הישיבה המאה-וארבעים של הכנסת התשע-עשרה יום רביעי,

ירושלים, הכנסת, שעה

תוכן העניינים שאילתות דחופות 6 199. העברת משרדי הממשלה לירושלים

מ-24:00, בגבעת-התחמושת, ועד גיא בן-הינום. שמנו בפייסבוק, אדוני היושב-ראש, אמרנו: בואו לסיור, נעשה סיור. הגיעו 4,000 אנשים, ישראלים מכל הארץ, קיבוצניקים, מושבניקים,

עם ישראל רוצה להתחבר שוב לירושלים. אז אני מתנצל על,

1 2. המשרד לענייני ירושלים והתפוצות,

עומד, פועל הרבה מאוד לחיזוק מעמדה של ירושלים כבירה. בתחומי הכלכלה אנחנו מסייעים בעידוד יזמות טכנולוגית ופיתוח תעשייה עתירת ידע

חבר הכנסת אראל מרגלית. אנחנו יודעים שכשלוחצים עוד ועוד ומציגים לנו מראה, זה מדרבן אותנו. גם אנחנו ננסה לדרבן את האחרים, וגם את עצמנו. אז אני בעיקר מודה לך על שהעלית את הנושא לסדר-היום. שאלה נוספת לחבר הכנסת אראל מרגלית. תודה עד כה לשר.

כבוד השר, ואני שמח על הדיאלוג הלוך ושוב בינינו בנושא הזה, ואני גם מברך אותך על הסיור הלילי בגבעת-התחמושת. היה לי שם שיא כשלמדתי ב"רנה קאסן". לאחר הדיונים אתמול בוועדות השונות, בעיקר בוועדה לביקורת המדינה, ראינו פקידים ממשלתיים עם הרבה מאוד רצון טוב. מה שהיה חסר לנו, ואני מבין שהמשרד שלך הוא הממונה, היה חסר לנו לראות גורם מקצועי ממשלתי שנותן לנו את התחושה שהוא מוביל את זה. כי היה הדיור הממשלתי, היה משרד ראש הממשלה, ואנחנו מדברים,

על 4,000 משרות, אנחנו מדברים על סדר גודל של 450 מיליון שקל בהכנסות לירושלים וסדר גודל של 120 מיליון שקל הכנסות בשנה. אם הדבר הזה יתקיים, זה בנפשנו. תודה לחבר הכנסת מרגלית. כבוד השר, בבקשה. אני חושב שחבר הכנסת מרגלית, כידוע למי שעוד לא יודע, הוא אחד מבוני ירושלים, גם פיזית וגם עסקית וכלכלית. משרד ראש הממשלה ואנחנו,

נקרא לזה, הגורם המדרבן אותם בעיקר, כי בסוף הכוח נמצא שם, אז השילוב הזה הוא השילוב שיפקח וידחף. אני אקח הביתה מהשיחה הזאת, להלחיץ את המערכת בעניין הזה.

אתה פשוט צודק. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת אראל מרגלית על השאילתה ולשר על התשובה. אתה כבר ערוך לענות על השאילתה הבאה?

שאילתה דחופה מס' 201, של חבר הכנסת אליהו ישי. הנושא: דקירת סוחר יהודי בג'רבה שבתוניסיה. כאן אני מבין שזה בכובע של שר התפוצות הממונה על ביטחון הקהילות היהודיות בחו"ל. בבקשה, אדוני חבר הכנסת ישי. ביום שישי נדקר יהודי סוחר תכשיטים בג'רבה שבתוניסיה על-ידי מוסלמי שקרא קריאות אנטישמיות. לתדהמת הקהילה היהודית, הדוקר שוחרר לאחר שמוסלמים הפגינו מול תחנת המשטרה, וכמובן כתוצאה מכך הוא שוחרר. רצוני לשאול: 1. האם המקרה ידוע? 2. אם כן, מה נעשה בנושא? תודה לחבר הכנסת ישי.

1. המקרה אכן ידוע לנו, חבר הכנסת ישי. ביום שישי, 23 במאי, נדקר סוחר יהודי בשוק בג'רבה על ידי-צעיר מוסלמי, ככל הנראה לאחר תגרה ביניהם. הסוחר היהודי מאושפז בבית-חולים, אבל ברוך השם לא נשקפת סכנה לחייו. התוקף נעצר אבל שוחרר בלחץ המקומיים. לפני כחודש, במהלך הפסח, אירע מקרה דקירה דומה של יהודי בג'רבה. האירועים האלו קרו למרות הגברת אמצעי הביטחון מצד גורמי הביטחון התוניסאיים. 2. מכיוון שאין לנו יחסים דיפלומטיים עם תוניסיה, אנחנו פועלים להעביר את המסרים, חבר הכנסת ישי, באמצעות בני-שיח רלוונטיים בערוצים דיפלומטיים שקטים, ואף באמצעות ראשי הארגונים האמריקניים, היהודים האמריקנים, שמבקרים בתוניסיה ונפגשים עם גורמי ממשל. הם מנוף אפקטיבי כלשהו. באשר לדאגתנו לביטחונם של היהודים בג'רבה ובתוניסיה בכלל ובצורך להבטיח את שלומם וביטחונם של הקהילה היהודית והתיירים היהודים והישראלים שמבקרים במקום: צריך לציין ששרת התיירות התוניסאית,

יש גם להם אינטרס לדאוג לזה, הזמינה את התיירים הישראלים להשתתף בהילולה בג'רבה, למרות התנגדות של גורמים שהם נגד נורמליזציה, והשלטונות התוניסאיים באמת משתדלים, הם נוקטים את האמצעים הדרושים כדי לדאוג לביטחונם של האורחים הישראלים ואלפי היהודים, בעיקר מקנדה, צרפת ובלגיה, זה אינטרס תוניסאי.

שאלה נוספת לחבר הכנסת ישי. מכובדי השר, האירועים האלה, גלי האנטישמיות, הולכים וגוברים במקומות רבים בעולם. בבריסל הזוג ריוה קיפחו את חייהם, ועוד, מקרים רבים של אנטישמיות בצרפת ובמקומות רבים בעולם. יש הבדל,

בין מדינות שיש בינינו לבינן יחסים דיפלומטיים, בילטרליים, לבין תוניסיה, שזה הרבה יותר מורכב. השאלה היא, מה בכוונתכם לעשות לנוכח גלי האנטישמיות שמתפרצים בעוצמות ברחבי העולם? תודה לחבר הכנסת ישי. בבקשה, אדוני השר. האנטישמיות העתיקה עוטה עטיפה חדשה, והיא בעיקר באה לידי ביטוי ברטוריקה אנטי-ישראלית, שזה כביכול לגיטימי, על המדיניות שלנו והכול. אנחנו יודעים ידוע היטב שזו אותה גברת בשינוי אדרת. אלפי שנים העם היהודי סובל מרדיפות, ברוך השם בעת הזאת יש לנו מדינה. אני חושב שהדרך להתמודד היא מה שאנחנו עושים, זה להיות גאים במדינה שלנו, לא להתבייש, לא להתנצל, אלא להיות מדינה יהודית בטוחה בעצמה. ובכל אירוע, לטפל נקודתית בעניין הזה. אנטישמיות, ככל שאותם אנטישמים ידעו שיש פה מדינה יהודית חזקה ובטוחה, לא רק שיהיה מענה אחר כך, גם מלכתחילה רמת האנטישמיות, להערכתי,

אנחנו עוקבים אחרי האירועים האלה.

תודה לשר נפתלי בנט. עד כאן תשובותיו על שתי השאילתות. אני מתכבד להזמין את שר התחבורה והבטיחות בדרכים, חבר הכנסת ישראל כץ, לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה שמספרה 198 מאת חבר הכנסת איתן כבל. הנושא הוא: אי-נגישות משרד התחבורה ברמלה. לאחר מכן יש לך עוד שאילתה,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, משרד התחבורה ברמלה איננו נגיש לבעלי מוגבלות המתניידים בכיסא גלגלים. רצוני לשאול: 1. מה ייעשה כדי לאפשר גישה לבעלי מוגבלות בכיסא גלגלים? 2. מה הוא לוח הזמנים לביצוע?

אדוני השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת איתן כבל, חברי וחברות הכנסת, השאילתה הועברה להתייחסות מנהל אגף הרישוי במשרד, ולהלן תמצית התשובה שהתקבלה: 1 2. משרד הרישוי רמלה שוכן בבניין קריית הממשלה, שבו ממוקמים משרדי ממשלה רבים. אל משרדנו ואל משרד הפנים, הממוקמים באותה הקומה, יש גישה למוגבלי ניידות, לרבות אלו הרתוקים לכיסא גלגלים. בבניין ארבע קומות חניה, ובהן חניות נכים ייחודיות בקרבת המעליות, המובילות לכניסה הראשית, שבה מתבצע בידוק ביטחוני, ומשם מעלית מובילה מקומת המסד אל קומת משרד הפנים והרישוי. שאלה נוספת לחבר הכנסת איתן כבל.

אדוני השר, תודה על התשובה. אני אבדוק את הטענה הזו, יכול להיות שיש אי-הבנה לגבי, יכול להיות שאתם השבתם לי, יכול להיות שאני טעיתי בשאלה. אני רוצה, רק כדי להיות בטוח בכך ששאלתי על המשרד, כנראה מדובר,

אני פתאום ככה מבין, כי לא יכול להיות, הרי מי שמוגבל לא אומר אין כשיש.

העניין הוא כנראה המקום שבו צריך לקבל את בדיקות העיניים ואת כל האישורים הנדרשים. אבל אני מבטיח לאדוני לבדוק ולהתקשר אליך ישירות. אין לי ספק שאתה תטפל בעניין הזה בצורה הרצינית והמהירה ביותר. תודה רבה.

תודה לחבר הכנסת איתן כבל, תודה גם לשר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ. אנחנו עוברים, לא, אנחנו לא עוברים, כי חבר הכנסת השואל לא נמצא. אז אנחנו מודים מאוד לשר ישראל כץ, ומצטערים שחבר הכנסת לא הספיק להגיע, עבדנו בצורה אינטנסיבית,

אדוני השר, ולכן השאילתה הדחופה הבאה לא תיענה. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק איסור הפליה מחמת גיל (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014, הצעת חברת הכנסת

(הרחבת הגדרת ילד לעניין ביטוח שאירים), התשע"ד 2014, הצעת חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת.

אדוני השר, אתה לא מתנגד לחזור לדוכן? הגיע חבר הכנסת, ותשיב לו. פשוט הישיבה של ועדת החינוך התארכה. זה דיון שאני יזמתי.

בסדר גמור, אנחנו מקבלים את ההסבר, ואם השר לא מתנגד אז אין לנו בעיה.

חבר הכנסת מוחמד ברכה, שאילתה דחופה מס' 197, הנושא הוא: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים פועלת ללא תקציב מתחילת השנה. המשיב, כידוע, שר התחבורה.

תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, במדינת ישראל נהרגים מדי שנה 300 בני-אדם בתאונות דרכים. הגוף האמון על הבטיחות בדרכים פועל מתחילת השנה ללא תקציב מאושר. רצוני לשאול: 1. מדוע לא אושר התקציב עד היום? 2. האם המשרד מודע להשלכות הקשות של אי-אישור התקציב? 3. כיצד יפעל המשרד לאישור התקציב? תודה לחבר הכנסת ברכה. בבקשה, אדוני השר. 1 3. אדוני היושב-ראש,

לפני כשבוע חתמתי על הצעת תקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לשנת 2014, כפי שהועברה ואושרה במועצת הרשות. ההצעה צפויה להיחתם בימים הקרובים גם על-ידי שר האוצר, דבר שיאפשר הוצאת התחייבויות בהתאם לתוכנית. יש לציין כי מתחילת השנה המשיכו כלל משרדי הממשלה בפעילות השוטפת למניעת תאונות דרכים במימון ביניים מתקציבם השוטף. שאלה נוספת לחבר הכנסת ברכה, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני מודע לפעילותו של השר, ודווקא בתקופת כהונתו במשרד התחבורה אנחנו מרגישים שיש טיפול ראוי בנושא תאונות הדרכים, והמספרים מעידים על עצמם, אף שהמספרים הם לא מספרים, הם בני-אדם. אבל לפעול במתכונת זמנית, אני חושב שזה מאוד חמור. אני חושש, אני מקווה שלא נחזור לאותם הימים שהיינו עומדים כאן בכנסת ומדברים על מספרים של 400 וקרוב ל-500 הרוגים בתאונות דרכים. לכן אני חושב שהשר, בתוקף תפקידו ובתוקף מעמדו בממשלה, צריך לעשות על מנת שההתנהלות תהיה תקינה, ואי-אפשר לבוא ולהגיד שיש פה השבט של משרד האוצר והשבט של משרד התחבורה, זו הממשלה בסופו של דבר. זה דבר שהוא פיקוח נפש, לכן אני מקווה שהשר, תהיה לו בשורה מתי העניין הזה יוסדר באופן מלא, ולא באופן זמני. זו השאלה, בעצם. תודה לחבר הכנסת ברכה. קודם כול, אני מקבל את ההערה. אין כאן מצב של ויכוח בין משרדי התחבורה והאוצר, אני חלילה לא רוצה להאשים את משרד האוצר. זה היה יותר עניין של הידיינות פנימית בתוך הרשות, ולאחר מכן הידיינות בין המשרד, מאחר שאני כשר צריך לאשר את המדיניות, גם בהקשר לתקציב, בין המשרד לבין הרשות. אני חתמתי, כאמור, כמו שאמרתי, ושר האוצר הוא, לא צפויה שום בעיה, הוא יחתום בימים הקרובים. יחד עם זאת, בהמשך להערתך, השנה עד כה, אנחנו כבר כמעט חמישה חודשים מתחילת השנה, יש ירידה נוספת של כ-20%. אומנם כמו שאמרת, כל הרוג הוא עולם ומלואו, וכל פצוע, אני חושב, כ-20% גם מהמספר של לפני שנה. לפני שנתיים היו פחות מ-300, שזה היה דבר מפתיע, מדהים, וזה המספר הנמוך ביותר זה 50 שנה, למרות הגידול במספר כלי הרכב והנהגים.

בשנה שעברה היו 310, שזה הישג לא פחות גדול,

כשיש לך ירידה פתאומית היא מקרית. אבל דווקא המספר 310, שעדיין זה היה מתחת לגרף המתוכנן, היה מאוד משמעותי, והשנה, בלי לפתוח פה לשטן, כמו שאומרים, יש ירידה נוספת של 20%. יש כאן פעילות משולבת: הפעילות של הטיפול בתשתיות מחוץ, של כבישים, מסילות, מחלפים, כל מה שכבר התחיל לפעול, וגם בתוך היישובים, היא בהחלט מאוד משמעותית. כמובן שפעילות האכיפה של משטרת ישראל היא פעילות מאוד חשובה, וכמובן כל פעילות ההסברה, החינוך, גופי ההצלה, בטיחות הרכב, כל המרכיבים האחרים. מדינת ישראל מדורגת היום לפי המדדים האירופיים במקום החמישי מבין המדינות המפותחות במדדים של הרוגים ל-1,000 נפש. ואנחנו ממשיכים, ממשיכים בדבר, והרשות באמת צריכה לפעול כגורם מוביל, גורם שיש לו כלים מחקריים ודברים אחרים ותיאום בין שאר הדברים. אבל המאבק בנושא תאונות הדרכים נמשך. ידוע שבמגזר הערבי יש אחוז גבוה מאוד, לצערנו, של מעורבים בתאונות ושל הרוגים. יש ירידה גם השנה, ובהחלט, יש כאן מקום להשקיע השקעה מאוד משמעותית, וגם השקעה פנימית במודעות ביישובים עצמם. אם כאן,

המספרים יהיו דומים לכלל האוכלוסייה, אז צפויה עוד ירידה, מלבד הצלת החיים, זה הכי חשוב, עוד ירידה מאוד משמעותית בסך המדדים של מדינת ישראל. אנחנו סימנו את זה בעצם כמטרה מרכזית, זה ונהיגת צעירים ודברים דומים.

תודה לשר התחבורה ישראל כץ ולחבר הכנסת השואל מוחמד ברכה. לשר אני גם מודה על הנכונות שלו לענות על השאילתה למרות העיכוב. תאחל לו הצלחה תמיד. אנחנו תמיד, מדובר פה בדיני נפשות, אז תמיד מאחלים לו בהצלחה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים בינתיים לחקיקה. להזכירכם, בעוד כשעה תתחיל ישיבה מיוחדת לכבוד יום ירושלים בהשתתפות ראש הממשלה ויושב-ראש האופוזיציה, ובינתיים אנחנו בסדרה של חוקים לקריאה טרומית. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הטבות למי שמקבל גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי וקיבל גמלת הבטחת הכנסה), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת דוד צור. הנמקה מן המקום, אדוני. המשיב הוא שר הרווחה והשירותים החברתיים, חבר הכנסת מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, שר הרווחה, שר התחבורה, חברי חברי הכנסת,

החוק בעצם בא לעשות איזה צדק עם אנשים שעד, נאמר, היו מקבלי קצבה של השלמת הכנסה, ולמעשה, מהרגע שהפכו להיות אלמנים,

והתחילו לקבל קצבת שאירים, ההטבות שממילא ניתנו להם בהנחות בארנונה או בתחבורה וכן הלאה, רובם הם אנשים מבוגרים או קשישים, בסופו של דבר קצבת השאירים, לכאורה נתנה להם איזו דלתא, תוספת של שכר שבעצם ממנה הפכו להיות לא זכאים להטבות. צריך לומר שהביטוח הלאומי ומשרד הרווחה על-פי רוב לא נגעו בהטבות האלה, אבל הנושא לא עוגן בחקיקה.

בהתייעצות עם הממשלה, סוכם שהנושא הזה יעוגן וגם ייסגר בחוק. לכן, אני מאוד שמח שהממשלה קיבלה את העמדה הזאת. גם סוכם כי שאר הליכי החקיקה ייעשו בתיאום עם הממשלה. הצעת החוק הזאת, לדעתי, היא הצעת חוק שעושה צדק.

תודה לחבר הכנסת צור. אני מזמין את שר הרווחה והשירותים החברתיים, חבר הכנסת מאיר כהן, להשיב בשם הממשלה על הצעת

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת וחברות כנסת נכבדים, אדם המקבל גמלת הבטחת הכנסה, בעיקר בגיל זיקנה, לפי חוק הבטחת הכנסה, זכאי לסל הטבות נלוות הניתנות על-ידי גורמים שונים, וביניהם רשויות מקומיות, רשות השידור, תחבורה ציבורית, חברת החשמל, קופות-חולים ועוד. כאשר אותו אדם מתאלמן, הוא אינו זכאי עוד לקבלת גמלת הבטחת הכנסה, ובמקום זאת הוא מקבל קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי. ההטבות שנלוו לגמלת הבטחת ההכנסה נשללות אף הן בשל הזכאות לקצבת שאירים. מצבם של אלה מורע, שכן שיעור ההטבות הנלוות הנו בעל ערך לא מבוטל, אשר עולה על ערך תוספת קצבת השאירים שזכו לה. לפי הצעת החוק לא תישלל הזכאות לסל ההטבות הנלווה מאלה שקיבלו גמלת הבטחת הכנסה וזכאותם לגמלה הופסקה בשל קבלת קצבת שאירים. ועדת השרים החליטה לתמוך בהצעת החוק, אך בכפוף לכך שהליכי החקיקה יימשכו בתיאום עם המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר ומשרד המשפטים.

תודה לשר כהן. חבר הכנסת דוד צור, אני מבין שאתה מקבל את ההתניות של הממשלה. אנחנו יכולים לעבור להצבעה. בבקשה, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הטבות למי שמקבל גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי וקיבל גמלת הבטחת הכנסה), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת דוד צור וקבוצת חברי הכנסת, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הטבות למי שמקבל גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי וקיבל גמלת הבטחת הכנסה), התשע"ד 2014, לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. חברי הכנסת, 16 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת

או סעיף 4ב, יוסיפו לשלם את התגמול לידי בן-הזוג רק עד תום שלוש שנים מסוף חודש אירוע הפטירה. לאלו שהיו זכאים ערב פטירתם מכוח סעיפים 4ג או סעיף 4ד,

לעומתו, חוק ההטבות

עמרם מצנע, דב חנין, מיכל רוזין, יפעת קריב, שאגב הציעה הצעה דומה משלה ובסוף הצטרפה להצעה זו, מרב מיכאלי, משה מזרחי, ניצן הורוביץ ומיקי

תודה לחבר הכנסת דוד צור. אני מזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי.

מחוץ לפרוטוקול מברכים אותו על שמחות במשפחתו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הממשלה מבקשת לתמוך בהצעת החוק בכפוף להצמדתה להצעת החוק הממשלתית.

לפיטורים ולהתפטרות, חוק צודק מאוד שנועד לייצר יחסי הגינות, יושרה ואמון בין עובדים ומעבידים. החוק בא לומר למעביד או לעובד: אתה לא יכול לקבל החלטות שמתחשבות רק בעצמך, בטובתך שלך. יש לך עובד, תחשוב גם עליו, תתחשב בו. יש לך מעביד, תחשוב גם עליו. אל תזרוק את העובד שלך מהעבודה ללא התראה שתאפשר לו להתארגן, או אל תשאיר את המעביד שלך לפתע פתאום ללא עובד שיבצע את תוכניותיו. ללא ספק, חוק צודק, ראוי והוגן. אבל בשולי החוק הצודק הזה, נפגעת ממנו קבוצה של מעבידים שהייתי קוראת להם מעבידים בעל-כורחם, מעבידים שהם נכים קשים, קשישים סיעודיים, אנשים שבגלל המגבלות שגזרה עליהם מחלתם או זיקנתם נאלצים להיעזר בעובדים סיעודיים כדי לבצע את הפעולות היומיומיות הפשוטות ביותר. אתם מכירים את המצבים האלה, כולכם מכירים, כאשר אדם שנולד עם מגבלות קשות, או שהפך עם השנים למוגבל מאוד מבחינה בריאותית, נאלץ להיתמך ולהסתייע גם בדברים האינטימיים ביותר בעובד סיעודי. אולי כאן המקום לספר לכם על הפגישה שלי עם שלום קוטשר מעמותת אנשי"ם. אנשי"ם, ראשי תיבות של: ארגון נכי שיתוק מוחין. פגשתי אותו לראשונה לפני כמה חודשים בדיון שהתקיים בוועדה לביקורת המדינה ועסק בנושא של חולים ועובדים סיעודיים. הוא הגיע לדיון על כיסא גלגלים שאליו הוא מרותק. שמעתי אותו אומר דברי טעם וקבעתי אתו פגישה. לפגישה הוא הגיע עם עוד חבורה שלמה של נכים במצבים דומים לשלו. ישבתי אתם שעה ארוכה ולמדתי על הבעיות המיוחדות שלהם ועל אותם מקומות שבהם החוק פשוט עושה להם עוול. קיבלתי על עצמי להוביל כמה תיקוני חקיקה שיקלו את חייהם הקשים ממילא. אז הנה היום אנחנו מתחילים עם התיקון לחוק הודעה מוקדמת. המעבידים האלה, כביכול מעבידים, שכל אחד מהם הוא בעצם גם המעביד וגם העבודה עצמה, מוצאים את עצמם או את בני המשפחה שלהם במצב בלתי נסבל ובלתי מתקבל על הדעת כאשר החוק דורש מהם להודיע את הבלתי-אפשרי: הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה בגלל פטירתו של המעביד, או אולי פטירתה של העבודה בעצם. ואם לא הודיעו, אם לא הייתה להם מדרגת נבואה לדעת מראש את יום מותם, עליהם לשלם על כך. האם זה ייתכן? איזה אדם יכול לדעת מראש מתי יעבור מן העולם ויידרש לבית-דין של מעלה? הרי זה אחד הדברים שהם לגמרי לא בשליטתנו. במסכת אבות מובאים דבריו של רבי אליעזר: "שוב יום אחד לפני מיתתך", ולמעשה מתכוון רבי אליעזר לומר שאדם כדאי לו לחזור בתשובה כל יום, כי אין לו אפשרות לדעת מתי יהיה יום מותו. לבוא ולומר לאדם כלשהו או ליורשיו או לבני-משפחתו, מדוע לא נתת או לא נתתם הודעה מוקדמת על פיטורים במקרה של מוות, של פטירה, זה לא סביר, זה לא הגיוני וזה לא הוגן. במקרה שאדם נפטר, מי שפיטר כביכול את העובד שלו זה ריבונו של עולם ולא אותו מעביד אומלל. ודאי אין מקום לגבות ממנו אלפי שקלים משום שלא הצליח לחזות מראש את יום מותו.

בהסכמה עם משרדי האוצר והכלכלה סוכם שנחוקק את התיקון הזה לחוק, שישלול חובת הודעה מוקדמת במקרים של פטירה, וגם סוכם שהתיקון הזה יחול רק במקרים של עסקים זעירים או מעבידים סיעודיים, שכאשר עם מות העובד למעשה עברה מן העולם גם העבודה עצמה. אני מבקשת את תמיכתם בהצעת החוק הצודקת הזאת. יחד אתי חתומים על ההצעה חברי הכנסת מירי רגב, חיים כץ, רינה פרנקל, שולי מועלם-רפאלי ויעקב אשר. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת אורית סטרוק. אני מזמין את שר הכלכלה חבר הכנסת נפתלי בנט להשיב בשם הממשלה. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שוב אני רוצה לאחל לכולם חג ירושלים שמח. זה באמת יום מיוחד. אספר לכם בחצי דקה סיפור. החלטנו לעשות אירוע חדש: סיור לילי בחצות הליל מגבעת-התחמושת ועד גיא בן-הינום. העלינו פוסט בפייסבוק, הזמנו את הציבור לבוא. חשבתי שיגיעו 50,

הגיעו 4,000 ישראלים מכל הארץ, ועשינו, במשך ארבע שעות, מחצות ועד 04:00 04:30, סיור מקסים. מה שאני למד מזה שעם ישראל משתוקק לירושלים, אוהב את ירושלים, רוצה להתחבר לשורשים, וזה באמת מרומם את הנפש. אני מברך את חברת הכנסת אורית סטרוק, שכולם יודעים שהיא רושפת אש בתחום האידיאולוגיה של ארץ-ישראל, אבל באותה מידה גם בתחום החברתי של דאגה לחברה צודקת במדינת ישראל. הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון, הודעה מוקדמת במקרה של פטירת המעביד או העובד): חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות קובע שמעביד נדרש לתת הודעה מוקדמת לעובד טרם פיטוריו וכן עובד חייב לתת למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות. מוצע לקבוע כי חובת ההודעה המוקדמת הן על המעביד והן על העובד כאמור לא תחול במקרה של סיום יחסי עבודה בשל פטירת המעביד או העובד. אני מברך אותך, חברת הכנסת סטרוק, על תיקון דבר החקיקה, שנותן פתרון למצב אבסורדי שהיה קיים עד היום. עלית על נקודה נכונה. הממשלה תומכת בהצעת החוק, בכפוף להתחייבות המציעה לתאם את המשך החקיקה עם משרדי הכלכלה והאוצר. לכן נבקש ממליאת הכנסת להצביע בעד הצעת החוק הזאת. תודה לשר הכלכלה נפתלי בנט, שהודיע על תמיכת הממשלה בהצעת החוק.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה מבקש להתנגד להצעת החוק. בבקשה, אדוני. אתה זוכר ודאי, כחבר כנסת ותיק, שצריך להצביע נגד.

אני גם אצביע נגד, כבוד היושב-ראש. אני לא רק מתנגד להצעת החוק. יש היגיון בהצעת החוק הזאת, ואני חושב שמרבית חברי הכנסת רואים שיש כאן טענה, המעביד מת, איך אתה יכול לדרוש ממת לשלוח הודעה מוקדמת? יש היגיון. אבל לכל מטבע יש שני צדדים. אנחנו צריכים לשמור על זכויות העובד. אסור אפילו בעקיפין להביא לכך שתיפגענה זכויות של עובד. בבקשה, אם מתקנים את החוק, מה שהדליק אותי עוד יותר, שחברת הכנסת סטרוק אומרת: יש לי שורה של חוקים כאלה, שיתחשבו במצבו של המעביד, אם הוא סיעודי, אם מצבו כזה, מצבו כזה, כל מיני הגבלות או כל מיני הטבות למעביד חולה או במצב קשה,

אבל המחוקק, וכאן הבעיה שלי, חבר הכנסת ריבלין, צריך לדאוג לזכויות העובד. כלומר, בסופו של יום אסור שהעובד ייפגע. אנחנו מחוקקים חוק שהתוצאה שלו אפילו לא הוזכרה. כלומר, אם אתה רוצה לפגוע, אם אתה מחוקק חוק שהתוצאה שלו היא שהעובד ייפגע, אתה חייב להגיד שהוא ייפגע. תסביר, למען ההגינות, למען השקיפות, למען שיקול הדעת. יש כאן תוצאה שהעובד ייפגע, ואסור להעביר את זה כך. אני בעד שיוסיפו לחוק הזה, בלי שתהיה הגנה על זכויות העובד, אני מתנגד לחוק. יבוא החוק ויהיה סעיף ב, הוא יגיד: אנחנו נגן על זכות העובד בצורה אחרת. בבקשה, אנחנו בשמחה נתמוך בחוק הזה. אבל כל עוד זה לא קיים, זה חוק שתוצאתו, לא כוונתו, אני לא חושד בכך, תוצאתו האמיתית שעובד ייפגע, ואנחנו לא רוצים שעובד ייפגע.

אני קורא לחברי הכנסת להתנגד לחוק ולתקנו, אפילו למשוך אותו. נוסיף סעיף שהביטוח הלאומי ידאג לעובד הזה. אני לא יודע איך, אבל לא כך. תודה לחבר הכנסת זחאלקה. האם המציעה, חברת הכנסת אורית סטרוק, רוצה להשיב על ההתנגדות?

עד שלוש דקות להשיב. בבקשה, גברתי. חבר הכנסת זחאלקֶה, חוק הודעה מוקדמת, זחאלקָה,

מה שאתה רוצה. חוק הודעה מוקדמת לא נועד לדאוג לתנאים סוציאליים של העובד אלא הוא נועד לדאוג ליחסי הגינות בין העובד והמעביד, לתנאים הסוציאליים יש מספיק חוקים שדואגים. עם זאת, מכיוון שיש מקצת מן האמת בעניין הזה, הסכמנו, יחד עם משרד הכלכלה ועם משרד האוצר, שהתיקון הזה יחול רק לגבי עוסקים זעירים, ובעיקר לגבי אותם אנשים שדיברתי עליהם, שהם במצב הרבה יותר קשה מהעובדים שלהם, הם אנשים סיעודיים. אם כבר אנחנו מדברים על הרחבת חוק הביטוח הלאומי, אולי צריך להרחיב אותו כך שיסייע להם יותר במטלה שמוטלת עליהם לדאוג לצורכי היום-יום שלהם, לתשלום לאותו עובד סיעודי. אבל לא יכול להיות שיושת על האנשים האלה, שכל כך קשה להם ממילא, יושת עליהם גם התשלום הזה, כשהם פשוט נפטרו בלי לדעת את זה מראש. זה מצב אבסורדי, ואת המצב האבסורדי הזה צריך קודם כול לתקן.

שנשאר ללא פרנסה, יש לו רשת חברתית רחבה מספיק כדי לקלוט אותו גם בלי הפיצוי הזה על היעדר ההודעה המוקדמת. זה שולל זכות של עובד. כמובן, אם אתה רוצה להגיש חוק נוסף לגבי הביטוח הלאומי, בבקשה, תבורך.

תוסיפו עוד סעיף שיגן על העובד, ואני אתמוך. בכל מקרה, אי-אפשר להמשיך להתעלל באותם אנשים, שפתאום הם מוגדרים כמעסיקים כשהם למעשה לא מעסיקים, הם העסק, הם העבודה. העבודה היא לטפל בהם,

בצרכים הכי בסיסיים, הכי אינטימיים שהם זקוקים להם, ואין להם מנוס מלהעסיק את העובד הזה, וגם אין להם שום דרך לחזות מראש מתי הם חלילה יעברו מן העולם הזה לעולם הבא.

תודה לחברת הכנסת אורית סטרוק. חברי הכנסת, נא לשבת. הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון, הודעה מוקדמת במקרה של פטירת המעביד או העובד), התשע"ד 2014, של חברת הכנסת אורית סטרוק וקבוצת חברי הכנסת, קריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון, הודעה מוקדמת במקרה של פטירת המעביד

חברי הכנסת, 35 בעד, שלושה מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה הטרומית ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה הראשונה. הצעת החוק הבאה היא הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון, שינוי הרכב הוועדה הבין-משרדית וערעור על המלצותיה), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת זבולון כלפה וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת זבולון כלפה לעלות לדוכן הנואמים. המשיב מטעם הממשלה הוא השר לפיתוח הנגב והגליל, השר סילבן שלום.

היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, השרים, הצעת החוק שהגשתי, תיקון מס' 4 לחוק הרשות לפיתוח הנגב,

נועדה להסדיר מציאות של חוות הבודדים בנגב. בשנת 2002 הממשלה קיבלה החלטה לחזק את מסגרת ההתיישבות הזו, וב-2010 התקבלה הצעת חוק, חוק הרשות לפיתוח הנגב, אך היו בתוכו כמה סעיפים מורכבים. סעיף אחד עסק בנושא של ההיתכנות התכנונית, ולכן הצעת החוק שהגשתי פה בעצם נועדה לבאר את המושג הזה שמשמעותו "היתכנות תכנונית", שאמור לכלול בתוכו את המרכיבים הבאים: 1. אותה ועדה בין-משרדית מצאה כי קיימת תוכנית בת-תוקף, המאפשרת שימוש חקלאי, שימוש תיירותי או שני השימושים כאחד במקרקעין, אפשרות נוספת היא שרשות מקרקעי ישראל, אדם או גוף אחר הפועל מטעמה או מי שהגיש את הבקשה לאישור המיזם, הגיש או התחייב להגיש, בתוך פרק זמן שתקבע הוועדה הבין-משרדית ואשר לא יפחת משנתיים ולא יעלה על חמש שנים, תוכנית שתאפשר את כל השימושים הנדרשים למיזם החקלאי-תיירותי המשולב במקרקעין. נקודה נוספת בנושא של ההיתכנות התכנונית: הוועדה הבין-משרדית, לאחר ששמעה את עמדת המתכנן שמינתה מטעמה, קבעה כי לא ניתן לשלול את האפשרות שעד תום המועד הקבוע בסעיף קטן (ו) תאושר תוכנית כאמור בפסקת משנה (2) לעיל. שתי נקודות נוספות, הרחבת הוועדה הבין-משרדית על-ידי נציג נוסף של רמ"י או משרד השיכון ונציג נוסף של החטיבה להתיישבות, נקודה נוספת היא הדיונים בהחלטות הוועדה. כיום הדיונים הללו מתנהלים בבג"ץ, דבר שבעצם לא מאפשר ירידה לעומק הדברים. הבקשה היא, במסגרת החוק, להעביר את זה לעתירה מינהלית, מה שייתן את הכוח והיכולת בעצם לרדת לעומקם של דברים, לבחון את הדברים בצורה יסודית יותר ולהתמודד עם הדבר הזה. אין ספק שהסיוע לאותם מיזמים חקלאיים תיירותיים במרחבי הנגב הוא דבר גדול מאוד ואינטרס לאומי ממדרגה ראשונה. אני קורא לכל חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזו.

תודה לחבר הכנסת זבולון כלפה. אני מתכבד להזמין את השר לפיתוח הנגב והגליל חבר הכנסת סילבן שלום להשיב. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), אשר חוקק בשנת 2010, נועד לאפשר את הסדרת מעמדן של חוות הבודדים בנגב. המשך קיומן של חוות הבודדים תלוי בשני תנאים: 1. קנייני, קיומו של החוזה עם המינהל, התנאי השני הוא תכנוני, אישור תוכנית במוסדות התכנון, שכן לגבי מרבית החוות שאליהן מתייחס החוק אין נכון להיום תב"ע מאושרת, 21 חוות בצפון הנגב. במסגרת תיקון מס' 4 האמור ניתן למחזיקים בחוות בודדים פרק זמן של עשר שנים להשלמת הליכי התכנון ואישור התוכניות מול מוסדות התכנון. במקביל, קמה ועדה בין-משרדית שתפקידה להמליץ לשר לפיתוח הנגב והגליל על מתן אישור לקבל חוזה עם המינהל, בהתקיים כמה תנאים הקבועים בחוק. אחד התנאים הוא מידת ההיתכנות התכנונית של המיזם. מאחר שהמונח "מידת ההיתכנות התכנונית" לא הוגדר בחוק, התעוררו קושי פרשני ואי-ודאות בנוגע לסיכויי המחזיקים בחוות לקבל את המלצת הוועדה הבין-משרדית. להחלטה זו של הוועדה יש משמעות מכרעת עבור המבקשים, שכן אי-מתן ההמלצה על-ידי הוועדה משמעותו פינוי חוות הבודדים. הצעת תיקון החוק הנוכחית, בהתאם לתיקונים להצעה שהוסכם עליהם בין הממשלה למציע חבר הכנסת זבולון כלפה, נועדה ליישב את הקושי הפרשני ולאפשר לבעלי החוות פרק זמן של שנה, שבמהלכו יוכלו לפנות למוסד התכנוני הרלוונטי כדי לקבל את עמדתו באשר לפוטנציאל ההיתכנות התכנונית של החווה, מעין הליך של pre-ruling. באופן זה, לוועדה הבין-משרדית יתאפשר שלא לשלול מראש בקשות שיש להן לכאורה פוטנציאל תכנוני מבלי שלמבקשים ניתנה הזדמנות לקבל את עמדת המוסד התכנוני באשר לסיכויי הבקשה. למבקשים שהמוסד התכנוני יקבע כי יש להם היתכנות תכנונית, ובהתקיים כמה תנאים נוספים הקבועים בחוק, יינתן פרק נוסף להשלמת ההליך התכנוני מול מוסדות התכנון על מנת להכשיר באופן סופי את ההתיישבות בחוות הבודדים. בהצעת תיקון החוק הנוכחית מוצע להאריך פרק זמן זה מעשר שנים ממועד אישור החוק ב-2010, ל-15 שנים ממועד אישור החוק, קרי עד 2025, או עשר שנים ממועד מתן האישור, המאוחר מבין השניים.

מוצע לצרף לוועדה הבין-משרדית נציג של רמ"י, של רשות מקרקעי ישראל, אשר מהווה גוף רלוונטי נוסף לפעילות הוועדה. אני רוצה לציין שהייתה הצעת חוק קודמת שעברה, של ישראל חסון, שאפשרה לשר לפיתוח הנגב והגליל לאשר את חוות הבודדים. אישרנו עשרות חוות שבמשך עשרות שנים לא היו מאושרות, שהיו נטועות בקרקע. אנשים לא עזבו את המקומות האלה, וכדי למנוע מצב של השתלטות עוינת על אותן יחידות קרקע, אישרנו עשרות של חוות בודדים. ההצעה הזאת של חבר הכנסת זבולון כלפה היא הצעה ראויה,

גם קבעתם וגם אתם, עוין? מי העוין פה? חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.

מה זה, באים עם מטוסים? מי זה עוין פה? באסל גטאס. חוות הבודדים, אבל, חבר הכנסת זחאלקה, על ראש הגנב בוער הכובע. אני הזכרתי משהו? "עוינת" זה לאו דווקא לאומני. אתה עצמך אומר שהם ישבו עשרות

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אנחנו נמשיך ונעשה את הכול כדי שחוות הבודדים תאושרנה, כדי שייווצר מצב שבו לא ישתלטו על הקרקעות האלה.

אנחנו חושבים שמי שנמצא שם עשרות שנים ויושב שם באישור המדינה, גם אם לא היה אישור פורמלי אבל ניתנה אפשרות לשבת בתוך אותם האזורים שמינהל מקרקעי ישראל תכנן, הדברים האלה היו נכונים וצריכים להימשך.

נצא, שיעשו מה שהם רוצים.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אני קורא אותך פעם שלישית, צא בחוץ. תוציאו אותו בחוץ, רבותי. תעשו מה שאתם רוצים. גנבים, גזלנים, קולוניאליסטים. (חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה יוצא מאולם המליאה.)

עכשיו אני רוצה להתחיל את שלוש הדקות שלי.

עכשיו אני רוצה לדבר על עצם העניין של החוק. אני לא נכנס לשאלה איך צריכה להיות מורכבת ועדה בין-משרדית. אני רוצה לקחת את הדקות שיש לי כדי לייצג מיליוני אזרחים שנרמסים תחת עולה של הביורוקרטיה, של הפקידותיות, של הוועדות, של כל משרדי הממשלה והעיריות. זה בלתי אפשרי, בלתי נסבל. אני ליוויתי עכשיו, אני לא רוצה להגיד איפה, משרד ממשלתי, שטרטרו אזרח במשך שבועיים ימים בכל מיני טרטורים: תביא חתימה מפה, וזו לא חתימה עם החותמת, ותביא גם משם, ותביא פה, ותביא שם, וכל פעם עוד שלוש שעות בתור. במחלקות הרווחה אנשים מצלצלים, אדוני השר מאיר כהן, אני שיבחתי אותך אתמול בתקשורת, תאר לעצמך שאני צריך לשבח שר של יש עתיד על המצווה שעשית עם הילדים היתומים, שהשווית את הגמלה שלהם לאחרים. זה לזכותך, אייכלר.

כן, אני אומר את זה, אני מציין את זה.

אדוני שר הרווחה, תדע לך שמצלצלים למחלקות רווחה, ואני לא מאשים את עובדות הרווחה, שקורסות תחת הנטל, אבל פה היא נסעה לתל-אביב לישיבה חשובה, ופה היא לא עונה בטלפון. זו לא אחת, זו תופעה בכל הארץ. בביטוח הלאומי אמרו לי גורמים בכירים בהנהלה שמה שקורה עם הפקידות בביטוח הלאומי בכל רחבי הארץ, וחס וחלילה אני לא מאשים מישהו או מישהי או מישהם, עד שאזרח מגיע לקבל את זכותו, זה נורא ואיום. ויש משרדים, וכאן אני נוגע בנקודה מאוד רגישה שאמר השופט רוזן, שאנשים חושבים שרק על-ידי מאכערים אפשר יהיה לקבל שירות, ועל-ידי זה משחיתים את השירות הציבורי. זה אמת ונכון ויציב. יש תחושה שאם אתה לא מקושר למישהו מקושר, הפקיד מטרטר אותך, וחס וחלילה, אני לא רוצה להכליל את כל הפקידים, ישנם פקידים מסורים שאין אצלם שום משוא-פנים והכול אצלם מאוד מאוד מקצועי. אבל יש בכל משרדי הממשלה אנשים שקל להם יותר לסדר דברים מאשר למישהו אחר. המושג הזה, של civil servant, השירות לאזרח, שאנחנו יודעים ממדינות מתוקנות, לא מודעים פה כלל. כשאני שומע כל יום, תפסו בנמל אשדוד עכשיו, חשדות נוראיים,

תדעו לכם, אני לא אומר שזה לא נכון, יכול להיות שזה מנופח והתקשורת מנפחת, אבל כמעט בכל מקום אתה תמצא את הדבר הזה, שהשירות הציבורי הפך לביורוקרטיה היורדת לחיי האזרח, לאו דווקא בשביל שוחד, סתם כך. סיפר לי מישהו במשרד ממשלתי אחר, שלא נוגע אליך, שהוא לא הוציא איזה מסמך ימים,

והיה מישהו שייבא משהו ולקח לו המון זמן, אז הוא שאל את הפקיד: תגיד לי, למה אתה כל כך סוחב?

אז זה היה מזמן, בשביל 3,500 השקל שאני מקבל לחודש, אני צריך לאפשר לך לעשות מיליונים? אז הוא אמר: מה, אתה רוצה שוחד? אמר: חס וחלילה, בחיים שלי אני לא אקח פרוטה. וזה אדם שלא לקח פרוטה שוחד, אבל את המוות הוא עשה לכל מי שהיה צריך להרוויח כסף. לכן הדבר הזה, אדוני היושב-ראש,

שבא להכניס עוד איזה פקיד לעוד איזו ועדה, אני רוצה להגיד לידידי זבולון כלפה, ובזה אני אסיים, שבשעתי הייתי בדרך, בנגב, וישבה שם איזו ועדה בין-משרדית,

נא לסיים. כן, כן, אני מסיים. לעשות דירות לאלה שגורשו מגוש-קטיף. אז הוא אמר לי: אני מרחם על האנשים האלה, עוד חמש שנים לא יהיו להם דירות עם הוועדות האלה. וכך היה, עד היום, שבע שנים, אין להם עדיין דירות. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר.

אנחנו עוברים להצבעה: הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון, שינוי הרכב הוועדה הבין-משרדית וערעור על המלצותיה), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת זבולון כלפה, קריאה טרומית, רבותי. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון, שינוי הרכב הוועדה הבין-משרדית וערעור על המלצותיה), התשע"ד 2014, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 39 בעד, 13 מתנגדים, שני נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותעבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה ראשונה, רבותי.

חוקה?

ועדת הכנסת תחליט לגבי מיקום הדיון בהצעת

מה שהיא באה לעשות, חייל,

לפחות שני-שלישים משירותו, בת שירות לאומי ששירתה שנתיים, יצאו לחיים האזרחיים,

אנו מכירים בחשיבות תעסוקתם של חיילים משוחררים, ומעניקים לאוכלוסיית החיילים המשוחררים הטבה במס. יחד עם זאת, ברור לכולם שהצעה זאת היא ראויה, מצוינת, ואני מודה לחבר הכנסת שטרן על ההצעה. ועדת השרים החליטה לתמוך בהצעה בכפוף להסכמה בין המוסד לביטוח הלאומי, משרד האוצר ומשרד המשפטים. תודה רבה. תודה לשר מאיר כהן, שר הרווחה והשירותים החברתיים. מתנגד להצעת החוק חבר הכנסת באסל גטאס. חבר הכנסת גטאס, שלוש דקות לרשותך. אנחנו מתנגדים לחוק. נצביע נגדו. אתמול, רבותי, כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, כמובן, התקיים דיון בוועדת הפנים בכנסת בעניין של שכונה שלמה בעיר קלנסואה, שאומנם מבחינה תכנונית שייכת לעיר טייבה. השכונה הזו היא מחוץ לתחום התכנון ויש צווי הריסה נגד רוב הבתים שם. אבל הדיון היה על שני בתים. אני שואל: מה אתם, כבוד השר יעקב פרי, אתה התמנית, ואנחנו מאחלים לך הצלחה, לעמוד בראש ועדה בין-משרדית שתטפל בעניינינו, הלא-יהודים, ואתם מאשרים לפני חמש דקות הצעת חוק טרומית שנותנת הכשר בדיעבד לחוות בודדים בנגב אחרי עשרות שנים, אתם אומרים, השר אמר, רק כדי לתפוס את הקרקע ולמנוע השתלטות. ואנשים שהלכו ובנו את הבתים שלהם על האדמות הפרטיות שלהם, האדמות הפרטיות בשולי קלנסואה, הבית הכי קרוב עם היתר בנייה זה עניין של מטרים בודדים. שם ההיתכנות התכנונית הקיימת כאור השמש, מטילים בה ספק, וכאן עושים שמיניות באוויר כדי להמציא היתכנות תכנונית לחוות בודדים שהוקמו, כולם מודים, ללא היתר ומחוץ לחוק.

מה זה? זה לא אפליה? זה לא אפליה על רקע גזעי, על רקע לאומי? זה לא אומר לנו, הכול ליהודים ואתם מחוץ למעגל, אפילו של החיים הבסיסיים, של קורת-הגג שאנחנו נוטלים מכם? כבוד היה לבית-משפט בישראל שאמר שלשום על אותו בית בקלנסואה: אנחנו מעכבים את ההריסה בתנאי שאתם מוציאים את המשפחה מהבית. להוציא את המשפחה, 11 נפשות עם שני ילדים נכים שצריכים לזרוק אותם לרחוב רק כדי לדחות את צו ההריסה בחמישה חודשים. וחוות בודדים בנגב, קחו, נכשיר אתכם, המועד המאוחר מביניהם. זה אפרטהייד. תודה לחבר הכנסת באסל גטאס.

אנחנו עוברים להצבעה, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, פטור מדמי ביטוח לחיילים משוחררים), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת אלעזר שטרן. מי בעד, רבותי? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

בעד, שבעה מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה. גם אני בעד, זה לא נלחץ.

זה לפרוטוקול. לשנות את התוצאה, אני לא משנה.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון, פיצוי לניזוק מעבירה שהיה קטין בעת שנפגע מהעבירה), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת מרדכי יוגב. גם הצעה זו היא הנמקה מהמקום. אדוני, חבר הכנסת יוגב. תודה לך. ברשות היושב-ראש, שר המדע, שר הרווחה, השר לעניינים אסטרטגיים, כנסת, אורחים יקרים, הצורך הזה של סיוע לנפגע עבירה מינית שהיה קטין עלה בדיון בוועדה לזכויות הילד על-ידי ד"ר יצחק קדמן ויושבת-ראש הוועדה אורלי לוי אבקסיס. במשמעותו, קטינים שנפלו קורבנות למכה הקשה הזאת, לעבירות מין, הם פגיעים במיוחד והם מצויים לרוב בטראומה קשה. לפי החוק הקיים, המרכז לגבייה סייע להם בגבייה של עד 10,000 שקל מהתובע,

בעת שהם היו קטינים. אבל דא עקא, ויש לי רק דקה לומר שהחוק הקיים אינו נותן מענה לבעיה שהוא ביקש לפתור, כי ההסדר משפטי לא הביא בחשבון: 1. שהמשפט בדרך כלל מתנהל וחוצה את גיל 18 ומאותו רגע הם אינם זכאים, 2. שמרוב האנשים, וכך עלה בוועדה גם מדברי ד"ר יצחק קדמן, פותחים את סגור לבם רק בבגרותם, בגיל 16,

18. ואם כן, החוק בא להרחיב, והצעת החוק מאפשרת גם לקבוצה של כל מי שנפגע עבירה בעת קטנותו, גם אם בגר, להשתמש במנגנון הקיים של המרכז לגבייה גם לאחר שבגר, ובכך לסייע להם במידת-מה בהליך שיקומם. כלומר, על-פי הצעת החוק, יהיה זכאי כל מי שנפגע בקטנותו לשימוש במנגנון הקבוע של המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות לפיצוי לניזוק מעבירה שנפגע בה בעת שהיה קטין. גילו ייקבע לפי הזמן שנפגע בו, ולא לפי זמן מתן ההחלטה של בית-המשפט.

תודה לחבר הכנסת מרדכי יוגב. ישיב בשם שרת המשפטים השר יובל שטייניץ. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מייד אקרא את התשובה בשמה של שרת המשפטים, הגברת לבני, שאינה נוכחת פה. אני מקווה שאני לא ממלא את מקומה בגלל איזו פגישה לא נכונה עם אבו מאזן, אבל הסכמתי להשיב במקומה. אבל לפני זה אני רוצה להגיד מילה על התקרית החמורה שהייתה פה לפני כעשר דקות. אני רוצה לחדד ולהבהיר שכשחבר הכנסת זחאלקה קורא לנו "קולוניאליסטים" הוא מתכוון לגירוש מדינת ישראל והעם היהודי.

כשמישהו קורא לעם היהודי בארצו "קולוניאליסטים" רק רגע. זחאלקה, חבר הכנסת זחאלקה. אבל אני אפשרתי לו להיכנס לא בשביל שהוא יפריע. חברת הכנסת חנין זועבי. חברת הכנסת חנין זועבי. או שאתה תפסיק להיות קולוניאליסט. חברת הכנסת חנין זועבי, את רוצה שאני אוציא אותך בחוץ? מה דעתך על זה? יש לו עוד אופציה,

אני לא מאפשר לך להמשיך להפריע לו ואני קורא לך לסדר פעם ראשונה, אוקיי? הוא צריך להפסיק להיות קולוניאליסט. אם תמשיכי אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. את רוצה שאני אוציא אותך? אדוני היושב-ראש, מי שקורא ליהודים "קולוניאליסטים" מפני שהם יושבים בארץ אבותיהם, במולדתם, חברת הכנסת חנין זועבי. מי ששולל את זכותו של העם היהודי למדינה משלו בארצו, במולדתו ההיסטורית, הוא גזען. להגיד שלעם היהודי אין זכות למדינה משלו ושהוא כקולוניאליסט, כזר בארצו ובמולדתו, זו גזענות. חברת הכנסת חנין זועבי, פעם אחרונה שאני מתרה בך. את לפני הקריאה השלישית. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שחשוב לחדד ולהבהיר שיבינו,

אזרחי המדינה והצופים, אבל אני לא יכול לאפשר שיהיה פה. גם אם כבודו היה יושב במקומי לא היה יכול לאפשר את זה.

אני רואה שיש פה גם התנגדות לחופש הדיבור, אבל אני עומד על חופש הדיבור, לא רק של חברי הכנסת הערבים אלא גם של היהודים כאן. אדוני ידבר ללא הפרעה. מי שמכנה את יהודי ישראל "קולוניאליסטים" בארץ אבותיהם, בארצם, במולדתם, מי שטוען למעשה שאנחנו כאן זרים, כמו שאנחנו גירשנו את הבריטים שבאמת זרים כאן, שאנחנו צפויים לאותו דין,

חבר הכנסת זחאלקה. מי שלא מכיר בקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לארצו ולמולדתו, לאדמות שלנו לא,

ובזכות העם היהודי למדינה משלו, מבטא עמדה גזענית שהלקח שלה זה דרך מתוחכמת, להשתמש במילה קולוניאליסטים זה דרך מתוחכמת להביע עמדה שאומרת: אני בעד גירוש מדינת ישראל, גירוש העם היהודי, שלילת זכותו של העם היהודי להתיישב בארצו.

חייבים להבין למה מתכוונים חברי הכנסת הערבים,

זו התראה אחרונה לפני שאני קורא לך. חייבים להבין, אני לא אקרא לך יותר אם את תפריעי. חבר הכנסת גטאס. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גטאס, אמרת את מה שרצית להגיד מעל הדוכן. תפסיקו להפריע לשר.

למילה קולוניאליסטים כלפי היהודים בישראל יש רק משמעות אחת: שבמוקדם או במאוחר צריך לגרש מכאן את היהודים שלא הייתה להם זכות להתיישב בארץ אבותיהם, שלילה של זכותם של היהודים למדינה ולמולדת משלהם. חייבים להבין מה עומד מאחורי המילה הזו, קולוניאליסטים. מאחורי המילה הזו עומדת עמדה גזענית שאומרת שלעם היהודי אין מולדת, אין קשר היסטורי לארץ הזאת ואין ליהודים זכות למדינה משלהם. הם קולוניאליסטים בארצם שלהם, הם זרים כאן ובכל מקום על פני כדור-הארץ. העמדה הזו,

שאומרת שליהודים אין מולדת, שנגזר עליהם להיות עם נודד בגולה ללא מולדת, ושאפילו בארצם הם קולוניאליסטים, זאת אומרת זרים, מי אמר "גירוש" זאת עמדה גזענית, שהמשמעות שלה זו דרך מתוחכמת, חבר הכנסת זחאלקה הוא איש מתוחכם ונבון, זו דרך מתוחכמת לבוא ולהעביר סב-טקסט שאומר: מאחר שהיהודים פה קולוניאליסטים, צריך לגרש אותם מפה כמו שהבריטים גורשו מכאן או מהודו.

חייבים להבין מה מסתתר מאחורי המונח הזה, קולוניאליסטים, כלפי יהודים בארץ-ישראל. לגופו של עניין. אדוני היושב-ראש, ועכשיו אני עובר לתפקידי כמי שמייצג פה את דבריה של שרת המשפטים.

רמה נמוכה מה שאמרת עד כה.

אדוני היושב-ראש, הצעת החוק לתיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, מבקשת לתקן את הסעיף שקובע כי כאשר בית-משפט כולל במסגרת גזר-דין פלילי פיצוי לנפגע עבירה שהוא קטין, המרכז לגביית קנסות משלם לקטין את הפיצוי עד לתקרה של 10,000 שקל באופן מיידי ובלי תלות בגביית הפיצוי מהנאשם.

חל על נפגע שהיה קטין במועד מתן גזר-הדין. הצעת החוק שבפניכם מבקשת להרחיב את מעגל הזכאים לעניין זה כך שההסדר יחול על מי שהיה קטין במועד ביצוע העבירה נגדו, לא רק במועד גזר-הדין. אין חולק באשר לצורך של קטינים נפגעי עבירה בפיצוי משמעותי ומהיר בשל הפגיעות המיוחדת של קטינים ובשל הקושי המוגבר שלהם להמתין לפיצוי ולנהל מעקב אחרי תהליך גביית הפיצויים. תיקון החוק המוצע כרוך בעלות תקציבית שתאפשר לשלם לנפגעי העבירה את הסכום בהתאם להוראות הסעיף, ובנוסף, בהיערכות נוהלית ומחשבית בפרקליטות, בהנהלת בתי-המשפט ובמרכז לגביית הקנסות. לפיכך, עמדת הממשלה היא כזו: הממשלה תומכת בהצעת החוק ומכירה בחשיבות התיקון, בכפוף לכך שהמשך תהליך החקיקה יהיה בהסכמת משרד המשפטים ומשרד האוצר ובכפוף לאיתור מקור תקציבי. אין לי ספק שלא צריכה להיות בעיה גדולה למצוא מקור תקציבי. חבר הכנסת מרדכי יוגב מסכים להתניות.

אני חושב, חבר הכנסת המציע, שהעובדה שזה דורש הסכמה של משרד המשפטים ומשרד האוצר היא סבירה. הכוונה כאן היא לקדם את החוק, לא לשלול אותו. אם חבר הכנסת מסכים לדבר הזה, עמדת הממשלה היא לתמוך בהצעת החוק. אני שאלתי אותו והוא מסכים להתניות. תודה רבה. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון, פיצוי לניזוק מעבירה שהיה קטין בעת שנפגע מהעבירה), התשע"ד 2014. הצבעה, רבותי, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון, פיצוי לניזוק מעבירה שהיה קטין בעת שנפגע מהעבירה), התשע"ד 2014, לדיון מוקדם בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הכנסת מרב מיכאלי כנראה הצביעה וזה לא נקלט. לתוצאה, אני לא משנה את

מצב שקיים כיום. על-פי המצב כיום, קיימת הפחתה של 50% בגמלאות, והתיקון המוצע על-ידינו יביא לכך שכל מי ששוחרר בשל חנינה או במסגרת עסקה לשחרור מחבלים יאבד את מלוא הגמלה שהיה צריך לקבל. כל הסיבה לכך היא להפסיק את המצב האבסורדי שבו אדם נהנה מגמלאות או מהטבות מהמדינה שבה הוא ניסה לפגוע, וזה מצב בלתי ניתן להבנה, בלתי ניתן להסבר. לכן מוצע על-ידינו לשלול לחלוטין את הגמלה. הצעת חוק ברוח דומה, של חבר הכנסת יריב לוין, אושרה בכנסת לפני כשלושה שבועות, ואנחנו מבקשים להעביר גם את הצעת החוק שלנו לוועדת העבודה והרווחה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת דוד רותם. ישיב על הצעת החוק שר הרווחה והשירותים החברתיים, השר מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות כנסת נכבדים, הצעת החוק מבקשת לשלול ממבוטח שהורשע בגין ביצוע עבירות ביטחון את הזכאות לחלק מגמלאות הביטוח הלאומי, וזאת החל משחרורו ממאסר בשל חנינה או במסגרת עסקה לשחרור מחבלים ועד סוף ימיו. הצעת החוק נועדה לתקן את המצב האבסורדי שבו אדם נהנה מגמלאות או מהטבות מהמדינה שבה פגע. יצוין כי כבר כיום נשללת זכאותו של אסיר, לרבות אסיר ביטחוני, לגמלה, וזאת בתקופת מאסרו. באשר לשלילת הזכאות לאחר השחרור מהמאסר, החוק קובע הגבלות כדלקמן: א. במקרים שבהם הזכאות לגמלה נוצרה אגב ניסיון או ביצוע פשע, לדוגמה: מפגע שהפך נכה עקב פעילותו, לא תהיה זכאות לגמלת נכות,

מי שביצע עבירת ביטחון שבוצעה מתוך מניע ביטחוני-לאומני ונגזרו עליו עשר שנות מאסר לפחות, יהיה זכאי לגמלאות בהפחתה בשיעור של 50% בלבד, גמלת נפגעי עבודה, תאונות אישיות, אבטלה, פשיטות רגל, זקנה ושאירים ככל שיימצא זכאי לאותה גמלה, ג. תישלל הזכאות לקצבת זיקנה ממי שנידון למאסר עולם בשל עבירת רצח אשר בוצעה מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור,

תישלל זכאות בני משפחתו של מי שביצע פשע מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור, לגמלת שאירים,

מענקי פטירה ועוד. השינוי שמבקשת ההצעה לערוך מתייחס לשלילה מוחלטת של גמלאות נפגעי עבודה, נפגעי תאונות, אבטלה, ביטוח זכויות עובדים בפשיטות רגל ובפירוק תאגיד או ביטוח זיקנה ושאירים, וזאת במקרים שבהם שוחרר האסיר במסגרת חנינה או עסקה לשחרור מחבלים, ועל כך אני מברך. החלטת ועדת השרים היא לתמוך בהצעת החוק, ובלבד שנוסח ההצעה יהיה זהה לנוסח הצעת החוק שהתקבלה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. תודה רבה. תודה לשר הרווחה והשירותים החברתיים, השר מאיר כהן. מתנגד להצעת החוק חבר הכנסת אילן גילאון. בוודאי, שלוש דקות לרשותך. שלוש דקות לחבר הכנסת.

אני רוצה קודם כול להעיר לגבי הדיון הקודם. מתפתחת איזו מגמה מאוד לא נעימה במקום הזה, מבחינת השתקה של אנשים. עומד כאן חבר כנסת על הדוכן ואומר שחברת הכנסת זהבה גלאון לא ראויה, ואתה לא נותן לה את זכות הדיבור להגיב על הדבר הזה. זאת הודעה אישית. אני אגיד לך: היא ראויה גם ראויה, וגם לא כל כך בעיה להיות ראוי להיות חבר כנסת. אז צריך להכניס את הדברים לפרופורציות. חבר הכנסת אילן גילאון, ועדת השרים לענייני חקיקה,

חבר הכנסת אילן גילאון. מכיוון שאתה מפנה כלפי את ההאשמה, נכון? אני רוצה, לא, לא האשמה, תלונה.

אני רוצה להגיד לך משהו. אני עליתי, מרצ תומכת במחבלים.

חבר הכנסת דוד רותם, אל תפריע לי לנהל את הדיון, בבקשה ממך. אני עליתי לנהל את הדיון דקה לפני שהיה צריך לעלות ישראל אייכלר. יושב-ראש הכנסת ישב לפני ונתן לי את השם. מי שואל? עומד חבר הכנסת זחאלקה, הרי הוא צריך להבין שלא אני קבעתי מי יהיה הדובר הבא. רשום פה מי היה צריך לדבר. אז למה מטיחים כלפי את הדבר הזה?

אתה יודע, אני לא. בנושא הזה אף אחד לא, אתה יודע את רחשי כלפיך. אני, אז לכן תוריד את זה מסדר-היום.

אני חושב שההגינות שלי בדבר הזה והיושר, לא, לא. לא פקפקתי בהגינותך. לא נתונים בספק, לא שלך ולא של אף אחד.

אמרתי, תודה. אדוני, ההגינות שלך ידועה. ואתה יודע מה? הדברים לא נאמרו, בסדר? לא אמרתי אותם. באמת ההצעה הזאת מתחרה, אדוני השר, עם הצעה שהוגשה לפני שבועיים על-ידי יריב לוין, אותה הצעה שהיא הצעה לא-חוקתית. נדמה לי ששני החברים האלה הם עורכי-דין, והם צריכים לדעת שביטול העילות במדינה מתוקנת הוא הדבר החשוב, ולא המניע. אנחנו לא שופטים אנשים על-פי מניעם. אוי ואבוי אם אנחנו נעשה הבדל בין רצח לרצח ובין דם לדם. אבל זה מאוד פופוליסטי בתקופה הזאת לחוקק חוקים כדי לומר הצהרת חוק מסוימת. אני מבין. אתה רוצה לעשות את זה על הרקע הזה. אדוני השר אמר שבתקופת הכליאה, בתקופת המאסר, אנשים לא מקבלים את זכויותיהם, ברגע שפקע העונש, האדם חוזר לזכויותיו, אם אנחנו מדברים על מדינה שבה יש מה שנקרא זכויות אוניברסליות. אני מכיר עוד כמה אנשים שפקע עונשם, והם אפילו מימשו את זה הרבה יותר רחוק מאשר הדבר הזה של קצבת ביטוח לאומי. לכן ההצעה לא חוקתית, היא פופוליסטית. אני מבין שהיא הצהרת חוק, ואני מתפלא איך ועדת שרים לענייני חקיקה של מדינה שרוצה להיות מתקדמת, שרוצה להיות ב-OECD, הולכת ומאשרת הצעת חוק, אדוני, שמבוססת על המניע ולא על המעשה, כי זו המידה האובייקטיבית היחידה שלפיה אפשר לעשות משפט, וגם משפט צודק. לכן לא מדובר כאן בטרור או באי-טרור. מדובר כאן בהדבקת נושא, חוק, לעניין שנמצא היום בפופוליזם המרבי שלו. זה מכוער, זה פסול, ואני מקווה מאוד שגם כשמדובר במשפטנים שעושים את זה, זה לא מדבר גם על אי-הבנה מוחלטת של מה שנקרא חוק ומשפט. תודה לחבר הכנסת אילן גילאון.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטול גמלאות לאדם שביצע עבירה על רקע לאומני ושוחרר במסגרת עסקת שחרור או בחנינה), התשע"ד 2014, של חברי הכנסת דוד רותם ורוברט אילטוב. רבותי, הצבעה בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטול גמלאות לאדם שביצע עבירה על רקע לאומני ושוחרר במסגרת עסקה שחרור או

התשע"ד 2014, לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד 47, 11 מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה.

שר האוצר והשר לשירותי דת שאמורים לשלם, כמה היה צריך לשלם קודם וכמה צריך לשלם עכשיו. כשאמרו לי את הפערים, לא האמנתי, אבל אני מחכה שיביאו לי גם את מה שפורסם ברשומות. אני רוצה להתחיל בעניין העקרוני. כל הזמן אומרים לנו, איפה חבר הכנסת אלעזר שטרן? שצריך פנים יפות, להסביר פנים לאנשים שלא תמיד הם אנשים דתיים, כשהם באים להירשם לנישואים או כשהם צריכים להוציא תעודת רווקות או חס וחלילה כשיש אסון או כשקרוב משפחה נפטר, כשצריך לשלם, צריך לקבל את האנשים בסבר פנים יפות. יש אנשים במדינת ישראל שזו הפעם היחידה שהם נפגשים עם הממסד הדתי, ולכן צריך שיהיו רבנים מאירי פנים, מסבירי פנים, אנשים נחמדים שמדברים יפה לאנשים, וצריך שהם יקבלו יחס כמו שצריך להיות בין אזרחים עם השקפות עולם שונות. זו פעם ראשונה שאדם שאיננו דתי נפגש עם הרב או עם הפקיד במועצה הדתית, והוא בא להוציא תעודת רווקות, וצריך לקבל אותו יפה. אני שוכנעתי שחבר הכנסת אלעזר שטרן,

כמו אחרים, צודקים. צריך שיהיו רבנים שידברו יפה לאנשים. זה יכול להיות רבנים מהציונות הדתית וזה יכול להיות רבנים חרדים. יש רבנים חרדים שאני מכיר שהם מסבירי פנים. יש כאלה מהציונות הדתית שאני לא יכול להסתכל עליהם, ויש כאלה חרדים שאני לא יכול להסתכל עליהם. יש ויש, כמו בכל חברה.

השר יעקב פרי אמר שתדבר למיקרופון. תודה.

אני אומר שאני מסכים לזה שהרב צריך להיות אדם מסביר פנים.

לא שמעו מה שאמרתי על הרבנים של הציונות הדתית, שיש כאלה שהם מסבירי פנים ושיש כאלה שאי-אפשר להסתכל עליהם? כמו אצל החרדים, כמו בכלל בכל חברה. אבל צריך באמת שהמצב יהיה כזה שהרב יהיה, בפעם הראשונה שהאזרח נפגש אתו, שהוא ידבר אתו כמו שצריך, בשפתו, בהבנה של כל העניין הזה, וזהו.

אז אני הייתי מצפה, זאת ממשלה שבין יתר הדברים שהיא אומרת כלפי חוץ, תודה,

הנה קיבלתי את הרשימה.

בין יתר הדברים שהממשלה הזאת עושה, היא לא עושה שום דבר, אבל בין יתר הדברים שהיא אומרת שהיא עושה היא רוצה שיהיה ממסד דתי מאיר פנים. אז אני רוצה לשאול אתכם, חברי הכנסת והשרים: מה קורה אם בחור שאיננו דתי שבא להוציא תעודת רווקות, הוא שואל את החבר שלו: לפני שנה אתה גם הוצאת תעודת רווקות. כמה זה עלה לך? הוא אומר לו: תעודת הרווקות עלתה לי 50 שקל. 50 שקל זה דבר סביר. ואז הוא מגיע למועצה הדתית ובא לרב להוציא תעודת רווקות, ותעודת הרווקות שלפני שנה עלתה 50 שקל, אומר לו הרב: היום, הממשלה הזאת החליטה שזה 150 שקל.

זה הממשלה שמסבירה פנים? שמחייכת? לא חשוב. אז הוא אומר: אתה יודע מה? תעודת רווקות, תעודת רווקות. אבל הוא הולך להתחתן, והוא שואל את החבר שלו: תגיד לי כמה עולה רישום הנישואים? הוא אומר לו: לפני שנה אני נרשמתי לנישואים, וזה עלה לי 300 שקל אגרה. 300 שקל, אומר הבחור הלא-דתי הזה שעומד להתחתן, לא נורא.

הוא הולך למועצה הדתית, לרב, זה שמחייך אליו, והוא אומר לו: הרב, אני צריך להירשם לנישואים, כמה אני צריך לשלם על רישום נישואים? מוציא הרב את מה שהחליטה הממשלה הנוכחית,

עלה 300 שקל. 300 שקל. מוציא הרב את התוספת שעכשיו פרסמו ברשומות. רישום הנישואים עלה 300 שקל, אומר לו הרב: עכשיו תשלם 700 שקל.

אומר הבחור החילוני, מה אתה עושה ככה?

הלכתי הלאה. כמה עולה תעודת הכשר לבית, מה? יום ירושלים, מה יום ירושלים?

אין בעיה, אני יורד. שהשר יעלה ויגיד שהוא מחזיר את התעריפים,

יום ירושלים. אבל מה יום ירושלים? יום ירושלים זה המחירים? מה יום ירושלים? בתי-אוכל, עלה 300 שקל תעודת הכשר, ובעל המלון, בעל בית-האוכל הוא לא אדם דתי, אומר: 300 שקל, זה בסדר. ככה עלה. היום, 1,356. 1,356 שקלים, אני אמרתי לך שצריך לבטל את הרבנות.

אז מאה אחוז, תיקח את הרב שלי, גם את רוצה הכשר. מה זה תיקח, אני אלך לרב שלי, הוא ייתן לי הכשר,

לא צריך לקבל את ההכשר? למה? לממן, לממן, אוהו מממן. אבל למה רק גוף אחד? את רוצה עכשיו ויכוח? את רוצה להעלות את האגרות מפני שאת רוצה גוף אחד,

תעלי את האגרות. אמרו לי כל הזמן, אני באמת השתכנעתי, שהיות שבן-אדם בא להירשם לנישואים, צריך לחייך אליו, צריך לדבר יפה, לא להתנהג במין כזאת, השתכנעתי. הייתי בטוח שהממשלה הזאת, מרוב חיוכים, היה עד עכשיו 300 שקל רישום נישואים, עכשיו זה ירד ל-100. לחייך. העלו את זה ל-700. הם שקרנים, הממשלה הזאת. הם שקרנים, הם לא אומרים אמת. מכיוון שאם הם היו אומרים אמת, היו מורידים את מחירי האגרות. הדבר הכי חשוב, שאכפת לרווק שבא להוציא תעודת רווקות, זה לא שיחייכו אליו או לא יחייכו אליו. כל אחד רוצה שיחייכו אליו, אבל הוא רוצה שהמחיר יהיה סביר, ולא שבמקום 50 שקל זה 150 שקל, ובמקום 300 שקל זה 700 שקל, וכן הלאה. ואותו דבר בהלוויות. פשוט לא להאמין איזה מחירים עשתה עכשיו הממשלה הזאת באגרות, כשאנשים שאינם דתיים דווקא, מסורתיים, שאינם דתיים, הם אנשים שנזקקים לשלם על-פי חוק את האגרות. למה הממשלה, איפה שר האוצר? אה, הוא לא פה מתי שצריך אותו, למה הממשלה הזאת העלתה את סכומי האגרות? ואם היא מעלה את סכומי האגרות, הייתה מעלה ב-10%, ב-12%. מעלים במאות ובאלפי אחוזים. למה רוצים להשניא את הדת? למה?

מי שירצה מבין חברי הכנסת לראות את הפערים, אני מוכן לתת לכל אחד. העוזר שלי הביא לי את הכול. פשוט לא להאמין שזאת ממשלה שפניה לציבור. ההפך, פניה להעכיר את הדת, להשניא את הדת, להגיד שמוציאים כסף. אין לזה שום הצדקה, להוציא על תעודת רווקות 150 שקלים, למה? איזו הצדקה יש לקחת 700 שקלים על רישום נישואים? אני פניתי לסגן השר לענייני דתות על הנושא של תעריפי המקוואות, וכתבתי לו שבמליאת הכנסת, בתאריך זה וזה בתשובה על שאלת חבר הכנסת מקלב, אמרתם שאתם מפחיתים את האגרות לטובלים במקוואות. ענה לי סגן השר, כאן במליאת הכנסת, שמפחיתים. מפחיתים את המחירים, לא מעלים. ואז כתבתי לו: עתה מודיעה המועצה הדתית בירושלים על הוראתכם להעלות את סכומי האגרות באופן חריג. אמר כאן סגן השר שמפחיתים את האגרות על הטבילה במקוואות.

אגב, יש גם נשים חילוניות שהולכות למקוואות. ואז, אני רציתי להודות לו. יפה, הפחתתם את האגרות. עד שפתאום, וגם האמת היא שהיה איזה דיאלוג על זה שאני אודה לו, ורציתי להודות. לפתע אני מקבל מכתב של הממונה על המקוואות בירושלים, שמעלים את האגרות על המקוואות. לא מיניה, לא מקצתיה, אף-על-פי שפורסם, נא לסיים. בערוץ 7 שהמחיר ירד. מה שאני מבקש, חברי הכנסת, מי שאומר שהוא באמת רוצה שהרבנות והממסד הדתי יהיו ידידותיים לציבור, מי שאומר את המשפט הזה, צריך להצביע בעד הצעת החוק שאני מציע יחד עם חבר הכנסת מקלב וחבר הכנסת יעקב אשר וחבר הכנסת יצחק כהן. אנחנו מציעים להיות ידידותיים לציבור, במיוחד לכאלה שנפגשים פעם ראשונה עם הרב או עם הממסד הדתי.

אל תשניאו את הדת. מי שאמר בשנה האחרונה, תודה. שהוא בעד להאהיב את הדת על הציבור, צריך להצביע בעד החוק הזה, שקובע את האגרות כמו שהיו בממשלה הקודמת ולא כמו בממשלה הזאת. תודה רבה.

תודה לחבר הכנסת משה גפני. ישיב סגן שר הדתות אלי בן-דהן.

היושב-ראש, שרים, חברי כנסת, הצעת החוק הזאת של חבר הכנסת גפני, לצערי הרב, קודם כול הנתונים מאוד לא מדויקים, אני עוד מעט אתן את הנתונים המדויקים. הנתונים שאמרת מאוד מאוד לא מדויקים, ואני גם אסביר את הנימוקים.

במשך 12 שנה האגרות של שירותי הדת לא עלו, נשארו אותו דבר. 12 שנה. במשך 12 השנים הללו מחירי המים עלו ב-400%; תעריפי החשמל עלו בלמעלה מ-200% ב-12 השנים האחרונות. כל המחירים במשק עלו. מסיבות שונות, ואני לא רוצה, שרי הדתות שקדמו לי הגיעו לאותם סכומים שאני הגעתי. אותם סכומים בדיוק. אלא נשאר ויכוח אחד עם משרד האוצר שלא הוכרע, ולכן לא אושרו האגרות בזמן שרי הדתות שקדמו לי, אבל גם הם הבינו ששירותי הדת נצרכים לשלם עבורם אגרה. אין שירותים חינם, ובוודאי לא במשך 12 שנה שבהן האגרות נשארו אותו סכום. אז אני רוצה קודם כול להרגיע אותך, חבר הכנסת גפני. זו לא הממשלה הזאת, התעריפים הללו כבר הוכנו ונקבעו על-ידי הממשלה הקודמת. מסיבות שונות, כפי שאמרתי, הם לא הגיעו לידי גמר, ואני זכיתי וזה נגמר בזמני, זה נכון, אבל זו לא הממשלה הזאת שקבעה את הסכומים הללו. ואני רוצה,

ואני רוצה גם לתקן אותך, עם כל הכבוד. תעודת נישואים, בזמני זה לא היה עובר. אני לא הייתי מעביר את זה בוועדת הכספים. אתה טועה. גם אתה היית מעביר כי אין לך ברירה, לא, בחיים לא. אתה טועה. בחיים לא, אתה טועה טעות חמורה, מפני ששירותי הדת קרסו. מכיוון ששירותי הדת נזקקו, נוצר פער גדול מאוד בין השירותים שהמועצות הדתיות נותנות לבין האגרות שהן גובות. חבר הכנסת גפני, לפחות תקשיב רגע לנתונים. אנחנו מדברים פה בינינו למה אתה מגן על זה. אני מציע לך, תקשיב רגע. למה אתה מגן על זה? אני מגן על חבר הכנסת מרגי, שר הדתות שקדם לי, אני מוכן לקבל את זה אם הוא ייתן לי גם את הקרדיט על המהפכות, חבר הכנסת גפני, רק לפחות לסבר את האוזן. תעודת נישואים עלתה לא מ-300 ל-700 אלא מ-600 ל-700, אז בבקשה לדייק בדבריך. תעודת הרווקות עלתה מ-100 ל-150. ואגב, תעודת הרווקות מתייתרת. אנחנו פתחנו את אזורי הרישום, אין היום צורך בכלל בתעודת רווקות, אז ממילא האגרה הזאת איננה מתקיימת בכלל, האגרה הזאת לא קיימת. אז עם כל הכבוד, אני חושב שהדברים שאמרת לא מדויקים. גם לגבי האגרות של בתי-ההלוויות, אני מצטער, חבר הכנסת גפני, לא עשית עבודה נכונה.

לא רציתי, תקשיב טוב, לפחות תדע. לפחות תדע עכשיו.

מדובר באגרות שמוטלות, חבר הכנסת גפני, תקשיב טוב, מדובר באגרות שמוטלות על חברות קדישא, לא מדובר באגרות שמוטלות על האנשים עצמם. האזרח הפרטי, בכלל זה לא נוגע אליו. מה שעלה בבתי-העלמין זה האגרות של חברות קדישא, לא נוגע בכלל לאדם הפרטי. אתה פשוט מטעה את האנשים, חבל. חבל שאתה מטעה, כדאי לך ללמוד את הנושא היטב קודם לכן. פשוט הטעית פה את כולם. אז אני אומר לך, הטעית את כולם. אני מצטער, רבותי. הצעת החוק הזאת היא פופוליסטית, אין בה שום ממשות. אי-אפשר לקיים את שירותי הדת לפי הצעת החוק הזאת. שירותי הדת יקרסו בתוך כמה ימים. ולכן אני קורא לחברי הכנסת לדחות ולהתנגד להצעת החוק הזאת. תודה לסגן שר הדתות חבר הכנסת אלי בן-דהן. חבר הכנסת גפני, ברצונך להשיב לממשלה? עד שלוש דקות לרשותך. אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני סגן השר הרב בן-דהן, אני לא יודע למה אתה לוקח את זה על עצמך,

תיקח, רק אל תסלף את העובדות. פעם אחת סילפת, אתה לא צריך פעם נוספת. מונח פה, כל האגרות שעלו, גם הנושא, עומד בית-הלוויות שנבנה לפני 50 שנה, ולצערה של המשפחה עכשיו צריכים להשתמש בבית-ההלוויות הזה. מה עלה החשמל? ההלוויה היא באמצע היום, מה עלתה הבנייה? בית-ההלוויות עומד. המשפחה היא משפחה דלת אמצעים, היא חייבת לעשות, היא עושה,

בסדר, מה זה משנה,

אתה צודק. אני אומר את העובדות, אתה אומר פרשנות. למה מעלים את המחיר? למה מעלים את המחיר, גם של אגרות הטבילה, גם של תעודת הרווקות, בסדרי-גודל בלתי רגילים? אז אומר סגן השר, אדוני היושב-ראש, תשובה. התשובה היא שכבר שרי הדתות לדורותיהם הכינו את זה והוא נאלץ להביא את זה. 12 שנה לא הביאו. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, ככל שזה היה תלוי בנו בקדנציה הקודמת, אם הייתה מגיעה העלאה מדורגת, תעודת רווקות, במקום 50 שקלים 60 שקלים, 62 שקלים. בסדר, יש עליות רגילות במשק. אדוני יושב-ראש הוועדה, אני הייתי אתך באותה מערכת, גם לא היית נותן. לא, היית משכנע אותם, להוריד את זה, נכון. זה מה שעשינו כל הזמן. חברי הרב בן-דהן, אני במקומו הייתי עולה לכאן, אם באמת לא הייתי אמיץ ולא היה לי האומץ להתמודד עם האוצר, הייתי אומר: אני נאלץ, היות שלא העלו כל השנים אני נאלץ, האוצר מכריח אותי, מה אני יכול לעשות. אם אתה היית, הרב בן-דהן, צריך להחליט על התעריפים האלה, אתה היית מביא את זה?

את תעריפי האגרות על המקוואות היית מביא? הרי השתבחת בערוץ 7 שאתה הפחתָ את המחירים. אני מדבר על העובדה, והעובדה היא שעכשיו המחירים עלו.

המחירים עלו במאות ואלפי אחוזים בכל הנושאים שקשורים למפגש שבין האזרח החילוני או המסורתי או הדתי או החרדי עם הממסד הדתי. עכשיו, מה אומרים בעיתונות? מה זה, המועצה הדתית גנבים, לקחו כל כך הרבה מאות שקלים על דבר שאין בו הרבה הוצאה.

יהיה כתוב ב"ידיעות אחרונות" או ב"ישראל היום", אני לא נכנס לוויכוח, יהיה כתוב בעיתונים, או בטלוויזיה בערוץ 2, או ברשות השידור, שביטלתם אותה, יהיה כתוב וישודר. יראו את הרב עם הזקן הגדול ויראו איך הוא גובה 700 שקלים, ויגידו: על מה? על מה הוא גובה את הכסף הזה? מה הוא עשה? לך תגיד לו שמי שהעלה את המחיר זה לפיד, בלי הזקן. אז עומד הרב בן-דהן, עם הזקן, ומגן על זה. למה? אל תגן על זה. זה המפגש שבין האזרח החילוני והמסורתי עם הממסד הדתי. למה אתה גובה ממנו כל כך הרבה כסף? למה אתה מביא לחילול השם, שאנשים יבואו ויגידו שהרבנים לוקחים כל כך הרבה כסף? למה? אני מציע, אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מוכן לתאם את המשך החקיקה עם המשרד לשירותי דת ועם משרד האוצר. מוכן לתאם את זה, שלא יהיו סכומים כמו שאני רוצה, אבל שלא יהיו סכומים אסטרונומיים כאלה. מי שמצביע נגד הצעת החוק הוא נגד מפגש חיובי בין הציבור הדתי והחרדי והרבני לבין הציבור החילוני והמסורתי, מי שמצביע בעד הצעת החוק הזאת מצביע בעד שיהיה מפגש מחויך ונורמלי בין הציבורים השונים במדינת ישראל.

תודה. סגן השר בן-דהן, האם הממשלה נשארת בעמדתה להתנגד להצעת החוק? אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון, הגבלת סכומי האגרות), התשע"ד 2014, בקריאה טרומית, מי בעד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון,

האגרות), התשע"ד 2014, נתקבלה. חברי הכנסת, בעד, 26, נגד, 36, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק לא עברה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לישיבה מיוחדת לציון יום ירושלים. אדוני ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג, אני מאוד אשמח אם כבוד שר החינוך וגם שרת המשפטים יצטרפו לשולחן הממשלה, וגם יושב-ראש ועדת הכספים ישב במקומו, אדוני ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק, חברי הכנסת בהווה ובעבר, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת ורעייתו, מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ, מנכ"ל הכנסת רונן פלוט, סגני ראש עיריית ירושלים וחברי מועצת עיריית

הנמצאים אתנו כאן ביציע, יקירי העיר ירושלים, לוחמים מחטיבת הראל, חברי הוועד המנהל וחברי האספה הכללית של גבעת-התחמושת, אורחינו היקרים,

תלמידי בית-ספר "מבואות עירון" מעמק-חפר, קהל נכבד. "הר-הבית בידינו", כך נשמעה הקריאה שהרטיטה לבבות רבים ביום כ"ח באייר שנת תשכ"ז. ירושלים אוחדה, גדרות התיל ושטחי ההפקר שחצו את העיר נעלמו אט-אט, הפחד המתמיד מצלפי הלגיון נגוז והעיר שבה לה לידי בניה. תקוות הדורות, הבכי והגעגועים התנקזו כולם לרגע של אושר. ממלחמת הצלה הפכה מלחמת ששת הימים למלחמת גאולה. הבשורה על הצלת ישראל, ניצחון צה"ל ושחרור ירושלים לא שינתה רק את פני העם היושב בציון, היא שינתה את פני העם היהודי כולו. בארצות-הברית ובקנדה, בצרפת ובבריטניה, באוסטרליה ובברית-המועצות יהודים זקפו את קומתם. פתאום הייתה זו גאווה להית יהודי, ללכת לבית-כנסת,

לשוחח בעברית ולחלום על עלייה. איחוד ירושלים יישר את העקמת בגו היהודי, הכפוף מרוב צרות ודאגות. לא עוד נמיכות קומה וחוסר יכולת תגובה. נסיך נולד כאן, וכתרו, "ירושלים של זהב". מה יש בירושלים שקומם כל כך את הנפש היהודית, שחיבר את צעירי העם למורשתם ולעמם? איזה מהפך חולל המגע עם כותל הדמעות בקרב הקשוחים שבלוחמים? את הדברים ניסה להסביר בזמנו לעצמו הרב אברהם יהושע השל. השל, פילוסוף ונכד של אדמו"רים, שצעד יחד עם מרטין לותר קינג במאבק לשוויון זכויות בארצות-הברית, הסתייג בראשית דרכו מן הציונות. הוא התנגד לניסיון היהודי להתמקם במרחב, לתפיסת העולם של אדמה קדושה ואבנים קדושות. אך תקופת ההמתנה טרום מלחמת ששת הימים, כאשר גורל מדינת ישראל היה נתון על הפרק, וההתעלות שחש עם שחרור ירושלים, שינו את דעתו. וכך כתב השל: "הכותל, בתחילה אני מוכה תדהמה. ואז אני רואה: כותל דמעות שקפאו, ענן של אנחות, חומת אבני הכותל, האֵם הזקנה בוכה עבור כולנו. לא נוי להתנאות בו, לא יופי להתענג עליו, אך לב ואוזן. כל הווייתו אומרת רחמים. אתה עומד דומם ושומע: אבני צער, ידועות יגון. לב אדם לאבנים אלו, לב עבור כל אדם. יש לה נשמה, לחומת אבני הכותל, היא קורנת נוכחות. מאז אושוויץ אזלו שמחותי, הנאותי נמהלו ברוגז. אין ביטחון בשום מקום, בשום זמן. אנושיות גרועה לאין-שיעור מחיית טרף. האם ניתן עוד לחיות לאורו של הנביא ישעיהו, כך שואל אני בתפילותי. לפתע, קמות בי לתחייה ציפיות עתיקות, פעם אחת שתהיה לרגליה של חומת הכותל ולעולם לא תרחק". כך כתב השל. ירושלים היא אדמה מדברת, סלע המביע את עצמו בקולם של נביאים וחוזים, בקולם של חכמים ומשוררים. הלל הזקן ודוד המלך התהלכו כאן ממש, מביעים את עצמם בשפת עבר, נביאים לעמם ולאנושות כולה. את מה שהביע השל בלשונו העשירה חשו בלבם יהודים רבים בארץ ובעולם. הזהות היהודית התחברה להם. הם חשו את הגאווה בלהיות שייכים, בלקחת חלק. גם היום, כשהתרגלנו כבר לירושלים, כשעל חלקים מהותיים בחיינו שולטת הציונות, יש עדיין רבים בתוכנו המעזים להתרגש מירושלים, שירושלים נמצאת עבורם במרכז העולם. עולי אתיופיה ראו לנגד עיניהם את ירושלים כמוקד תקוותם, ויום ירושלים,

נקבע כיום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. בני-נוער מהעולם ומישראל מתרגשים ונוגעים בליבת הזהות היהודית בביקור בירושלים או בעריכת בת-מצווה או בר-מצווה ליד הכותל. רבבות יהודים עדיין מזילים דמעה ליד האבנים שלא שוכחות. ירושלים שייכת לכל העם, לכל יהודי, רחוק או קרוב, מאמין או כופר,

שמאל או איש ימין. אין קונסנזוס עמוק מירושלים. השנה באופן מיוחד סגרה הכנסת, חברי הכנסת, מעגל וקיימה את צוואתו של מנחם בגין לציין בשלט יפה את החדר שבו התקבלה החלטת הממשלה לשחרר את ירושלים. יש בעיני סמליות בכך שהחלטה שהשפיעה בצורה עמוקה כל כך על ההיסטוריה של מדינת ישראל הוכרעה כאן בכנסת, סמל הריבונות הישראלית. "למען ציון לא אחשה ולמען ירושלַם לא אשקוט עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער". יום ירושלים שמח לתושביה ולכל אוהביה. אני מתכבד להזמין את ראש ממשלת ישראל, חבר הכנסת בנימין נתניהו, לשאת דברים. אחריו יישא דברים ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג. מכובדי יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין, חברי חברי הכנסת, השרים, אורחינו המכובדים ובראשם ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, לפני 47 שנים אוחדה ירושלים ולעולם לא תחולק עוד. אני זוכר את ירושלים בימים שלפני. אני באתי הנה בגיל יומיים, גדלתי בשכונת תלפיות, וכשהיינו יוצאים לבלות זה היה במשולש שברחוב יפו וכיכר-ציון וקפה "אלנבי" והגרעינים של בהרי. ירושלים הייתה עיר קטנה, אפשר כמעט להגיד כפר קטן. תלפיות, בית-הכרם, קריית-היובל, רחביה, מאה-שערים. אתה מחייך, אתה ירושלמי?

אתה ירושלמי, אתה זוכר. ואנחנו זוכרים אותה בחן נעורים ובקסם נעורים, אבל צריך גם לזכור, זו הייתה בירה תחת אש מעת לעת וגם בירה ללא מוצא, עם אופק צר. והנה, יום אחד כל זה השתנה. לפני 47 שנים, ב-1967, החומות נפלו וזרמנו בזרם אנושי אדיר אל רחבת הכותל, והכול השתנה. וירושלים התפתחה, היא היום מטרופולין של קרוב למיליון בני-אדם. אפשר להגיד "עיר ואם בישראל", אבל היא למעשה אם הערים, אם כל הערים בישראל, מאז ומתמיד, אבל היום יש לזה ביטוי מוחשי. אנחנו אומרים "ירושלים של מעלה וירושלים של מטה" הממשלה היום תקיים את ישיבתה המסורתית בגבעת-התחמושת, אנחנו דואגים בעיקר לירושלים של מטה. אני מתכוון לזה באופן מוחשי ביותר: חופרים מנהרות, חוצבים בהר, בדרך הרומאית לאחר כיבושה של "יודיאה קפטה", אותה דרך רומאית שביטאה את הניצחון על עמנו, הדרך הזאת נסללת עכשיו כמסילה, מבשרת-ציון, שינוי כביר כדי שכל בני עמנו וכל המבקרים בארצנו יוכלו להגיע לירושלים בדרך המלך. ובתוך ירושלים סוללים, בונים, מטפחים מתקני ספורט ומתקני תרבות, בתים. אנחנו אוחזים כאן את העתיד. מציון בוודאי תצא תורה, יש כאן פריחה גדולה של ישיבות ותלמידי חכמים, מציון גם יוצאת תוכנה, מהר-חוצבים. וזאת ירושלים היום, גם תלפיות, גם בית-הכרם, גם קריית-היובל וגם מאה-שערים, אבל גם גילה, וגם רמות, וגם הר-חומה, שהייתה לי הזכות בכהונתי הראשונה כראש ממשלה להביא לבנייתה. ירושלים פורחת, תוססת, אבל אנחנו תמיד זוכרים שירושלים זה גם הר-הזיתים, וירושלים זה הר-ציון, וירושלים זה הר-המוריה, וירושלים זה כותל מערב, ששם ירושלים של מטה מתחברת לירושלים של מעלה. לפני 47 שנה חוברה לה ירושלים יחדיו ולעולם לא תחולק עוד. חג שמח לירושלים, לאוהבי ירושלים, לעם ישראל כולו. תודה לאדוני ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג. בבקשה, אדוני. מכובדי יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרי הממשלה, חברי הכנסת בהווה ובעבר, ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, ראש העיר ירושלים ניר ברקת ורעייתו, מזכירת הכנסת ומנכ"ל הכנסת, סגני ראש העיר וחברי מועצת העיר, יקירי העיר ירושלים, לוחמי הצנחנים והחטיבות השונות, חברי הוועד המנהל וחברי האספה של לוחמי גבעת-התחמושת, חיילים, תלמידים, קהל נכבד וגדול, "אם לארץ נשמה, הרי ירושלים נשמתה של ארץ-ישראל", אמר ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון, ואני מוסיף: אם יש לב לעם היהודי, הרי שירושלים היא לבו הפועם. אני אוהב בכל לבי את העיר הזאת, את סמטאותיה, תושביה, ריחה המיוחד, השווקים ובתי-הכנסת המלאים בלילות הסליחות. למעלה מ-100 שנים קשורה משפחתי בעבותות לירושלים, ואני עדיין יכול לחוש את ההתרגשות של ילד תל-אביבי שעולה לירושלים, את מראה העיר העתיקה שנגלה במלוא תפארתו, את ההרגשה המיוחדת שמלווה אותנו כשאנחנו עוברים את שער-הגיא ונכנסים בשערי העיר: הלב מתרחב, אוויר ההרים הצלול כיין ממלא את הריאות, ותחושה מיוחדת כזאת עוטפת את הגוף. אכן, "אין לך יופי כיופייה של ירושלים", כפי שנאמר בתלמוד הבבלי. כמעט בן שבע הייתי כששוחררה העיר וחוברה לה יחדיו. ישבנו צמודים למקלט הרדיו בשוחה מופגזת, כשאבי חיים הרצוג שידר לאומה את המילים: "אשרינו שצה"ל שלנו עומד בשערי עיר הנצח". כמה ימים אחר כך הוא נכנס לעיר כמושלה היהודי הראשון מזה אלפיים שנה, יחד עם שר הביטחון משה דיין, הרמטכ"ל יצחק רבין, אלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס וראש העיר המיתולוגי טדי קולק. ולמחרת נעמד יחד עם דוד בן-גוריון לחוות את הרגע הפלאי של שיבת עמנו אל הכותל המערבי, שריד מקדשנו. כך באו לסיומן 19 שנים שבהן לא הייתה נוכחות יהודית כלשהי בעיר העתיקה, 19 שנים שגדעו רצף שהחל עוד בימי דוד המלך, רצף שמעתה יימשך לנצח נצחים. ספרו להם שהייתם בבית, אמר יצחק רבין, זכרו לברכה, לבאי הקונגרס הציוני, שבאתם לבקר בבית שלכם, אפילו אם אתם יושבים כבר שנים ודורות בבואנוס-איירס, במלבורן, בניו-יורק, בלוס-אנג'לס, בלונדון ובבריסל, כאן זה הבית שלכם. ירושלים הייתה ביתו של העם היהודי גם כשהיינו בגולה, גם כשחלמנו על ציון רק בחשכת הליל. ערגנו אל העיר והיא עטפה אותנו באהבה. יום שחרור ירושלים מסמל יותר מכל דבר אחר את שיבת העם היהודי אל מעוז כיסופיו. חשוב שביום הזה נזכור ונזכיר את מפקדי ולוחמי צה"ל שהשתתפו בקרבות בעיר מול הלגיון הירדני והביאו לשחרורה. הם עשו זאת בחירוף נפש, כמו לוחמי תש"ח שעשו זאת לפניהם, תוך שהם נושאים על גבם את כמיהת העם היהודי כולו לאיחודה המחודש של העיר. היום ראוי ששוב נאמר להם תודה. אדוני היושב-ראש, לא רק עיר חלומות ירושלים, כי אם גם עיר גשמית חיה ונושמת. סוד קסמה של ירושלים טמון בשילוב בין המשמעות הדתית הלאומית העמוקה שהיא נושאת וחיי החולין המתקיימים בה: בירת הנצח של העם היהודי ובירת מדינת ישראל. ירושלים של זהב וירושלים של אבן. ירושלים של אקדמיה פורחת, תעשייה משגשגת, בתי-חולים, מוסדות תרבות, רווחה וחינוך. ירושלים היא המרכז הרוחני של שלוש הדתות המונותיאיסטיות: היהדות, הנצרות והאסלאם. עיר שעינו של העולם כולו צופייה אליה. עלינו להתייחס אליה בכל הרגישות הראויה. כדי לשמור על קדושתה, עלינו להבטיח את חופש הדת והפולחן שבתוכה. עליה להיות מכילה לכל אישה ואיש, לכל היהודים ולכל הדתות. בשנים האחרונות פוחדים מנהיגי ישראל לדבר על

מעדיפים לדבר על הנצח-נצחים ומדחיקים את הכאן והעכשיו. בואו נודה על האמת: ירושלים היא עיר קשה. אתמול התכנסה כאן השדולה למען ירושלים, שאותה מובילים חברי סיעתנו, חברי הכנסת אראל מרגלית ונחמן שי, יחד עם חבר הכנסת אורי מקלב וכמובן חבר הכנסת ראובן ריבלין. נכחו בישיבה גם ראש העירייה ניר ברקת, שעושה לילות כימים למען העיר, חברי המועצה וגם סגן ראש העיר היוצא, ידידנו חבר הכנסת חיליק בר, וחברי כנסת נוספים. הדיון היה לא קל, הוא היה מרתק, הוא עסק בהתפתחות העיר, שסובלת ממצוקת דיור, ממחירי דיור בלתי אפשריים שמהווים חסם לזוגות הצעירים בה. היא מתמודדת עם עוני, עם פערים חברתיים, עם מתחים פנימיים וגם עם אזורים הנראים לעתים כשטח הפקר. אני תמיד אומר שהעיר הזאת גדולה על מדינת ישראל. בממשלה אוהבים לדבר עליה גבוהה-גבוהה, אבל לא מציעים לה מענה מקיף וכולל לבעיותיה ואתגריה. מסתירים את העיניים מקשייה. מתוך אהבתי ודאגתי הכנה לשלומה ואחדותה, אני לא מדחיק את הבעיות הללו, אני מציע לדבר עליהן. לאורך שנים גדלה והתפתחה העיר במורדותיה המערביים והמזרחיים, וגם דרומה וצפונה. שכונות יפות הוקמו בה. אני אישית אישרתי, כשר הבינוי והשיכון, בנייה בירושלים, ואף אחד לא הרים גבה. היום, לצערי, זה לא המצב. הגענו למצב שהעולם עושה דין שווה לשכונות יהודיות בירושלים ולאחרונת ההתנחלויות. לצערי, היום דין רמות, הנקראת על שמו של יגאל אלון, זכרו לברכה, רמות-אלון, כדין יצהר. לצערי, זו תוצאה של מדיניות כושלת של ממשלה הטומנת את ראשה בחול. אז תיאבק בזה. ההתעלמות מהמצב העדין שנוצר בירושלים עלולה להביא אותנו, חלילה, לפגיעה בשלמותה של העיר. מעיר שהייתה צריכה להוות סמל לרב-תרבותיות ולדיאלוג בין-דתי, אור לגויים, הפכה ירושלים לחבית נפץ מדינית או פוליטית. בעוד שלוש שנים נציין יובל לחג הזה, וכדאי שנפנים: לעיר הזאת, שהייתה מושא חלומותינו כל הדורות, עלול להיות מחר, חס ושלום, ראש עיר פלסטיני עם זיקה לרשות, לו רק תושבים במזרח-ירושלים, 300,000 איש במספר, יחליטו לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע בבחירות בתוכה. זה מחיר עצימת העיניים והאין-מדיניות כלפי העיר. מכובדי, יהיה הסדר מדיני ויהיה פתרון בירושלים, למען ירושלים שלנו, וזאת כדי להגיע להסדר עם שכנינו. בכל הסדר שיהיה, ירושלים צריכה להישאר מאוחדת, אך צריך שיונהגו בה הסדרים מיוחדים, הסדרים שיבטיחו, בראש ובראשונה, את ביטחון אזרחיה ושמירה על קודשי ישראל, ויבטיחו כמובן את חופש הגישה והפולחן של בני כל הדתות, וסוף-סוף יובילו להכרה בין-לאומית ואזורית במעמדה של ירושלים, כדי שלא ניאלץ להלך בין הטיפות,

הוא אומר כל הדתות. ויבטיחו כמובן את חופש הגישה והפולחן של בני כל הדתות וסוף-סוף יובילו להכרה בין-לאומית ואזורית במעמדה של ירושלים, כדי שלא ניאלץ להלך בין הטיפות כאשר מנהיגי עולם באים לכאן, כפי שראינו השבוע בביקור האפיפיור. אדוני היושב-ראש ומכובדי, אנו שמחים היום ביום חגה של ירושלים. אני נושא תפילה שמעיר הנצח, בירתנו הניצבת במרכז הוויכוח הדתי, הפוליטי והמדיני, תחזור ירושלים אהובתנו למקומה הטבעי של עיר האחדות, השלום והאחווה, בתוכנו ועם שכנינו. כדברי הנביא זכריה: "כה אמר ה', שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים. ונקראה ירושלים עיר האמת, והר ה' צבאות הר הקדש". תודה רבה. תודה לראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג. עד כאן ישיבה מיוחדת לציון יום ירושלים. בשם הכנסת אני מודה לאורחים החשובים שלנו. אנחנו מודעים לכך שעבור ראש העירייה, סגניו וחברי מועצת העיר זה יום גדוש אירועים, ומעריכים את נוכחותכם כאן אתנו ביציע. חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בחקיקה, הצעות חוק לקריאה טרומית. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח חשבונית בשל אספקת חשמל ומים), התשע"ד 2014, של חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי כנסת, המשיב הוא שר הכלכלה, חבר הכנסת נפתלי בנט. כבוד יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אנחנו פה לפעמים מדברים הרבה על אדמה ושוכחים את האדם. אנחנו שוכחים את העיקרון החשוב ביותר שלשמו אנחנו התכנסנו כאן, בחרו אותנו אזרחי ישראל כדי לדאוג להם.

כמו שאומר חברי לסיעה אילן גילאון, אנחנו משרתי ציבור. באנו לכאן כדי להיטיב עם הציבור ועם האזרחים כולם. הצעת החוק הזאת, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח חשבונית בשל אספקת חשמל ומים), באמת לא אמורה לזעזע את אמות הספים. היא אמורה להיות חלק ממארג שלם של שינוי לטובת הצרכן והצרכנית בישראל. היא אמורה להיות הצעת חוק שתעזור לאזרחי ישראל לתכנן תכנון נכון יותר את התקציב שלהם. מדובר בימים האחרונים הרבה על כל נושא הדביט והאשראי והתשלום במזומן, אז חוץ מהמאבק,

בהון השחור ובהעלמת מס, אנחנו צריכים לחשוב גם על האזרח וכיצד הוא מתכנן את ההכנסות וההוצאות שלו.

כמו שאנחנו בהחלט יכולים לשלם את חשבון הסלולרי וחשבון הכבלים בבית, והרבה מאוד חשבונות אנחנו משלמים חודש בחודשו, רק חשבונות החשמל והמים מגיעים אלינו פעם בחודשיים. ואני אפילו אחדד את העניין: חברת החשמל, אם אתה טורח ומבקש, אזרחי ישראל, שמעו היטב: אם אתם מבקשים, אתם יכולים לקבל חשבונית חודש בחודשו, רק שלא מספרים לכם את זה, זה סוד. אז הנה אני מגלה לכם את הסוד. אתם יכולים לקבל חודש בחודשו ולשלם חודש בחודשו. לעומת זאת, תאגידי המים מתנגדים התנגדות נחרצת. כולם יודעים, ואני בטוחה ששותפים לכך, שפעמים רבות אנחנו מקבלים פעם בחודשיים תשלום מים ותשלום חשמל, וזה חלק רציני ומשמעותי ביותר בהוצאות הבית. אנחנו משלמים את החשבון. בחודש הבא, כשאין לנו את ההוצאות האלה ולכאורה ההכנסה החודשית שלנו, כי משכורת, מה לעשות, אנחנו מקבלים כל חודש משכורת ולא פעם בחודשיים, פתאום אנחנו רואים במשכורת שיש לנו יותר. אז לא כולנו עושים את החשבון ואת הכלכלה של בואו נחסוך כי בחודש הבא יש לנו שני חשבונות גדולים, אלא אנחנו חיים על מה שיש. בחודש הבא שוב מגיעים חשבונות המים והחשמל, שוב אנחנו נכנסים לאוברדרפט, וחוזר חלילה. הטענה,

לצערי הרב, שאינה מוצדקת ואינה נכונה, של משרד האוצר, שזה יגרום לעלויות גבוהות, שתאגידי המים והחשמל יצטרכו לשלוח יותר אנשים שיבדקו את החשבונות, את השעונים, כדי לדווח, היא אינה נכונה. הם אינם שולחים חודש בחודשו וגם לא מדי חודשיים, הם עושים הערכה. וגם אם הם צריכים לשלוח, מבחינתי שישלחו את החשבוניות, חודש בחודשו. שיפרידו בין העניין של מתי הם בודקים וההערכה לגבי חודש בחודשו. אתם יכולים לבדוק חודשיים אחורה אבל תנו לי לשלם חודש בחודשו. לצד כל השינויים שהמדינה מתכננת בנושא של דביט ותשלום במזומן, ובאמת זה דבר צודק שאני יכול עם כרטיס אשראי לשלם היום, שהיום ירד לי המזומן כדי שאדע עד סוף החודש,

באיזה מצב אני, אותו דבר בעניין חשבונות המים והחשמל, שהם בהחלט עול כבד מאוד היום במשק הישראלי על אנשים. ואני רוצה לומר: תראו, הבוקר מתכנסת ועדת אלאלוף, הוועדה למלחמה בעוני, שאני מאוד מקווה שתסיק מסקנות חשובות. לצערי הרב, אף שאין לי ספק שהיא תגיע למסקנות חשובות, בסופו של דבר השינוי האמיתי לא יבוא ממסקנות הוועדה, מכיוון שאנחנו לא מטפלים בעוני רק בכך שנסייע לעניים, ולא שזה לא חשוב,

אנחנו הראשונים שנתמוך במסקנות ובטיפול ובעזרה,

בהעלאת קצבאות ועזרה לעניים, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לשנות את מבנה השוק ואת מבנה החשיבה. בסופו של דבר, ימשיכו להיות עניים כל עוד השוק ימשיך לעבוד באותה צורה. רק לפני כשבועיים התפרסם הדוח השנתי של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, והוא מדבר על כך שישראל, עדיין, ב-2014, מובילה בשיעורי העוני, בפערי ההכנסות, בהשוואה לכל המדינות המתפתחות, העולם המתפתח. רבע מן האוכלוסייה, קובע הדוח, חיה מתחת לקו העוני. 21% מהם זה ילדים שחיים בישראל. כחמישית מהאוכלוסייה בישראל חיה מתחת לקו העוני, מדווחת כי מגבלות כספיות מקטינות את היכולת שלה לרכוש מזון, לשלם את החשבונות החודשיים, שאותם אנחנו מבקשים,

בהצעת החוק הזאת להקל. יותר משליש מהאנשים מדווחים שהם ממעיטים בחימום הדירות, בקירור הדירות, בימים הקשים של החורף ובימים החמים,

מבין אזרחי ישראל שנזקקו לטיפול רפואי, כשישית ויתרו על תרופות או על טיפול רפואי ו-21% ויתרו על טיפולי שיניים. המצב של השוק בישראל, גם הוא, למרות הצהרות הממשלה, לא מעודד. גם כאן אנחנו רואים שה-OECD מפרסם בתחילת חודש מאי את המדד של התחזית הכלכלית שלו לגבי מדינות החברות בארגון, והוא מדבר על כך שישראל היא המדינה עם שיעור העוני היחסי שעלה באופן החד ביותר מבין מדינות הארגון מאז שנות ה-80 ועד 2010. ישראל היא גם המדינה הרביעית בארגון בדירוג שיעור העובדים העניים שבה. וישראל גם נמוכה מאוד, וזה חשוב לומר, במדד הפריון לעומת שעות עבודה רבות מאוד וחוסר איזון בין בית לעבודה. אז כאשר אנחנו מדברים על התרחבות של העוני במדינת ישראל, לא מספיק רק לתת כריך לילד עני. חשוב לדבר כיצד אנחנו משנים את המדיניות על מנת שבאמת ניטיב עם כל האוכלוסייה, אבל בראש וראשונה, באמת אני חושבת, במינימום, לא להתנגד להצעת חוק שתאפשר,

לאזרחי ישראל לנהוג בצורה צרכנית נבונה יותר, נכונה יותר. אנחנו כל הזמן מחזירים,

ואני האחרונה שעושה זאת, את האחריות לצרכנים ולאזרחים, אבל תנו לצרכנים את הכלים על מנת שהם יוכלו לתכנן נכון יותר את ההוצאות החודשיות שלהם. על הצעת החוק הזאת חתומים חברי כנסת רבים, קואליציה ואופוזיציה: חברי הכנסת אבישי ברוורמן, עיסאווי פריג', יריב לוין, שלום גם לך, אתה חתום על ההצעה, איציק שמולי, עמר בר-לב, חיליק בר ודב ליפמן. אני מקווה מאוד שהכנסת היום, דווקא ביום כזה, כאשר עומדות להתפרסם ההמלצות של הוועדה למלחמה בעוני, תתחשב בצרכנים, תתחשב באזרחי ואזרחיות ישראל ותאפשר להם כלכלה נכונה וחכמה.

תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. ישיב שר הכלכלה נפתלי בנט. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. הצעת החוק באה לפתור בעיה שלא כל כך קיימת. ברשות לסחר הוגן בדקנו את העניין הזה וראינו שלא קיבלנו כמעט תלונות על הסיפור הזה. אז כשאין כשל שוק, בוודאי לא צריך לתזז ולטרטר את כל המערכת. רגולציה מיותרת, שאנחנו מנסים בכל הכוח להימנע ממנה, את זה את כבר יודעת. כל דבר שאני יכול לעשות נגד הוספת רגולציה,

אלא אם כן צריך את זה, ודאי שזאת הוספת רגולציה,

זה שינויים, זה עלויות, ועל כלום. אנחנו מאמינים שצרכן יכול להסתדר היטב עם חשבונית פעם בחודשיים. יש פירוט כמותי בחשבונית, הצרכן יכול להעריך כמה צרך בכל אחד מהחודשים, זה לא באמת סיפור. מיעוט הצרכנים שכן חשוב להם לדעת את הצריכה שלהם בכל רגע נתון, יכולים להתקשר בחינם לחברות ולקבל מידע מיידי, או להצליב עם קריאת המונה שלהם. באנגלית יש משפט: If it ain't broke, don't fix it. לא כל הזמן צריך לחפש בעיות שלא קיימות ולתקן אותן.

תודה לשר הכלכלה נפתלי בנט. חברת הכנסת מיכל רוזין, יש לך אפשרות עוד שלוש דקות. לא, מוותרת. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, משלוח חשבונית בשל אספקת חשמל ומים), התשע"ד 2014, של חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי כנסת, קריאה טרומית. רבותי, מי בעד, מי נגד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון,

30 מתנגדים, 16 בעד. הצעת החוק לא נתקבלה. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעות לסדר-היום: מכירת חברת "תנובה" לחברת "ברייטפוד" הסינית,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת דב חנין נמצא? איננו. איננו.

אני מצטער שאני מנהל את הדיון עכשיו, אצטרך לדבר גם. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, ואני מדבר, אבל מכיוון שאני מנהל את הדיון אני לא יכול לדבר אז אאפשר לך לדבר. שלוש דקות לרשותך, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, איזו מדינה נורמלית מפקידה את ביטחון המזון שלה בידי מעצמה זרה? כל מעצמה שהיא. ולא מדובר על חברה אחת קטנה שמספקת שירות אחד או מצרך אחד. מדובר על חברה שאחראית לאספקת כל משק החלב של מדינת ישראל, מדובר על חברה שיש ברשותה קרקעות רבות, שמופקדת על חקלאות, שמופקדת על תעסוקה,

שעל פיה יישק דבר ברשתות השיווק והיא תקבע את המחירים. את כל החברה המפוארת הזאת, שהורתה ולידתה יחד עם הציונות, עם פטנטים ישראליים, עם ידע ישראלי, כל זה מועבר בעסקה פיננסית סיבובית לידי תאגיד "ברייטפוד"

ראשיתו של החטא הזה בהעברתה של "תנובה" לידי "אייפקס", שפשוט לקחה את "תנובה", שקשקה אותה, ניערה אותה, הפיקה ממנה רווחים, והכפילה את הרווח שלה בעסקה פיננסית סיבובית, דוגמה חיה איך לוקחים דבר אמיתי שמייצר מוצר אמיתי שמרושת בכל המדינה, שקובע את גורלה של המדינה, והופכים אותו מדבר אמיתי, יצרני, למכשיר פיננסי סיבובי להשקעה בשוק ההון. וסופו של החטא בהעברתה של החברה הזאת לידי תאגיד סיני. ולצורך העניין הזה אנחנו מצטיינים, זה לא רק הסינים: "וודסייד" האוסטרלית, אנחנו קוראים ומתחננים בפניה שתבוא ותואיל להיות שותפה של תשובה וחברות הגז. לא שתתמודד מולם במשק תחרותי, לא ולא, שתבוא ותיהנה מהרווחים. יש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין השקעה של תאגידים זרים בישראל לבין ההפך המוחלט של השקעה, יניקה, שאיבה, ניצול, דלדול, הפקת רווחים. זאת לא השקעה, לא להתבלבל. זאת לא "אינטל", שבאה ומשקיעה בישראל, ואנחנו יכולים להתווכח על הטבות המס של "אינטל".

זאת חברה שבאה ולוקחת דבר אמיתי, מנערת אותו מתוכן ועושה על גביו הון ספקולטיבי, עוד חלק מתהליך עצוב מאוד שאנחנו עוברים בלי שליטה, בלי רגולציה, בלי אכפתיות, בלי עניין, בלי מעורבות ממשלתית. מסיבת עיתונאים דרמטית על כל פיקוח על איזה מוצר קטן, אבל בכזאת קלות אנחנו מוכרים את המשאבים הבסיסיים שלנו, לא שועים להצעות חוק הגיוניות כמו זו של יושב-ראש ועדת הכלכלה פרופסור אבישי ברוורמן, לא מנצלים את המינימום שבמינימום כדי להבטיח תעסוקה, כדי להבטיח מניית זהב כלשהי בדבר הבטיחותי הזה, שהוא כל כך חשוב לקיומה של מדינת ישראל. בכזאת קלות אנחנו מוכרים נכסי מדינה ותורמים בזה להעברת הון מהרבים אל המעטים, העברת הדברים שהם בסיסיים לחיינו לידי תאגידים אחרים, ומעבירים את השליטה בחיינו הכלכליים, החברתיים, היצרניים, מעבירים אותם לידי גורמים זרים,

הם לא בהכרח עוינים, הם יכולים לחבב מאוד מאוד את מדינת ישראל. הם יכולים גם שלא לחבב אותה. יש להם האינטרסים שלהם, אין כאן סנטימנטים. ממשלת סין, מטבע הדברים, דואגת לאזרחי סין, נורא נורא פשוט. ממשלת ישראל, לצערי, לא דואגת לאזרחי מדינת ישראל.

תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. יעלה חבר הכנסת ישראל חסון, איננו. חבר הכנסת אורי מקלב, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה לך. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אני לא רוצה לדבר כאן על ציונות ועל "תנובה" כחברה ישראלית שהייתה שזורה בהקמת המדינה, עם חקלאות, ובענף הלולים ובנושא של הרפתות,

אנחנו גדלנו על "תנובה", ידענו שהקמת ארץ-ישראל,

יחד עם "תנובה". אבל זו אחת מהאכזבות שיש לנו, זו גם אחת מהאכזבות שיש לנו מבחינה ערכית. אנחנו גם יודעים ש"תנובה" בראשיתה לא תמיד התנהלה בצורה פתוחה, אלא התנהלה כקואופרטיב, הרבה מפעלים היא דרסה ודרכה בהקמתה, בתאגידים שהיו לה. לא מעט אנשים, מי שלא יישר קו, מי שלא סיפק את החלב ל"תנובה", לא היה יכול להיות בעל רפת, ובלול, מי שלא שיווק את הביצים גם ל"תנובה" וכן הלאה. ואף אחד לא היה בחקלאות אם הוא לא היה בשוק הסיטונאי. שלטו על כולם. כשנפגשתי עם חמי, כשהוא כבר היה כמעט לקראת שנות הפנסיה, הוא היה בעל יקב, חמי זיכרונו לברכה, ודבר אחד מהרזומה שהוא סיפר לי, מההיסטוריה, במיוחד בשנים האחרונות, איך הוא הצליח לעמוד מול "תנובה" כשהיא רצתה לאכול את היקב שלו, לקנות את היקב. ואין בעיה, משווקים לא נותנים לך מכסות של גפן,

של ענבים, אז אתה גם לא יכול לעשות יין, וככה כמעט חיסלו אותו, ולא נרחיב בחלק הזה.

מה שהיום יוצא, או מה שהיום אנחנו חייבים לציבור החקלאים או לכל אלה שהיו מאוגדים בתוך "תנובה" כשבמכירה של "תנובה" בסיבוב הראשון ל"אייפקס",

שם אמרו, מישהו בא והלין על המחיר: האם זו באמת הייתה מכירה שמשקפת את השווי של "תנובה", את השווי של החקלאים? מה קיבלו החקלאים במכירה הראשונה? היום אנחנו יודעים על הפער הזה של הממדים שהיו במכירה, אני יכול להעיד על כך. אתה כחקלאי ודאי יודע להעיד,

אני כמושבניק יודע מה קיבלתי מהמכירה הראשונה, ואני אומר: אם צריך לחקור, את המכירה הראשונה צריך לחקור, כי המכירה הזאת מעידה על המכירה הראשונה. אם פה עשו אקזיט וקופון בארבע שנים בעוד 4 5 מיליארד שקל מעל המכירה הקודמת, כולנו מבינים מה קרה במכירה הראשונה. אם אני כחקלאי קיבלתי 30,000 שקל,

כחקלאי, ואין הרבה חברי אגודה שהיו בסך הכול חברי אגודה ב"תנובה", כי זה היה קיבוצים ומושבים. מי שמכר את "תנובה" במכירה הראשונה עשה, רבותי, קופון, ואת זה צריך לחקור. היום אנחנו יודעים את השווי האמיתי, כי כשחברה מוכרת חברה אחרת אז רואים את זה בעליל, רואים את הקופון הגדול שנעשה פה. היום 8 מיליארד.

זה הוכחה. בתוכם ה-30,000 שלך, וקנין.

איפה אותם, אני מרים גבה, כי איפה הייתם,

אתה צודק.

חברים במפלגת העבודה. איפה הייתם במכירה הראשונה? אתה יודע, ידידי מיקי, מיקי לוי, מי ספר אותם? מי דיבר אתם? הם יכלו להשפיע? במכירה הראשונה, מיקי לוי, אני אומר לך, אותם אלה שביצעו את הדבר הזה, אני בטוח שנעשה פה איזה סיבוב גדול ואיזה קופון. אם יצטרכו לחקור את

אלא שהיום

זה אומר רק דבר אחד: שאז, אין היום שום הסבר אחר, המכירה שהייתה אז לא הייתה כפי שווייה, כפי השווי האמיתי שלה, ואת התשובה אנחנו חייבים לחקלאים:

אבל זה חשוב למדינת ישראל. חלק מהעניין זה עבודה על-פי כללי המשחק, ואי-אפשר כשנוח כן להסכים וכשלא נוח לא להסכים. מה שקרה עכשיו עם "תנובה" זה בסך הכול שגורם זר אחד העביר בעלות לגורם זר אחר. זה לא שעכשיו מדינת ישראל העבירה החוצה בעלים זרים. את דעותי אני אשמור, אבל אני רק אגיד שההתנהלות בשנים שחלפו, לטעמי, היא מאוד לא מתקבלת על הדעת. אני כרגע שר בממשלה, לא אגיד את כל דעותי, נעשה פה מהלך כלשהו שהוא לא טוב לציבור הישראלי, הוא פגע בציבור הישראלי דרך יוקר המחיה. מה שקרה שם זה שפשוט הוציאו את המיץ על-חשבון אזרחי ישראל דרך מחירי החלב, הקוטג' וכו'. נראה לי שמחאת הקוטג' קרתה כי מישהו שם פשוט הלך, עוד הפעם ניסה לראות מתי החמור יקרוס. ובסוף החמור קרס ויצא להפגנות. מסמך ההצטרפות של ישראל ל-OECD קובע את ההגבלות שנוגעות להשקעות זרות ואפשרות לסינון משקיעים. אנחנו לא יכולים לבוא לעמיתינו בעולם ולהגיד: מצד אחד אנחנו רוצים להגביר את הסחר, ומצד שני אנחנו לא נותנים לכם, הסינים, פעילות מהסוג הזה.

אני מסכים אתך לחלוטין בקו החשיבה מבחינה כלכלית ומה שמדינת ישראל, אבל אני שנים בכנסת, ותמיד אמרתי שלמדינה אסור בשום פנים ואופן להתנער מנכסים כלכליים חשובים, כי אנחנו לא כל מדינה. מדינת ישראל זה לא עוד מדינה. אנחנו מוקפים פה ויש דברים שיכולים להשפיע עלינו בצורה מאוד מאוד חריגה, במיוחד בדברים שהם מזון, מחצבים ודברים כאלה. מחר ימכרו את "מפעלי ים-המלח", וזה מחצב שנתנו אותו למישהו, גם בדלת מסתובבת, בסופו של דבר זה יכול להגיע לידיים אחרות.

אתה צודק מאוד, אדוני היושב-ראש, יעבירו את ים-המלח לבעלות,

ודאי.

אבל אתה אמרת את הדבר הנכון קודם: הסיפור האמיתי לא קורה עכשיו, הוא קרה לפני שמונה שנים. איפה היו, אנחנו יודעים מי היו הבעלים של "תנובה", שם היה המהלך הדרמטי, נכון, נכון. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד: אלה, מפני שהם ממקום מסוים, אתה מבין את זה.

היום המכירה היא כבר, זה לא משנה אם הבריטים או הסינים. אתה צודק. אגב, אני בכלל לא חושב שזה לרעה. ראינו מה הם עשו בשמונה שנים, חבר'ה. היינו פה כולם, ראינו מה, זה מאוד מאוד צורם. אתם יודעים,

שאי-אפשר לקלקל יותר ממה ש"אייפקס" קלקלו? אני חושב שאת צודקת במשפט הזה.

מכיוון שאלו חברות מסחריות, אני לא נוהג להתערב, אבל הבטן שלי,

מה שקרה פה מאוד צורם, ואני, דווקא כאיש שוק חופשי, אתכם מאוד בעניין הזה. אבל בסופו של דבר, אם נסטה מהמחויבויות הבין-לאומיות שלנו זה יפגע בנו, ביצואנים שלנו, כי אף אחד לא ירצה לקשור אתנו הסכמים. אני מזכיר עוד הפעם: גורם זר או חברה זרה אחת מכרה את זה לחברה זרה אחרת. הצרכן הישראלי, צריך לדעת, לא תלוי רק ב"תנובה" "תנובה" תלויה בצרכן הישראלי. אנחנו עושים מהלכים, עשינו מהלכים יוצאים מן הכלל בתחום מכסות לאבקות חלב כדי לעודד תחרות יותר טובה, ואני קורא לצרכנים להיות מאוד ערניים ולראות אם יש פעילויות לא ראויות. הצרכן התעורר וזה נפלא. אנחנו נמשיך לייצר תחרות, לעודד תחרות, לקדם הוזלת מחירים, אבל אני מאוד שמח שהנושא הזה, אדוני היושב-ראש, עלה על השולחן. מה אדוני מציע? אפשר שאלה או הצעה נוספת? אם השר מסכים, אני אאפשר את זה.

אדוני השר, אין חולק על כך שצריכים להיות הסכמי סחר בין-לאומיים ושיש לנו עניין לייבא ולייצא. כאן לא מדובר על יבוא ויצוא. האם המדינה, בכובעה כריבון, כאחראית לאזרחי מדינת ישראל, אפילו מתוך תפיסת האתוס הלאומי שלך,

אגב,

לא צריכה להיכנס בעסקאות מסוימות, ולא סתם, אני לא אומרת "טמבור" אלא עסקאות שמתרחשות בעניין נכסים שהם אסטרטגיים לביטחונה של מדינת ישראל, וביטחון המזון שלה הוא עניין אסטרטגי. האם אין מקום לכניסה של הממשלה בצורה מבוקרת, שר הכלכלה, באמצעות ועדה שתבחן עסקאות שעשויות להשפיע על עתידה של מדינת ישראל בהרבה מאוד היבטים?

גם כשיש לה הסכמי סחר, היא לא מפקירה את נכסיה האסטרטגיים, היא עדיין ניצבת בכובעה כמי שאחראית לגורלם של אזרחי המדינה. תודה לשלי. קודם כול, הסכמי הסחר נוגעים לא רק ליבוא וליצוא אלא גם לתחום ההשקעות. זאת אומרת, ההסכם כולל את שני המרכיבים באופן מובנה מלכתחילה, אז ההפרדה שאת יוצרת פה היא הפרדה מהותית אבל היא לא באמת קיימת בהסכם.

בין השקעה לבין, לבין סחר. קניית נכס אסטרטגי.

עכשיו זה הנושא, פשוט הרישה שלך הייתה שההסכם נוגע ליבוא ויצוא, וזה לא יבוא ויצוא, את צודקת, זה לא יבוא ויצוא, אבל הסכמי הסחר גם נוגעים בתחום ההשקעות, והיחסים הבין-מדינתיים הם גם כאלה.

אם נבוא מחר ונגיד: לא, אנחנו מטילים וטו, יש לזה משמעויות כבירות על המאמץ המאוד-גדול שלנו מול סין. לגבי הדבר השני, את יודעת מה? אני פה עומד, אני אמור להגיד, ככה לנפנף אותך, אני מתכוון, אני לא פותח עכשיו ועדות, אני מתכוון להיכנס לעומק העניין כי את כן מעלה נקודה, פשוט לא הגעתי לזה. אני אכנס לעומק העניין ואלמד את זה. ה-common sense שלי דווקא מתחבר למה שאת אומרת, שיש בתחומים מסוימים, הרי כולנו מסכימים, אני יודע מה? מפעל ביטחוני מסוים, שלא נמכור את זה, נכון?

אז למה זה ברור? כי זה, ומצד שני גם כולנו מסכימים שב"טמבור" אין בעיה,

אבל איפשהו, אז את אומרת: יש פה ספקטרום. איפה הקו? אני אכנס ללמוד את הדבר הזה וניפגש פה עוד חודש, תעלי עוד הפעם הצעה. אני חושב שיש פה נקודה שצריך לתת עליה את הדעת, ואני מודה, אני לא צללתי לעומק העניין עד עכשיו. האם אדוני מוכן שהנושא יועבר לוועדה כהצעה לסדר-יום, או להסתפק בתשובה שלך? אני תמיד שואל את עוזרי מה מקובל בדבר הזה, תנפנפו לי.

ועדת, ועדת כלכלה, אני חושב שזה, בסדר, בסדר גמור.

אני חושב שזה ראוי. אם כן, רבותי, אנחנו נצביע על ההצעות לסדר-היום: מכירת חברת "תנובה" לחברת "ברייטפוד" הסינית. הצבעה, רבותי. מי בעד? מי נגד?

שמונה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יועבר לוועדת הכלכלה כהצעה לסדר-היום. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הפיגוע בבריסל, הסלמה באנטישמיות באירופה, הצעות לסדר-היום מס' 3127,

3131,

חבר הכנסת רונן הופמן, ראשון הדוברים,

האנטי-ישראלית, לבעיית הדה-לגיטימציה כלפי מדינת ישראל ולהתמודדות עם הקריאות לחרם על ישראל, כל הדברים האלה אינם אמורים להיעשות באמצעים ביטחוניים אלא באמצעים מדיניים והסברתיים.

ההתמודדות עם ביטחונם האישי של יהודים ברחבי העולם, עם ביטחונם של תיירים ישראלים ברחבי בריסל, לונדון או מדריד, היא במידה רבה בידי מערך החוץ. המלחמה האמיתית שישראל מקיימת בימים אלו היא בהתמודדות עם ההסתה, עם האנטישמיות ועם הדה-לגיטימציה, והמלחמה הזאת, אדוני היושב-ראש, מתרחשת בקמפוסים, בקתדרות, במרכזי קניות, וגם במוזיאונים. אנחנו מפסידים, כי אין תיאום ואין שיתוף פעולה, מספקים בוודאי, בין שלל הגופים המעורבים בתחום על מנת לתת מענה הולם לנושא. המאבק בדה-לגיטימציה נמצא בטיפולו של המשרד לעניינים בין-לאומיים, אלא שלמשרד הזה אין נציגויות בחו"ל ואין שגרירים ואין נספחים ואין שליחים שיכולים באמת להתמודד עם הדבר הזה ולנצח במלחמה הזאת. במשך שנים ארוכות מערך החוץ וההסברה בישראל מתנהל באופן שאינו מוסדר ואינו מתואם, ללא הגדרות ברורות וללא חלוקה ברורה של תחומי אחריות, ובוודאי ללא הסדרת הממשק בין הגופים השונים הפועלים בו. מצב זה איננו מאפשר ניהול יעיל וראוי של סוגיות מדיניות הסברתיות ראשונות במעלה, והמצב הזה גורם למשימות לאומיות, כגון המאבק בגילויי האנטישמיות, ליפול בין הכיסאות.

חברי הכנסת, מוטלת חובת הפיקוח הפרלמנטרי על הנעשה בתחום, ועלינו לפעול בנחישות להסדרתו. אני מבקש להעביר את הנושא לדיון בוועדת החוץ והביטחון, בוועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, שיש לי הכבוד לעמוד בראשה.

תודה לחבר הכנסת רונן הופמן. יעלה חבר הכנסת נחמן שי, ואחריו, חבר הכנסת דוד רותם. שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה קודם כול לשלוח מעל הדוכן הזה תנחומים למשפחת ריוה מתל-אביב, לבנות שירה ואיילת, שאיבדו את הוריהן בסוף השבוע, הוריהן עמנואל ומירה. נוסף עליהם נהרגו בפיגוע עוד שניים, אזרחים בלגים, אישה בת 60 וגבר בן 23. אני לא הצלחתי למצוא את שמותיהם, הם לא דווחו בעיתונות, ואני רוצה בכל מקרה להביע צער על מותם ולשלוח תנחומים לבני משפחותיהם. האנטישמיות בת דורנו איננה נעלמת אלא נמשכת, ובמקומות מסוימים אפילו מתגברת. זה עתה פורסם דוח של הליגה נגד השמצה, שמצא כי ברחבי העולם שוררות עמדות אנטישמיות עקביות. 26% מקרב 53,000 איש ב-102 ארצות, מדינות וטריטוריות אובחנו כאנטישמים. 26%. זה מייצג כמיליארד איש בעולם. במדינות דוברות אנגלית האחוז הוא הנמוך ביותר, 13. אבל באירופה אנחנו רואים שבמזרח-אירופה האנטישמיות מגיעה ל-34%; במערב-אירופה, שם נמצאת בלגיה, 24%. יש גם אנטישמיות גבוהה יותר, כמובן, בארצות המזרח, המזרח התיכון, צפון-אפריקה. אני לא מופתע, אבל זה פחות מטריד. אני רוצה להדגיש: במדינות אירופה, שבהן התחוללה השואה, שבהן גרו יהודים במשך מאות שנים, האחוז הוא מאוד גבוה, 34 במזרח, 24 במערב. ידידי רונן הופמן מצא פה דרך לחבר את כל החוטים. אני לא בטוח שזה כך. אנטישמיות היא אנטישמיות היא אנטישמיות, ולא כל אנטישמיות היא שנאת ישראל, ויש נטייה לחבר גם את התופעות האלה. ולכן אני גם אומר שאפילו אם תיפתרנה בעיות החוץ של מדינת ישראל, בינינו לבין הפלסטינים, ובכלל בינינו לבין העולם הערבי, זה לא יוריד את האנטישמיות מעל סדר-היום, לצערנו. יש כאלה שחושבים שזו נוסחת קסם.

שנאת יהודים היא כנראה דבר שמעוגן ברגשות, בהרגלי חיים, באמונות, ואי-אפשר למחוק אותה. וגם אם מדינת ישראל תתארגן יותר טוב בין המשרדים, דבר שתמיד צריך לעשות אותו, חברים וחברות, זו לא הבעיה שלנו. כאן צריך לעשות מאמץ אחר, שישראל, יחד עם ארגונים יהודיים ויחד עם ארגונים לא-יהודיים, ויש לא-יהודים רבים שאנטישמיות היא לא דגל בשבילם, שהם מוכנים לצאת למסע כזה רק פעולה יסודית, רצינית, אמיתית, שורשית, שתחבר את כל האנשים שמאמינים שגזענות היא דבר חמור ביותר. אתמול הכנסת הקדישה, ידידי משה מזרחי הוביל דיון שלם בעניין הגזענות, וזה גם מעניין איך התנהל הדיון בכנסת, במאמר מוסגר, ושנאת זרים ושנאת יהודים, כל הרגשות והתחושות האלה, שנופלים בתוך קטגוריה אחת, וצריך להילחם בהם, צריך לפעול נגדם ביסודיות,

בחינוך, באמצעים חוקיים, באכיפה, כדי לעקור אותם. ישראל צריכה להיות שם, אבל היא לא לבד.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. יעלה חבר הכנסת דוד רותם, יושב-ראש ועדת החוקה, ואחריו, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אי-אפשר מצד אחד לעמוד ולגנות את מדינת ישראל ואת העם היהודי בפרלמנט האירופי, ואחר כך להשתומם איך מתקפה כמו שקרתה בבריסל, איך זה קורה. ובכן, רבותי, כאשר מסיתים נגד מדינת ישראל, כאשר מסיתים נגד העם היהודי, התוצאה המתבקשת היא התגברות האנטישמיות, והאנטישמיות היא דבר שלפעמים נמצא בתוך עמים מסוימים באירופה. אמר פעם מרטין לותר קינג, קרוב לתקופת פטירתו, הירצחו, הוא הוציא מכתב ל"חברי האנטישמי"; הוא אמר: האנטישמיות היא אאוט, ולכן יש ציבור שלם שמשנה את האופי של האנטישמיות, במקום להיות נגד היהודים, אנחנו נגד הישראלים. אבל זו אותה אנטישמיות. אי-אפשר לגנות את ישראל במועצת אירופה, להחרים את ישראל, לגרום לכך שמוצרים ישראליים, לא יהיה אפשר יהיה למכור אותם, ומאידך גיסא להתפלא איך האנטישמיות גוברת. הדברים קשורים. כאשר מגנים את ממשלת ישראל ואת מדינת ישראל זה נשמע במרבית האוזניים באירופה כאנטישמיות, ולכן אפשר אחר כך להצטרף לארגוני טרור ולפגע ביהודים. אנחנו חייבים לפעול ולדאוג לכך שמדינות אירופה לא יביטו על עצמן בראי, כי כאשר הן מסתכלות על עצמן בראי הן רואות דבר נורא. וממשלות אירופה שמדברות נגד אנטישמיות ושמגנות את הפיגוע אלה הן אותן מדינות שעד לפני חודש פעלו נגד העם היהודי ונגד מדינת ישראל. וכשאני אומר "פעילות נגד מדינת ישראל", מבחינתי זה נגד העם היהודי. דב, אתה מפריע לי. אם אפשר, לסכם. כן, אני אסכם. אני חושב שצריך שמדינת ישראל, או ממשלת ישראל, תפעל באופן ברור כדי שמדינות אירופה יתחילו להסתכל על עצמן במראה ויגיעו להסכמות שאי-אפשר מצד אחד לגנות את מדינת ישראל, להחרים את מדינת ישראל, ומצד שני למנוע פעולות אנטישמיות. הדברים מחוברים. אני בהחלט מקבל שאפשר להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון. אני לא חושב שצריך להעביר את זה לוועדת משנה, כי בוועדת משנה המציעים לא יכולים כולם להשתתף. אני מציע להעביר את זה לדיון במליאת ועדת החוץ והביטחון.

תודה לחבר הכנסת דוד רותם. תעלה חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, ואחריה, חבר הכנסת מאיר שטרית, ואם הוא לא יהיה נוכח, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, ואם גם הוא לא יהיה נוכח, חבר הכנסת מאיר פרוש. אדוני היושב-ראש, חברי השר, חברותי וחברי חברי הכנסת, סקרים מדאיגים משנת 2014 מראים שאחד מכל ארבעה מבוגרים בעולם מחזיק בדעות אנטישמיות ומחצית מהנשאלים בסקרים לא שמעו מעולם על השואה. כמי שעוסקת, מאז עמדתי על דעתי, בזיכרון השואה, בעבר היה מקובל להגדיר אנטישמיות, את האנטישמיות המסורתית כאנטישמיות דתית. אפשר היה גם, ניתנה בעצם ליהודים האפשרות להשתנות: אם הם היו ממירים את דתם, הרי שהם כבר לא היו מוגדרים יהודים ואפשר היה להכיל אותם בתוך החוגים של מי שהוביל את האנטישמיות הדתית, העולם הנוצרי, שברובו, התחיל את זה בעולם כולו. עם עליית השלטון הנאצי נפגשנו במושג חדש, באנטישמיות גואלת. האנטישמיות הגואלת לא אפשרה לך בעצם שום דרך לא להגדיר את עצמך כיהודי או לא להיות מושא להתנכלויות

כי המטרה הייתה לגאול את העולם מהיהודים.

שומעת היום שאחד מכל ארבעה מבוגרים מחזיק בדעות אנטישמיות, שמתרכזות, חלקן למשל, באמירה שעלתה בשבועות האחרונים בכל הסקרים, שהיהודים הם העומדים מאחורי רוב המלחמות שמתנהלות בעולם, התחושה היא שב-2014, או בשנים האחרונות, האנטישמיות המודרנית עלתה עוד מדרגה והפכה להיות בעצם אנטישמיות שהיא לא שנאת ישראל, זרע ישראל, אלא שנאת מדינת ישראל. ומתוך המקום הזה, אני חושבת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה האחריות שלנו שלנו, מדינת ישראל, כלפי יהודי התפוצות. האם מדינת ישראל אמורה לעסוק ולדאוג באמת לשורש המהות של למה אנחנו כאן? כולנו מאמינים שנכון לכל יהודי העולם לעלות לארץ-ישראל, אבל עד שזה קורה, עד שהעולם היהודי כולו מוצא את דרכו לכאן, יש לנו אחריות. יש לנו אחריות לא רק תיאורטית, אלא בדרישה אמיתית ממדינות העולם כולו לשמור על חיי היהודים שבהן. אנחנו שומעים רק על מקרי קיצון, על רצח של ילדים והאבא שלהם בטולוז, על רצח יהודים ולא יהודים בבריסל במוזיאון היהודי, או על מכות,

שיהודים בפריז מקבלים. אבל אנחנו לא שומעים על עשרות ומאות מקרים של התנכלויות שלא מגיעות לפגיעה בנפש, ברוך השם, אבל נמצאות שם ללא הפסקה. אנחנו בעיקר לא שומעים על הרבה מאוד פעמים שיהודים אומרים לעצמם שוב ושוב: אנחנו בוחרים להצניע את היהדות שלנו. ופעם באירופה, ב-50 השנה האחרונות ברוב מדינות אירופה, לא הייתה בעיה ללכת עם סימני זהות יהודית. אומרת לי סגנית השגריר בבריסל,

שבבריסל זה פחות בוטה, כי הקהילה היהודית בבריסל היא קהילה פחות דתית-אורתודוקסית-חרדית. באנטוורפן, שבה הקהילה היא חרדית ברובה, הם סובלים מהתנכלויות הרבה יותר קשות. והאחריות שלנו, של מדינת ישראל, היא לא רק על העלייה והקליטה של יהודי העולם במדינת ישראל, אלא על שמירת החיים שלהם ועל אורח החיים של יהודים בעולם כולו. אנחנו לא יכולים להתעלם מתוצאות שחוזרות על עצמן בחודשים האחרונים, של עלייה של כל המפלגות האנטישמיות באירופה. זה צריך להדאיג בעיקר את מדינות אירופה, מדינות אירופה צריכות לעשות חשבון נפש. אנחנו יודעים מה נכון, אבל מדינות אירופה צריכות לשאול את עצמן איך יכול להיות ששוב העולם היהודי הוא מה שמצליח לחבר אנשים מקצוות הזויים ולהוביל בקול רם נגד היהדות. ובעיקר בעיקר, אני רוצה לסיים בשאלה הקשה שאנחנו נשאלים שוב ושוב על-ידי כל מי שדיבר לפני: האם מותר לנו להפריד את הדה-לגיטימציה שנעשית למדינת ישראל מגילויי האנטישמיות הבלתי-פוסקים שנעשים בעולם כולו? תודה רבה.

חבר הכנסת מאיר שטרית. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי כנסת, כל פעם שקורה פיגוע כזה, אנטישמי, לפחות אותי זה זורק חזרה לתקופת הילדות, שבה חייתי במדינה אחרת,

ולא שחיינו שם בצורה רעה, אני מעיד על זה שחיינו עם הערבים ממש כמו אחים, האחד ליד השני. הבתים היו צמודים, ואני זוכר את עצמי כילד יושב בבית של השכנה הערבייה ששומרת עלינו כשאימא הלכה לשוק, והיא מקפידה שלא נאכל שום דבר שהוא לא כשר,

כשהיא הלכה לשוק, הילדים שלה היו אצלנו,

ואנחנו שמרנו עליהם כמובן באותה מידה בדיוק. אבל כשקורה, אי-אפשר שלא לזכור. אני לא יכול להשתחרר מהתחושה שאתה נמצא במיעוט מוחלט, חסר הגנה, בלי יכולת, שמישהו בכלל יכול, אין לך למי לפנות אם חלילה קורה משהו, והיו דברים מעולם. ומה שקרה בבריסל מפגין את זה בצורה הכי קריטית. אתה רואה ישראלים, במקרה הזה, היו יכולים להיות גם סתם יהודים אחרים, שבאו לבקר במוזיאון,

והולך מישהו במכוון, עם ארסנל של נשק שצבר,

לפי הפרסומים, ועושה דבר אחד, הוא חושב: זה מוזיאון יהודי, המבקרים יהודים, הוא רוצה להרוג יהודים. אין כתובת אחרת להגנה על יהודים, הן בעולם הן בארץ, חוץ ממדינת ישראל. זו הכתובת היחידה. ולמדנו את זה בדרך הקשה ביותר בהיסטוריה שלנו: בזמן השואה רוב מדינות העולם לא עשו דבר וחצי דבר כדי באמת להציל יהודים.

מעט מאוד עשו מעט, וחסידי אומות עולם עשו והצילו חלק מהאנשים. אבל הרוב הגדול של העם היהודי שהיה בשואה הושמד בצורה אכזרית, פראית, וכל העולם שתק. הגרמנים הפגינו את זה בצורה הכי קשה, בזה שהוציאו את האונייה הזאת עם קבוצה של יהודים שהלבישו אותם יפה וסובבו אותם בכל העולם כדי להוכיח לעולם שגם הם בעצם לא, שגם הם שונאים יהודים. האונייה חנתה בכל תחנה בעולם, וביקשו מהם לקלוט את היהודים שעל האונייה, ואף מדינה לא הסכימה לקבל קבוצה של כמה מאות יהודים, להציל אותם ממש ממוות.

החזירו את כולם. האנשים כולם הוחזרו לגרמניה ונשלחו להשמדה. אני תמיד אומר לעצמי: אילו קמה מדינת ישראל עשר שנים קודם, אולי לא הייתה שואה, כי היה מקום שאליו יהודים יכלו לבוא ולחיות בו. ואני אומר היום ליהודים בעולם: אין לכם למה לחכות. למה לחכות שיהיה חלילה אסון? יש מדינה שרוצה לקלוט אתכם, פתוחה, מדינה יהודית, עם ערכים יהודיים, עם תפיסת עולם יהודית, עם יכולת הגנה מצוינת. תבואו לחיות פה. לא נתנו רישיונות עלייה אז, מאיר.

אני מדבר על היום, הרב אליעזר מוזס. אני לא מדבר על אז, אני מדבר על עכשיו.

מה יש עכשיו ליהודים לחפש בבלגיה שאין כאן? אנחנו מדינה מתקדמת, מפותחת, כלכלה מפותחת, מדע מפותח, שירותי רפואה מצוינים, אפילו שירותי התחבורה משתפרים מאוד מאוד. מה יש ליהודים לחפש שם שאין כאן? מה יש להם לחפש בבלגיה? מה יש להם לחפש בצרפת? מה יש להם לחפש במקומות שבהם הם מרגישים נרדפים? ובלגיה היא דוגמה קלאסית.

אי-אפשר להתעלם מזה שריבוי המוסלמים במדינות אירופה משפיע השפעה דרמטית על עמדתם של הפוליטיקאים באירופה לכיוון של תמיכה באסלאם.

לא פלא שכשישראל עושה את הדבר הכי קטן,

ברשות הפלסטינית, אנחנו חוטפים התקפות מכל עבר מאירופה, כי הם יודעים שהרבה מציבור הבוחרים שלהם הם מוסלמים. אני רוצה לומר דבר נוסף. ביקרתי פעם, חבר הכנסת מוזס, ביקרתי פעם בבריסל, ולקחו אותי לסיור,

אני לא זוכר באיזה תפקיד, אולי שר הפנים או השיכון, לקחה אותי סגנית ראש העיר לסיור בבניין העירייה המאוד-מאוד יפה שם בכיכר,

זה היה ארמון. שוחחתי אתה על רישום תושבים. בבלגיה כל ילד שנולד כמובן נרשם בעירייה. ושאלה אותי סגנית ראש העיר: תגיד לי, אתה יודע מה השם הפופולרי ביותר בבריסל? אמרתי: לא יודע. אומרת: מקום ראשון מוחמד, מקום שני עבדאללה, מקום שלישי אסמאעיל, כי רוב הילודה בבריסל היא ילודה של משפחות מוסלמיות שבתפיסת עולמן המשפחות גדולות. האירופים, מעט מאוד ילודה יש אצלם, ולכן המספר הולך וגדל. אני מראה את זה, התהליך הזה קורה בכל מקום. ולכן, ההשפעה של מערכות של הקהילה המוסלמית בכל מיני מדינות, ההשפעה הפוליטית שלהן הולכת וגדלה בצורה אקספוננציאלית, ויש לזה השלכות על העתיד של היהודים שם. ואני אומר להם: מה אתם מחכים? אתם מחכים שתהיה בעיה חלילה וחס ואז תברחו?

תבואו עכשיו כשנוח, כשפתוח, כשיש זמן. בואו, תעלו לישראל. אני חושב שצריך לחדש את הקריאה ביום ירושלים: חלמנו דורות, אלפי דורות חלמתי עלייך. הגיע הזמן עכשיו לממש את זה. עכשיו היא פתוחה, קיימת, בואו לישראל,

תודה רבה. חבר הכנסת אברהם מיכאלי, איננו נוכח. חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הפיגוע בבריסל שבו נרצח גם זוג יהודים, קרה ימים מספר לפני הבחירות לאיחוד האירופי, באותו שבוע, והבחירות האלה זעזעו את אמות הספים. מדוע הן זעזעו? מכיוון שבבחירות האלו הימין הקיצוני נבחר בצורה מרשימה, ובמקומות כמו צרפת או בריטניה הגיעו כמעט ל-25% מהמושבים באיחוד האירופי, והדבר הזה מדליק נורה אדומה אצל רבים וטובים. רבים וטובים לאו דווקא מבני העם היהודי,

אצל העם היהודי הדבר הזה נתפס בחלחלה. הייתכן, הייתכן שב-2014, בתשע"ד, אנחנו חוזרים למה שקרה לפני 80 שנה, 70 שנה, חס ושלום? דיברה כאן חברת הכנסת מועלם והזכירה את העובדה שסגנית השגריר בבריסל אומרת שאולי היהודים בבריסל פחות סובלים מכיוון שהם לא כל כך חרדים והם לא נראים, הם אולי מעורים יותר בכלל האוכלוסייה הלא-יהודית בבריסל ולכן הם לא נפגעים כל כך, אבל באנטוורפן, שהיא העיר השנייה בגודלה בבלגיה, שם סובלים הרבה יותר. שם היהודים בולטים בלבוש ובהתנהלות, ולכן האנטישמיות שם היא הרבה יותר גבוהה. עומד כאן חבר הכנסת שטרית ומציע ומבקש ואומר, מה יש ליהודים לבוא לכאן מהעולם? אני בטוח שכשהימין הקיצוני גדל ומתחזק, אני לא חושב שהימין הקיצוני לא רוצה בכלל שיהיו יהודים

אני לא חושב שהימין הקיצוני מבקש שהיהודים ייעלמו, חלילה, כמו שהיה לפני 70 שנה. אוי ואבוי אם זה כך. בעיקר זה אומר שהיהודים לא יקבלו את החלק שמגיע להם בעוגת התקציב.

זו התפיסה שאתה הימין הקיצוני יכול לחיות בימינו, בתקופה כזו, שהיהודים לא צריכים לקבל את החלק שמגיע להם בעוגת התקציב. ואומר חבר הכנסת שטרית: למה שהיהודים לא יגיעו לפה? אבל משום מה, אני אומר את זה "משום מה", על כל דבר, מי שנמצא בקואליציה יתווכח, ודאי שסגן השר, סגן שר האוצר יתווכח עוד מעט ויעלה לדוכן. כאשר אני מדבר על נושא של גיוס, שהחרדים מרגישים לא נוח עם הדבר הזה יהיה תירוץ כזה, וכאשר אני מדבר על שאלה של דיור למגזר החרדי, יהיה תירוץ אחר, וכשאני מדבר על השתתפות בכספי מוסדות החינוך החרדי, יהיה תירוץ אחר למה לא נותנים, וכאשר ינסו לשאול מדוע מתערבים בתוכני הלימוד, יהיה תירוץ אחר. אבל בסך הכול, מדינת ישראל מתעמתת עם המגזר החרדי בכל התחומים. בכל הנושאים היא מתעמתת אתם. אז אני לא רוצה לומר, חלילה, את המשפט הזה, "אנטישמי", אבל ודאי וודאי שמדינת ישראל, על כל שלוחותיה בהרכב הנוכחי, מתעמתת עם הציבור החרדי ואומרת: אנחנו לא רוצים לתת לכם את חלקכם כיהודים חרדים בעוגת התקציב. זה מה שאני יודע לתרגם ממה שקורה היום.

אני אומר: על זה יהיה תירוץ או על זה יהיה תירוץ,

בפועל היום מה שקורה בכל העולם, שהימין הקיצוני דורש ומבקש ומניף דגל נגד כך שהיהודים יקבלו את חלקם בעוגת התקציב, כאן במדינת ישראל.

אני עומד כאן במדינת ישראל ואומר שהממשלה הזו מנסה להתעמר בציבור החרדי ודורשת שהוא לא יקבל את חלקו בעוגת התקציב.

ישיב בשם הממשלה השר נפתלי בנט. כבר 30 שנה,

וכשבאת לתפקיד סגן שר האוצר אתה מתעמר בהם. מה 30 שנה? 30 שנה ישבתם בוועדת הכספים, בקואליציה. עשיתם ככל העולה על רוחכם, 30 שנה,

חברי חברי הכנסת, בדור האחרון האנטישמיות עוטה צורה וגלימה ומתחזה פשוט למשהו אחר שנקרא אנטי-ישראליות. את ישראל מותר לכתוש בצורה בלתי מתקבלת על הדעת, וזה בעצם מסתיר את האנטישמיות. הדברים ברורים, ידועים. אנחנו עומדים בקשר עם התפוצות. אני שוחחתי עם ראשי הקהילה בבלגיה, ויש שם דאגה כבדה. אני רואה את מדינת ישראל עם שני כובעים: פעם אחת, אנחנו מדינת האזרחים שגרים בה,

ערבים, ודואגים לכולם,

אנחנו גם מדינת היהודים שבתפוצות, ואני רואה אחריות מסוימת של מדינת ישראל כלפי הגולה. אנחנו עובדים מאוד קשה,

ולכן אנחנו מבינים שלא כולם יעלו לארץ, ואנחנו דואגים ככל האפשר גם לביטחונם וגם לזהותם היהודית. נמשיך לעשות את זה.

תודה. הודעה לחבר הכנסת יריב לוין, בשם יושב-ראש ועדת הכנסת. מה אתה מציע? קודם נצביע ואחרי זה, כלום, להוריד את זה. מה מציעים?

להוריד את זה או להעביר את זה לוועדה? מה שמבקשים המציעים. מה שמבקשים המציעים.

מה מבקשים המציעים? ועדת החוץ והביטחון, בבקשה.

ועדת החוץ והביטחון.

אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. בעד, 10, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יעבור לוועדת החוץ והביטחון. הודעה ליושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת יריב לוין, בשם יושב-ראש ועדת הכנסת. אדוני היושב-ראש,

ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום כי ועדת הכנסת היא שתדון בהצעת חוק להגדלת הסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014, מ/866. עד כאן ההודעה הפורמלית. אני רק אעיר שמדובר באיזה הליך טכני שאנחנו עושים כדי שאפשר יהיה לפצל את הצעת החוק ולהעביר אותה לוועדות המתאימות.

אנחנו עוברים לנושא הבא: הקמפיין המתמשך כנגד משרתי הקבע וצה"ל, הצעות לסדר-היום מס' 3148, 3183,

שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום, יום שחרור ירושלים, 47 שנים למלחמת ששת הימים. יוני נתניהו ז"ל, בימי תקופת ההמתנה, כשחיילי המילואים והסדיר המתינו שבועות למלחמה, כותב כך למשפחתו: המורל בצבא גבוה, אפשר לומר מרקיע שחקים. יש פה נשואים, מהם אבות, רק בימי משבר אנו רואים עד כמה הנוער שלנו נוער של זהב. אבל לא רק הנוער, האוכלוסייה האזרחית כולה ראויה להערצה. בניגוד גמור לאווירת הדברים שכתב לפני 47 שנים, מתנהל בחודשים האחרונים קמפיין דה-לגיטימציה,

מתוכנן, כנגד משרתי הקבע וצה"ל, מבית-המדרש של משרד האוצר ופקידיו. בשבוע שעבר, תקשיבו טוב, שוחחתי שיחה אישית, לא פורמלית, חברית, עם מפקד אוגדה. שימו לב מה הוא אומר לי:

זו הפעם הראשונה שאחד הילדים שואל אותי,

למה אתה פראייר? מפקד אוגדה. למען ציון לא אחשה ולמען לובשי המדים אי-אפשר יותר לשתוק. ההסתה כנגד משרתי צה"ל, הנגדים והקצינים, מסרבת להתייחס למציאות, רבע ממשרתי הקבע מקבלים השלמת הכנסה, השכר הממוצע, 7,000 ש"ח ברוטו. באוגוסט 2010 נחתם הסכם בין האוצר למערכת הביטחון כדי לקדם מודל שכר חדש למשרתי הקבע. צה"ל מצדו קיים את חלקו ולצערי נאלץ לפטר אלפי אנשי קבע. משרד האוצר מחכה.

את זה לא מספרים לכם.

אדוני סגן שר האוצר, ישבתי בוועדת העבודה והרווחה,

ונאמר, שחור על גבי לבן. אני אשמח לקבל תשובה. אבל, חברי חברי הכנסת, אי-אפשר להתחמק מדיון העומק בנושא, מההשלכות, מהמשמעויות והתוצאות של קמפיין הדה-לגיטימציה על אלו שביטחוננו מופקד בידיהם ועל כל החברה הישראלית. התהליך הוא מסוכן. מובילי הדה-לגיטימציה לצה"ל באוצר, ואף בין חברי הכנסת,

וגם אלה שמתנגדים למודל צבא העם בטיעונים טכנוקרטיים מקצועיים, חייבים לקחת אחריות גם על ההשלכות העתידיות ורוח הדברים שהם מבטאים. ההתגוששות המתוכננת עלולה וכבר מובילה לכך שערכים כגון שירות המדינה, הנכונות להקריב למען החברה, תחושת הסולידריות והכרת הטוב למען אלו שעושים לילות כימים עבורנו, נשחקים. אני חושב עכשיו על צעיר שבחודשים הקרובים עומד להתגייס, על נער או נערה בתנועות הנוער השונות, מהו המסר החינוכי שקמפיין תקשורתי ושיטתי משדר להם, פראיירים,

להקריב?

לשלם מחיר אישי?

חברי משרתי הקבע וחיילי צה"ל, נגד חימוש שלא ישן כבר יומיים, קצין בקריה שכותב עכשיו נייר עמדה, שליש שמוכן לדיון דחוף גם ב-02:00, וגם נהג משאית שעד הדקה התשעים לא יודע אם הוא יצא לשבת, לפני השמיצו אתכם ומסתבר שגם אחרי, בדקות הקרובות זה יקרה, אבל תדעו, חברים, שכאן, בין כותלי בית-המחוקקים, יש כאלה שלא מוכנים לוותר ויודעים כי המערכת הנפלאה הזאת ששמה צה"ל מונעת כולה מתחושת שליחות. משרד האוצר, שרים וחברי הכנסת, נכון, יש גם רווחה וחינוך, זה בפירוש לא פחות חשוב, אבל יש לנו גם אחריות על השלכות העומק והרוחב בחברה ובעם. בואו נפסיק יחד את ה"עליהום" על צה"ל ונקדם את הדברים ברצינות עניינית.

תודה רבה. חבר הכנסת עמר בר-לב. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מכיר מקרוב את סערת התקציב, סערת תקציב הביטחון, ואני אומר שמאבק על גבם של אנשי הקבע בצה"ל הוא לא נכון והוא לא צודק. אתם יודעים מה, יש לזה לא מעט אחראים, ואני מציע לא לעשות את זה, לא לעשות את זה על גבם של משרתי הקבע. כן, אני מאמין שיש דרך להתייעל, צריך לבחון מחדש את סדר העדיפויות הלאומי, צריך לבחון מחדש את סדר העדיפויות במערכת הביטחון,

לשנות, לקצץ, להשתפר. כן, אני לא חושב שעל זה יש כאן ויכוח בינינו, אבל צריך לשים לב איפה ואיך עושים את זה. והשיח הפופוליסטי והשטחי צורם לי, צורם לי מאוד, כי הוא על גבם של אנשי הקבע. הוא לא נכון ולא הוגן. בשיח הפופוליסטי הזה, לצערי, לוקחים חלק גם לא מעט חברי כנסת וכמובן תקשורת, כרגיל, והציבור לצערי נסחף, כי לציבור נוח להיתפס לססמאות וקשה לו להיכנס טיפה לעומק, ויש עומק וצריך להיכנס. אז בואו רגע נדבר על ביטחון, ביטחונה של מדינת ישראל מחייב צה"ל צעיר. צה"ל צעיר. ולכן אסור בשום פנים ואפן להעלות את גיל הפרישה. להפך, צריך להצעיר את צה"ל. אנחנו רוצים צה"ל זריז,

טכנולוגי, ובעיקר צה"ל מתחדש, כמעט בקצב הקליפים שאנחנו רואים היום בטלוויזיה ואנחנו כבר לא מספיקים לעקוב אחרי מה שקורה שם. לכן צריך צה"ל צעיר. וצה"ל הולך ומתבגר, שלא לומר מזדקן, וזה לא טוב. חבר הכנסת שטבון, אתה יודע מה היה גילו של יצחק רבין, זכרו לברכה, כשהוא מונה לרמטכ"ל? 41. גילו של אבא שלי כשהוא מונה לרמטכ"ל, 44. אריק שרון, כשמונה לאלוף, 39. תמצא לי היום אלוף בצה"ל בן 39. אני לא רוצה לדבר על דברים אחרים, כמו סיירת מטכ"ל. אהוד ברק היה בן 28, אני הייתי בן 30, היום זה גילאי 37 38. זה ממשיך עד גיל 70,

אין ספק שראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, זיכרונו לברכה, אריק שרון, זיכרונו לברכה, אבי זכרו לברכה, היו מצביאים צבאיים. הם הובילו את צה"ל, הובילו את מדינת ישראל

והם היו צעירים. בואו רגע נדבר על הקרבה. חבר הכנסת שטבון, אתה הזכרת את זה ואני מסכים אתך במאה אחוז: אנשי הקבע מקריבים. חלקם, כידוע לנו, אף מסכנים את חייהם.

אני לא רק מדבר על המג"ד הלוחם, אני מדבר גם על הנגד ועל השליש. אני הייתי מפקד חטיבת קו. חלק מקציני המטה שלי לא היו קרביים, אבל כל השבוע היו ישנים בבסיס או בשטח. אחת לשלושה שבועות היו נשארים גם שישי-שבת. אנחנו מדברים על אנשים, גילאי 30 40, שיש להם משפחות ויש להם ילדים, וגם הם רוצים לישון כל ערב לצד הנשים שלהם. אז על הגב שלהם אנחנו יושבים? אז בואו רגע נדבר על עלויות, כי אני צריך לקצר, כי זה הדבר הכי חשוב, וסגן שר האוצר נמצא כאן. העלאת גיל הפרישה מצה"ל מגדילה את העלויות בתקציב המדינה. יש על זה עבודות רבות. העלאת גיל הפרישה מונעת מקצינים ונגדים שמשתחררים לפתח קריירה שנייה, מי כמונו יודעים כמה קשה היום, בגיל 50, לפתח קריירה שנייה, וזה כמובן פוגע

אני חושב שצריך לעשות התייחסות דיפרנציאלית לאנשי שטח, ובכוונה אני לא אומר רק לוחמים, כי זה אנשי שטח. ואנשים, כללים שונים צריכים להיות לאנשי משרד, ובוודאי כללים אחרים צריכים להיות לתפקידים שהם דומים לתפקידים האזרחיים, למשל רב צבאי, למשל פסיכולוג. אפשר את התפקידים האלה בהחלט לאַזרֵח. אנשים כאלה, שזה תפקיד מקצועי, ימלאו אותם עד גיל הפרישה של כלל האוכלוסייה. אז כן, יש מה לעשות, אבל בשום פנים ואופן לא לנצל את הוויכוח בין משרד הביטחון לבין משרד האוצר על גבם של אנשי הקבע. תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר על השיטה. השיטה של שר האוצר לפיד ידועה. הוא רכש את זה בשנותיו הרבות בתקשורת. כשהוא רוצה להגיע למשהו הוא פותח בקמפיין, וראש החץ של הקמפיין הוא בדרך כלל דה-לגיטימציה של בר-הפלוגתא שעומד מולו. בוודאי תכף יעלה להשיב סגן השר מיקי לוי ויתקוף אותי ויגיד לי כחבר כנסת חרדי: אתם לא משרתים בצבא, איך אתה יכול לדבר על זה?

אדוני היושב-ראש, למה הגשתי את ההצעה לסדר-היום בנושא הזה? אני אומר לך. קודם כול, העבר הקרבי שלי הוא לא פחות מעברו של המטיף הגדול לפיד, שאגב, מתאגרף בעל חגורה שחורה. אני בטוח שהיה פרופיל 97, ובכל זאת העדיף שיסדרו לו ג'וב בטוח בעיתון "במחנה". דבר שני, אני רוצה לדבר על השיטה. שר האוצר ומשרדו מנהלים קמפיין של דה-לגיטימציה נגד צה"ל ונגד שר הביטחון ומנסים להפוך אותם ללא ישרים, לאנשים שמחפים על שומנים, של אוכלי חינם. כך היא דרכו של לפיד. האמינו לי, אנחנו מכירים את זה. אם רק אני הייתי אומר את זה, אז ניחא. אבל כששר הביטחון אומר, ואני מצטט: מתקיים שיח פוליטי שקרי וציני שכולל מסע דה-לגיטימציה מכוער כנגד משרתי הקבע, כששר הביטחון אומר, ואני מצטט: עשרות-אלפי משרתים, נגדים וקצינים שמחויבים למשימותיהם רואים בלב דואב כיצד מתנהלת על גבם מלחמה שאין בה צורך ושנועדה להשחיר את פניהם, התקשיתי להבין, אומר שר הביטחון, כיצד הרשו לעצמם גורמים אלו ואחרים לפגוע בצורה מכוערת ולהציג אותם כגזלנים. אין לי מילה אחרת לתאר זאת, ואני חש בושה נוכח הדרך הנפסדת הזאת. כשאני צריך לחשוב אתכם ביחד למי להאמין, ליאיר לפיד התקשורתן והקמפיינר או לשר הביטחון האמיץ והאמין שעומד מולו, למי להאמין? מי עושה תפקידו באמונה ומי מנהל קמפיין? כשאומר חבר הכנסת חיים כץ, ואני מצטט: רבע מאוכלוסיית משרתי הקבע מקבלת השלמת הכנסה, בגיל 53 הם יקבלו פנסיה של 3,000 שקלים והם יחטטו בפחים, סוף ציטוט.

אני שואל אתכם, חברי חברי הכנסת: למי להאמין? לחיים כץ, איש של הרבה שנים, אולי חבר הכנסת הכי חברתי שיש במדינת ישראל, או לקמפיינר שר האוצר יאיר לפיד, שבשיטה הזאת הוא נוהג נגד כל אחד שהוא בר-פלוגתא שלו? חבר הכנסת מיקי כהן, אתה רוצה שהוא יגיד לי לסיים?

חבר הכנסת לוי, אני מנהל את המליאה, תודה לכולם. אתה יכול להמשיך לדבר. כשאני צריך להאמין או לבוגי ולחיים כץ או ליאיר לפיד, אני מאמין להם יותר. אני סומך עליהם שהם עושים את עבודתם האחראית, ולא רק אני, אני חושב שרוב הבית הזה. אנחנו נצטט אותך בהעברות. לכן, מיקי, אני בטוח שתעלה ותתקוף, כמו שאתה עושה תמיד. אבל תבינו דבר אחד: לא כל בר-פלוגתא שלכם, בכל נושא שלא יהיה, לא צריך להפוך אותו ללא לגיטימי ולא צריך לנהל מסע תקשורתי כדי לרמוס אותו, כדי לבוא ולהגיד לאנשי רווחה, אתה מדבר שטויות. להגיד לאנשי רווחה שבגלל שר הביטחון מקצצים ברווחה ובחינוך.

תתביישו. תודה רבה. ישיב בשם הממשלה סגן שר האוצר מיקי לוי. חבר הכנסת יצחק כהן, לא נמצא, וגם חבר הכנסת משה זלמן פייגלין,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הדברים שלי יהיו דברים קצרים, חדים, וגם חבר הכנסת שטבון וגם חבר הכנסת בר-לב, בבקשה תקשיבו לי. חברי הכנסת בר-לב ושטבון, בבקשה. אין הרבה חברי כנסת במליאה, ואתם העליתם את ההצעה. אני הקשבתי לכם קשב רב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כמו שאמרתי, דברי יהיו קצרים, חדים מאוד. אני רוצה להבהיר פה בצורה ברורה לחלוטין: אף בכיר באוצר לא הסית, חלילה, נגד חיילי צה"ל או מי מקציניו. תגידו לי, הם לא שירתו בצבא? הם לא משרתים במילואים? הם לא סיכנו את חייהם? מאיפה הבאתם את זה? מאיפה הבאתם את זה? האם שמעת מי מפקידי האוצר אומר ומדבר סרה בחיילי צה"ל? אתם לא מתביישים? הקרבי. אני דוחה את הדברים שנכתבו, לא דיברנו על הפופוליזם של משרד האוצר.

זה בסדר, עמר, אבל אני לא מדבר, אף אחד מפקידי האוצר, והם בהחלט מקבלים מדיניות חד-משמעית של שר האוצר, זה צבא של כולנו, הוא לא צבא פרטי של אף אחד, הוא צבא העם, והוא מגן על כולנו. אני דוחה את הדברים שנכתבו בהצעה לסדר-היום מכול וכול. יש מחלוקת לגיטימית על תקציב הביטחון, כמו שאמר חבר הכנסת בר-לב, והיא נשארת בגבולות השיח הענייני, וכך ראוי שיהיה. שמעתי את חבר הכנסת בר-לב אומר את זה. הוויכוח הוא ויכוח מקצועי עם מערכת הביטחון על כך שאפשר לחסוך במקומות אחרים, גם את זה אמרת. קראתי כמעט כל מילה שהייתה כתובה בתקשורת בנושא שהעלית בוועדת חוץ וביטחון. אפשר לחסוך במקומות אחרים ולעמוד בתקציב שקבעה הממשלה למערכת הביטחון. אני אפילו יכול, איזה חידון קטן, מהו תקציב המדינה. חבר הכנסת אשר, מהו תקציב המדינה? אני מבין שאתה לא יודע.

תקציב המדינה הוא 315, עכשיו אני מדבר ואתה תקשיב.

מובן שלא ידעת, זה בסדר, כי אתה לא ממש אומר את דבריך בצורה מקצועית.

ביום אישור התקציב לא ידעת מה זה הדפים הריקים. אמרת שלא נוגעים במע"מ, לפני חודשיים פה. תקציב המדינה, 315 מיליארד שקלים. תקציב הביטחון, ואני לא אפרט אותו, הוא התקציב הגדול ביותר. אני אגיד לך למה. תקציב הביטחון, אל תבלבל אותו עם העובדות. תקציב הביטחון כולל בתוכו את תקציבי הגמלאות וכן הלאה. בוודאי. לא, לא בוודאי, רגע, אבל אני לא אמרתי שלא. אבל לא אמרתי שלא.

החוצה את תקציב הגמלאות, תקציב החינוך הוא הגדול ביותר,

אני, מכיוון שכרגע הכול בחבילה אחת, זוהי העובדה. יריב, אם מחר בוועדת חוץ וביטחון נבוא ונגיד,

יש לזה מחירים, בוודאי. אדוני סגן שר האוצר, רגע, אני רק עשיתי חידון קטן לחבר הכנסת אשר, שכמובן הוא אינו יודע מה תקציב הביטחון,

נוגעים במע"מ או לא נוגעים במע"מ? אמרת שלא. וכשיושבים לחלק את תקציב המדינה, זוהי עוגת התקציב. אפשר לפרוץ אותה, אפשר לחלק אותה אחרת, כולנו אמונים פה על חלוקתה. זה לא מנחלתו של שר האוצר וכו', זה מגיע להחלטות ממשלה, זה מגיע לוועדות השונות. אפשר לחלק אחרת, אבל זוהי עוגת התקציב, צריך שיהיה ברור. אדוני היושב-ראש, לא רק שאין לנו דבר, אני רוצה לפני כן להגיד משהו: אני חושב שיש גבול למילים, חבר הכנסת שטבון. ואני אומר לך שזה גיבוב של שטויות. אף אחד לא יצא נגד חיילי צה"ל, ולא נגד הלוחם בגולני, ולא נגד המג"ד בצנחנים, ולא נגד המ"פ בגבעתי ולא נגד המח"ט בצריח חטיבת השריון. ולא נגד השליש, הנגד, ולא נגד השליש,

ולא הוזכר אף פעם סקטור כזה או אחר. הוויכוח הוא לגיטימי, כמו שהוביל חבר הכנסת עמר בר-לב בנוגע לתקציב הביטחון. לא הזכירו מה, לא הזכירו איך, ואתם לא יכולים לקחת דברים יש מאין. אני אשמח מאוד, חבר הכנסת שטבון, אם חלוקת התקציב תהיה אחרת, ואני אומר לך שאני מתייצב מאחוריך בהובלתך אם תקבע סדר עדיפויות אחר,

מתקציב ההתיישבות ביהודה ושומרון ניקח נתח לתקציב מערכת הביטחון, אני אשמח מאוד. בדיוק על זה אני מדבר, שימוש בדברים, כיפאק-היי. אדוני היושב-ראש, אין לנו דבר נגד חיילי צה"ל או מי מקציניו. אנחנו חושבים שללוחמים המגינים על חיינו, יותר ממה שהם מקבלים בציוד ובאימונים, ואין עוררין על כך, כל חיי הייתי במדים. אני אומר לכם, אני בא משם, אני קשור בטבורי למערכת הביטחון. אני בא ממשפחה שכולה,

עכשיו תשתוק, סליחה על המילה, ותפסיק להפריע לי. פשוט תפסיק להפריע לי. לא אשתוק, לא אשתוק, לא אשתוק.

אני פשוט לא יכול עכשיו שלא להתייחס אליך. היית עושה את זה בכל מקרה. אני שמח שאתה, חבר הכנסת אשר, דואג סוף-סוף לכבודו של צה"ל, לחייליו ולקציניו, באמת הגיע הזמן. אני זוכר התבטאויות ממש אחרות שלכם, שדיברו על סירוב לשרת, על כניסה לכלא, ושאר התבטאויות מזלזלות כלפי הצבא. זה בהחלט שינוי לטובה, פעמי משיח. שלך, תפסיקו, לא איש "במחנה" יגיד, אני חושב,

בוא ניתן לסגן השר לסיים את דבריו. אל תזלזל בשירות הצבאי, לא דיברתי על מיקי, דיברתי על "במחנה". דיברתי על "במחנה". אבל אל תזלזל, ביטחון המדינה. לא דיברתי על מיקי. לכולנו יש אותה מטרה.

אני כל כך שמח שאתה נושא את דגל ההגנה על צה"ל, אני ממש גאה בך. חבל ששאר חבריך אינם יושבים באולם המליאה, כי אני מניח שהם לא היו כל כך מגינים על צה"ל ועל השירות בצבא הזה. מה לעשות, הם לא היו שם, חלקם, למה להשתמש בזה? וככה אתם גם מטיפים לבני הסקטור שלכם, וכמה חבל שאינכם משתתפים בהגנת העם והמולדת. יש שומנים, אז למה צריך אותנו? יש שומנים, אתה אומר, שר האוצר שלך אומר שהצבא מלא שומנים,

יש חוק במדינת ישראל, ולא אתה קובע היכן השומנים. הייתי מאוד גאה בכם אילו, אתה קובע,

שר האוצר אמר שיש שומנים. הוא יודע מה זה שומן, עכשיו באמת אני כבר לא רוצה להתייחס אליך. אני חושב שחשוב שכולנו, חברי, נוריד את האש ונזכור שאנחנו מדברים על ביטחון מדינת ישראל ועל חובתה להישאר חזקה. אני אוסיף ואומר,

זה גם להישאר חזקה תקציבית כדי שיישאר כסף לרווחה, לחינוך ולבריאות. תודה רבה.

מבחינתי אפשר להעביר את זה לוועדת חוץ וביטחון. זה המקום שראוי שהנושא ייבחן בו. לפני ההצבעה, הבעת דעה לחבר הכנסת יריב לוין. יש לך דקה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מוכרח, ידידי הטוב סגן השר מיקי לוי, קודם כול לומר לך שוב מזל טוב, אבל להעיר,

שתי הערות.

הגיע הזמן להפסיק עם האמירות המבישות האלה: תיקחו מיהודה ושומרון ותיתנו למקום אחר.

כל כך לא רציני ולא נכון, ולא מכובד, ולא מתאים לאדם רציני כמוך, כי כולנו יודעים שאף שמגיע למתיישבים ביהודה ושומרון לקבל יותר, משום שהם באמת נושאים בנטל של הגנה על כולנו ושל ישיבה במקומות שלא תמיד קל לשבת בהם למען כולנו, הם לא רק שלא מקבלים יותר אלא מקבלים פחות. הם היחידים שלא יכולים להרחיב מרפסת, כי אי-אפשר לקבל שום אישור, שלא יכולים לבנות ולאפשר לילדיהם לגור לידם, שהילדים שלהם נמצאים בכל מיני צריפים מכיוון שלא מאשרים להם לבנות גני-ילדים ובתי-ספר, את האמת הזאת צריך לומר. דבר נוסף שאני חושב שחשוב להעמיד על דיוקו: יש כאן ויכוח אמיתי על תקציב הביטחון, ואני חושב שכדאי שננהל אותו באמת עד כמה שאפשר באופן ענייני. תקציב הביטחון הוא תקציב מאוד גדול, אבל הוא לא התקציב הגדול ביותר, משום שאם ננכה את מרכיב הגמלאות, כפי שזה נעשה בכל משרדי הממשלה האחרים, תקציב החינוך גדול ממנו ואפילו באופן משמעותי. אני חושב שאנחנו נדרשים כולנו לאחריות כאן, ואני מקווה שנמצא בסוף נוסחה שבאמת תאזן נכון בין מה שיש לנו והצרכים האחרים לבין החובה שלנו לשמור לא רק על מערכת הביטחון אלא בראש ובראשונה על האנשים הטובים ביותר שילכו לשרת במערכת הזאת.

אנחנו עוברים להצבעה.

בעד, 7, נגד, 1, אין נמנעים. ההצעה לסדר-היום, הקמפיין המתמשך כנגד משרתי הקבע וצה"ל, תועבר לוועדת חוץ וביטחון. סגן השר הודיע שטעה, לפרוטוקול. הודעה לחבר הכנסת יריב לוין, בשם יושב-ראש ועדת הכנסת. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אני, אגב, מוכרח שוב להעיר שאין כאן שר. ואני חושב שהמצב הזה הוא, אני מבקש מסגן מזכירת הכנסת לדאוג שיהיה כאן שר. הבנתי שזה בגלל ישיבת הממשלה שמתקיימת לכבוד יום ירושלים ובאישור יושב-ראש הכנסת. אם כך זה בסדר. אה, יש אישור של יושב-ראש הכנסת?

ככה אני מבין, לפי דבריו של סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת שטבון. אדוני היושב-ראש, יש שורת הודעות מטעם ועדת הכנסת. תחילה הודעות שאינן מחייבות הצבעה. אני מודיע בזאת כי חברת הכנסת זהבה גלאון תכהן כחברה קבועה בוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון, במקום הפנוי מטעם ועדת הכספים. ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום את הוועדות הבאות לדיון בהצעות חוק והצעות לסדר-היום, כדלקמן: ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תדון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הרחבת מעגל הזכאים למענק לימודים), התשע"ג 2013, פ/1572/19, של חברת הכנסת רינה פרנקל וקבוצת חברי הכנסת, בהצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (החמרת הענישה), התשע"ג 2013, פ/1363/19, של חבר הכנסת מיקי

בהצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון גמלה לבני זוג), התשע"ד 2013,

של חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת, בהצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, גמלה לבני זוג), התשע"ג 2013,

של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת,

פ/894/19,

כמו כן תדון ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: האיום של פירוק "הדסה" הוא הנפת חרב על לב-לבו של מופת הרפואה בישראל ועל רבבות נזקקיו, הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת יצחק כהן, מיקי רוזנטל, יעקב ליצמן, אילן גילאון, עפו אגבאריה, ניצן הורוביץ וראובן ריבלין. ועדת הכספים תדון בהצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון, שלילת תשלומים מתקציב המדינה עבור סטודנט משתמט),

של חבר הכנסת יוני שטבון וקבוצת חברי הכנסת, בהצעות לסדר-היום בנושא: אישור הממשלה למפת הטבות המס, של חברי הכנסת טלב אבו עראר, איציק שמולי וחמד עמאר. הוועדה לענייני ביקורת המדינה תדון בהצעות לסדר-היום בנושא: משפחה שלמה נפגעה בעקבות הדברה, של חברי הכנסת אורי מקלב ונסים זאב. ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון, החמרת הענישה למסיעים ושוהים בלתי חוקיים), התשע"ד 2013, של חברי הכנסת מרדכי יוגב וקבוצת חברי הכנסת, פ/2003/19, בהצעת חוק השמות (תיקון, שינוי שמו של קטין, התשע"ד 2013, של חברת הכנסת עדי קול, פ/1983/19, בהצעת חוק השימוש בתאריך העברי (תיקון, ציון תאריך עברי בתעודה מזהה), התשע"ד 2013, של חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת, פ/1928/19. ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 12) (סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם), התשע"ד 2014, מ/865, בהצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון, סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות פגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין במקום עבודתם), התשע"ד 2014, של חברי הכנסת מיקי רוזנטל ומשה מזרחי, פ/2171/19, בהצעת חוק הפרשנות (תיקון, הגדרת הפליה על רקע זהות

התשע"ד 2013, של חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת, פ/1741/19. ועדת הכנסת תדון בהצעה לסדר-יום בנושא: חברי כנסת ערבים במסע הילוך אימים על קהילות המיעוטים נגד גיוסם לצה"ל, של חבר הכנסת רוברט אילטוב, מס' 2680. ועדת החינוך, התרבות והספורט תדון בהצעת חוק צער בעלי-חיים (תיקון, חובת עיקור או סירוס של כלבים וחתולים), התשע"ג 2013, של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת, פ/1037/19. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון, העברת נטל ההוכחה במקרה של פיטורין בשל הגשת תלונה על הטרדה

התשע"ג 2013, פ/1644/19, הצעת חברת הכנסת עליזה לביא, אני מבקש שתציין את החלק שטעון הצבעה, שנדע מה צריך הצבעה. כן, כן, אני עוד לא שם. אני רציתי לומר,

כשאמרת "הודעה מטעם ועדת הכנסת" היית מינימליסטי בהגדרה. אני חוזר. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הצעת החוק למניעת הטרדה מינית (תיקון, העברת נטל ההוכחה במקרה של פיטורין בשל הגשת תלונה על הטרדה מינית), התשע"ג 2013, פ/1644/19, של חברת הכנסת עליזה לביא, תידון בוועדה משותפת של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי וועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הוועדה תהיה בת שישה חברים, שלושה מכל ועדה, כדלקמן: מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, חברי הכנסת עליזה לביא, דוד צור ודב חנין, מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חברי הכנסת חיים כץ, יעקב מרגי ושולי מועלם-רפאלי. חברת הכנסת עליזה לביא היא שתעמוד בראש הוועדה המשותפת. ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום כי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תדון בשתי הצעות החוק הבאות: הצעת חוק להענקת זכויות לניצולי השואה, התשע"ג 2013, של חבר הכנסת חיים כץ וקבוצת חברי הכנסת, פ/1231/19, בהצעת חוק זכאות לתגמול לניצולי שואה שעלו לארץ לאחר שנת 1953, התשע"ד 2014, של חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת, פ/2318/19. מכאן הודעות המחייבות הצבעה. ראשית, ההודעה הראשונה: ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום להמליץ לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית), התשע"ד 2014, פ/1998/19, של חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת, וכן את הצעת החוק שמספרה פ/2050/19, של חברת הכנסת עדי קול וקבוצת חברי הכנסת, ואת הצעת החוק שמספרה 2513/19,

שאלה, רק שאלה. האם הדברים שצריכים הצבעה הונחו קודם על שולחן הכנסת?

זה לא צריך להיות מונח. זו הודעה שאני מודיע. יש הודעה אחת שצריך להניח, אבל אני עוד לא שם.

צודק המזכיר, אבל אני עוד לא שם. בין ההצבעות המזכיר יוכל להודיע,

ברשות היושב-ראש, ואז אנחנו נסיים. לכן השארתי את זה לסוף. אני חוזר. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום להמליץ לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית), התשע"ד 2014,

כאן יש כמה הצעות כאלה: 1998/19, של חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת, 2050/19, של חברת הכנסת עדי קול וקבוצת חברי הכנסת, ו-253/19 של חבר הכנסת דב חנין, מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בוועדה המשותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. הוועדה המשותפת תהיה בת שישה חברים, שלושה מכל ועדה, בהרכב הבא: מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חברי הכנסת חיים כץ, יעקב מרגי ושולי מועלם-רפאלי, ומטעם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, חברי הכנסת עליזה לביא, דוד צור ודב חנין. חבר הכנסת חיים כץ יעמוד בראש הוועדה המשותפת, ולעניין הזה אנחנו נדרשים לאישורה של הכנסת. אני אבקש את האישור, ואז ברשות היושב-ראש אני אחזור להמשך.

אנחנו נצביע על ההודעה שמחייבת אותנו הצבעה ואישור. נא להצביע.

ועדת הכנסת בדבר הרכב הוועדה המשותפת נתקבלה. 11 בעד, אין נמנעים, אין מתנגדים. ההודעה אושרה. אנחנו ממשיכים בהודעות.

ההודעה השנייה שמחייבת הצבעה טרם ההודעה שמחייבת הקראה, הכנסת החליטה בישיבתה ביום ה' באדר א' התשע"ד, 5 בפברואר 2014, להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת הבריאות (מזון) (שקיפות המידע לצרכנים בתחום הבשר), התשע"ד 2013, שמספרה פ/1772/19, לדיון בוועדת הכלכלה לשם הכנתה לקריאה הראשונה. יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ביקש להעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת הכלכלה לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת הכלכלה לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לשם הכנתה לקריאה הראשונה. אבקש את אישור הכנסת גם להחלטה הזאת.

אנחנו עוברים להצבעה על ההודעה השנייה. בבקשה. נא להצביע.

הכנסת להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת הבריאות

התשע"ד 2013, מוועדת הכלכלה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 11, אין מתנגדים, אין

יושב-ראש הישיבה,

כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטת ועדת

ארץ-ישראל שייכת לעם ישראל. הדבר הברור והפשוט הזה, ראוי שייאמר כבר בפתח הדברים.

שחיים כאן ואנחנו בוודאי שותפים עמם, אבל את עובדת היסוד שהארץ הזו היא ארצו של עם

אין לנו הזכות לוותר, לא בשם הדורות שלפנינו, לא בשם הדור הזה ולא בשם הדורות הבאים, על זכויותינו היסודיות בארצנו. אם ניתנה לנו האפשרות, חובה עלינו לממשה.

אני חושב שהדבר הכל-כך ברור הזה לא היה ברור יותר מדי שנים, ואגב,

גם לא הגענו לשום התקדמות בכל המשאים-ומתנים המתנהלים עם שכנינו. משום שעד שאנחנו לא נבהיר, קודם כול לעצמנו ואז גם להם, שאנחנו כאן כדי להישאר, שאנחנו נמצאים בארצנו לא כאורחים לרגע, אז ודאי שרצונותיהם ושאיפותיהם להביא להשמדתנו ולחיסולנו, יש להם קרקע מוצקה לצמוח עליה. אבל אין לי שום ספק, שכאשר נעשה זאת התמונה תשתנה.

אדוני היושב-ראש, אנחנו נניח בימים הקרובים על שולחן הכנסת שורה של הצעות חוק שתכליתן להבטיח ולהציב חזון מאוד ברור של סיפוח חלקי המולדת שנמצאים היום תחת שליטתנו למדינת ישראל, סיפוח של ההתיישבות היהודית. בדרך הזאת אנחנו נחזק את מדינת ישראל, ואנחנו נעשה צדק, כפי שאמרתי קודם. ולכל מי שחושש, אני חושב שדווקא רק בדרך הזאת אנחנו אולי נקרב גם את השלום.

חברת הכנסת אורית סטרוק. שלוש דקות.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

יום ירושלים שמח. אנחנו מציינים היום והשבוע 47 שנים למלחמת הישע של ששת הימים שבה הגיעו לקצן 19 שנות כיבוש, 19 שנות הכיבוש הירדני על ירושלים, על יהודה, על שומרון, על רמת-הגולן. החבלים האלו חזרו לידינו. האזורים האלה ששחררנו אז הם לא פחות שלנו מאלה שהיו בידינו לפני כן, גם מבחינת הזיקה ההיסטורית, הדתית והתרבותית שלנו אליהם, וגם מבחינת המעמד הבין-לאומי והכרת אומות העולם, שכפי שכתוב במגילת העצמאות, היא איננה ניתנת להפקעה, ההכרה הזו, שחבלי הארץ האלה הם שלנו. החלת הריבונות על חבלי הארץ האלה היא חזרה למסלול הציוני לאחר הסטייה החמורה של אוסלו. תם עידן אוסלו. תם עידן המתן-ומתן, כי זה מה שהיה לנו באוסלו: מתן ומתן ומתן ומתן, בלי סוף. ואחרי שאתה נותן ונותן בלי סוף, אתה יכול לצפות לכל הפחות שהצד השני יעמוד בהסכמים, או לכל הפחות יימנע מלעשות צעדים חד-צדדיים. אבל מה שקורה זה בדיוק להפך: הם מקדמים מדינה פלסטינית באופן חד-צדדי, כאילו לא התחייבו מעולם להיות מתואמים אתנו, ואנחנו, גברתי השרה,

אנחנו לא עושים כלום מול הצעדים החד-צדדיים שלהם. לכן הגיע הזמן שאנחנו נעשה את מה שטוב לישראל. אם הם מתקדמים באופן חד-צדדי, גם אנחנו יכולים וחייבים להתקדם באופן חד-צדדי, להרחיב את הריבונות הישראלית על חלקים נוספים של ארץ-ישראל, אזורים שהם שלנו, ממש בית חיינו, שכל פיסת נוף בהם מספרת סיפור של היסטוריה יהודית, אזורים שמתגוררים בהם מאות-אלפי אזרחים ישראלים נאמנים על-פי חוק, ולכל היותר חיים בהם כמה עשרות-אלפי ערבים. עכשיו, מנסים להפחיד אותנו עם מדינה דו-לאומית. החלת ריבונות לא מביאה למדינה דו-לאומית. מספיק עם ההפחדות האלה. החלת הריבונות על אזורי ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון, מה שנקרא אזורי C, לא תשנה באופן משמעותי את המאזן הדמוגרפי. דווקא להפך, הקמת מדינה פלסטינית היא שתשנה את המאזן הדמוגרפי. מה יקרה אם המדינה הפלסטינית הזו, שלא תקום, כמובן, תקלוט לתוכה רק את מי שמכונים הפליטים הפלסטינים מסוריה, רק 400,000, או אלה מלבנון, עוד איזה 700,000? מה יקרה אז? המדינה הפלסטינית היא-היא האיום הדמוגרפי הגדול ביותר. כשבן-גוריון החליט להחיל את הריבונות על חבלי ארץ-ישראל של 1948, המצב הדמוגרפי היה הרבה יותר גרוע מזה שקיים היום באזורי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, ובכל זאת הוא לא נרתע והכריז על ריבונות. הגיע הזמן שנמשיך בדרכו.

אדוני היושב-ראש, לסיים את הנאום הזה בלי להזכיר את אורי אליצור, זיכרונו לברכה, איש החזון והמעש שעזב אותנו והלך לעולמו לפני שבוע. אורי הוביל ברמה את רעיון החלת הריבונות ביהודה ושומרון, ובשארית כוחותיו, במאמר האחרון שכתב, כשבועיים לפני שעבר לעולם שכולו טוב, שב וקרא להחלת הריבונות על חבלי יהודה ושומרון. יהי זכרו ברוך, ואנחנו נמשיך בדרכו. תודה. חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו נוכח. אני רשום. אני רשום. מי מחק אותי? לא אמרתי למישהו למחוק. חבר הכנסת יחיאל חיליק בר. שלוש דקות, בבקשה. אני אעמוד בזמן. קודם כול, באמת יום ירושלים שמח.

חברתי אורית סטרוק, אי-אפשר להגיד דברים בצד אחד ולא לראות אותם בצד השני. את כל כך שמחה שהשתחררנו, וגם אני, מהכיבוש הירדני על ירושלים,

לא היינו רוצים שזה יקרה, אבל יש גם כיבוש של אנשים ואוכלוסיות, ועזבי עכשיו את השטחים, בצד השני. את יודעת מה, אורית? אין לי ויכוח אתך למי השטחים האלה שייכים היסטורית, תנ"כית ומוסרית. עם כובש בארצו, אין לי, אין לי ויכוח. שייכים לעם היהודי. אבל יש גם היסטוריה של מאות השנים האחרונות, לא אלפי שנים, ומציאות שבה לא עשרות-אלפי פלסטינים, כמו שאת אומרת, אלא מאות-אלפי ומיליוני פלסטינים נמצאים שם. זה שטחי C. בשטחי C יש, רגע, אורית. הקשבתי לך בקשב רב. ואני יודע שאת ומפלגתך הייתם רוצים לראות את השטחים האלה מסופחים לישראל גם במחיר, כי ידידך וידידי יוני שטבון אמר את זה מולי בטלוויזיה, של אזרוחם בסופו של הליך של אותם אזרחים פלסטינים, של אותם תושבים פלסטינים, דבר שכידוע לך, ואני מתאר לעצמי שבמינימום את ציונית בוודאי, יביא לסוף המפעל הציוני ולסוף החלום הציוני. ממש לא, כמה עשרות-אלפי ערבים, זה לא אלפי.

אני לא יודע מאיפה את מביאה את הנתונים שלך, אבל הדמוגרפים שעובדים כנראה בימין הטיפה-הקיצוני חיים בספירה אחרת. הנתונים, עזוב. אני מכיר את הנתונים. אני אביא לך נתונים דמוגרפיים אחרים.

במשחק הדמוגרפי לא נוכל לנצח את העולם המוסלמי,

אתה מוכן להסכים אתי שבכל המקומות שבהם אין בעיה דמוגרפית נספח?

אני אגיד לך למה לא. אני אגיד לך למה לא לספח. אני, קודם כול, אני נגד חד-צדדיות,

אני הייתי אחד מאנשי מפלגת העבודה היחידים שנסע עם סרט כתום בהתנתקות של אריק שרון, כי חשבתי שלא צריך לתת שום דבר בחינם וגם לא צריך לקחת שום דבר, לא בחינם אלא אם אין בו באמת רווח שאנחנו מקבלים.

אם יום אחד חלק מהשטחים האלה לא יוחזרו,

נניח שהם שייכים לעם היהודי, אלא יימסרו לעם הפלסטיני לצורך הקמת מדינה, ואנחנו רוצים שהוא יקים מדינה לא פחות מאשר הם רוצים,

להקים מדינה, אז אנחנו נכיר בזה שיש שם אנשים שצריכים לחיות איפשהו. עכשיו, את רוצה מהלך חד-צדדי מאוד? בואי ואני אגיד לך, ואני אגיד את זה גם לשרה ציפי לבני, מה המהלך החד-צדדי הכי טוב שישראל יכולה לעשות: ללכת מחר לאו"ם ולהגיד לו, אנחנו המדינה הראשונה שמצביעה yes בעד מדינה פלסטינית. לא החלטנו על גבולות. לא החלטנו למי השטח שייך. אבל, קודם כול, לתת להם מדינה.

ליצור מצב של שתי מדינות, כדי שחלילה החזון הנורא, שאתם מובילים אליו, חזון המדינה האחת לנו ולפלסטינים, כאילו אנחנו לא רואים איך מוסלמים מסתדרים עם מוסלמים בסוריה, אנחנו צריכים עכשיו לחיות במדינה אחת, שנפסיד בה דמוגרפית בישראל, בישראסטין, או מה שאתם לא רוצים להפוך את המדינה שלנו אליו, אוי ואבוי.

אני אומר לכם: אני נגד סיפוח חד-צדדי, כי זו התעלמות מהמציאות. זה לשים כיסוי ענק על העיניים. ואני גם נגד החזרת שטחים, חלילה, חד-צדדית. יש משא-ומתן. יש פה אישה אחת שהיא היחידה בממשלה שניסתה להוביל את המשא-ומתן הזה,

אני מצדיע לכם, עשיתם ככל שיכולתם בשביל להכשיל אותה מתוך הקואליציה.

זה דבר שצריך לדבר עליו בכלל, איך זה קורה בדמוקרטיה. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אוי לנו, חברתי אורית סטרוק, חברי יריב לוין, אוי לנו אם נספח חד-צדדית. לא סתם ממשלות ימין לא העזו לספח חד-צדדית את השטחים האלה והכריזו עליהם כשטחים שנויים במחלוקת, כי הם מבינים מה המשמעות של סיפוח חד-צדדי של הדבר הזה, וזה חיסול חלום שתי המדינות וחיסולה בדרך של מדינת ישראל כמדינה ציונית יהודית עם רוב דמוקרטי, דבר שהרעיונות שלכם לא יביאו אליו. חבר הכנסת, אני רק רוצה להודיע לך שמהסיעה שלך הודיעו לנו למחוק את השם שלך מרשימת הדוברים.

אני הייתי חייב להודיע לך. מצטער. התנצלותי.

תודה. אולי הם חששו שאתה, ולכן מחקו אותך. מהסיעה שלך הודיעו למחוק את השם שלך, וכך נעשה. אבל גם נתנו לך לדבר.

ישיב בשם הממשלה סגן השר המקשר בין הכנסת לממשלה, חבר הכנסת אופיר אקוניס.

הממשלה מתנגדת? תקשיב לתשובה. אדוני היושב-ראש, שרת המשפטים וחברי הכנסת, קודם כול, חג שמח. אני שמח שהדיון הזה מתקיים היום, ביום שחרור ירושלים, ביום החג שמציין 47 שנים לאיחודה של העיר ירושלים, בירת ישראל והעם היהודי מאז קבע אותה לפני כ-3,000 שנה דוד המלך, לאחר שהייתה שבע שנים בירתנו בחברון. לא הייתה ירושלים, העיר הזאת שלנו, בירתנו, בתולדות האנושות בירה של שום עם אחר. חבר הכנסת בר, בעוד אחרים משתמשים בירושלים ככלי בוויכוח פוליטי, והכוונה היא כמובן לשכנינו הפלסטינים ולאחרים, אבל בעיקר להם, בעוד הם משתמשים בירושלים ככלי בוויכוח פוליטי, בשבילנו ירושלים היא סלע הקיום ולב-לבו של העם היהודי. מכיוון שאתה היית אחרון הדוברים, נזכרתי תוך כדי דבריך בשתי אמירות חשובות ביותר בתולדות הסכסוך הישראלי ערבי בשנים האחרונות, אבל ודאי אחרי ניצחוננו המזהיר במלחמת המגן של 1967, דברים שאמר שר הביטחון, שהיה בין משחררי ירושלים באותה עת, כמובן בהובלתו של ראש הממשלה לוי אשכול, עליו השלום. הוא ושר הביטחון שלו משה דיין, שניהם באו מן הזרם שאיננו הזרם שלי בתולדות התנועה הציונית, ממפלגת העבודה וממפלגות הפועלים. משה דיין אמר את אחד המשפטים החדים ביותר, המרגשים ביותר, והיו לו אחר כך טעויות אחרות, אבל לזה נתייחס בהזדמנות אחרת, והמשפט הזה: "חזרנו אל הקדושים שבמקומותינו, חזרנו על מנת שלא לשוב מהם לעולם". בשביל זה הוא נתן, לא אמר את זה הימין הקיצוני. לא אמר את זה מי שכונה שנים רבות "הדיקטטור הגדול והסכנה לדמוקרטיה", מנחם בגין. של הווקף הוא נתן. בסדר. חבר הכנסת מרגי, אמרתי שגם נעשו טעויות. אבל זה היה סמוך למלחמת ששת הימים. דבר אחר, הרבה יותר מהותי בעיני, שנאמר. בימים שבהם ציינו, בחדווה רבה, לפחות כמחצית מהציבור בישראל או קרוב למחצית,

היית ביניהם ואני הייתי בצד השני של המתרס, יצחק רבין, ראש הממשלה ושר הביטחון, לא בקיץ 1967 או בקיץ 1968, כאשר ממשלת העבודה נתנה אישור לחדש את היישוב היהודי בחברון לאחר הטבח הנורא של 1929, טבח נורא בילדים קטנים ובאנשים מבוגרים, מספרים לנו את הסיפורים השקריים האלה כל הזמן. די, מספיק כבר. שלא יטיפו לנו מוסר, ואישרו את היישוב היהודי בחברון ואת הקמת קריית-ארבע, אבל ב-1994, חבר הכנסת בר, אמר יצחק רבין, כאשר נשאל מה יעשה כאשר ייאלץ לבחור, אם ייאלץ, בין שלמותה של ירושלים לבין המשכו של תהליך השלום: בבחירה בין ירושלים לשלום אני מעדיף את ירושלים, כך הוא אמר. לא מדובר על ירושלים.

תקבל תשובה. אני חושב שהדברים האלה חשובים מאוד דווקא ביום הזה. אנחנו מציינים עכשיו, אנחנו כבר ציינו את יום ירושלים בכנסת, אבל אני חושב שיש קשר הדוק בין ההצעה הזאת לסדר-היום לבין הדברים על ירושלים, שעליה הוחלה הריבונות סמוך מאוד לאחר מלחמת ששת הימים. והשכונה הראשונה, חבר הכנסת לוין, שהוקמה באותה ממשלת אחדות שבה הייתה חברה תנועת החרות יחד עם מנחם בגין, היא לא פחות ולא יותר מרמת-אשכול, הקרויה על שמו של ראש הממשלה משחרר ירושלים, לוי אשכול. והיא, כן, כן, שמעתי את בוז'י הרצוג, כן, היא בוויכוח פוליטי.

כן, נכון, יש על זה ויכוח. זה נורא נוגע ללב, הוויכוח. נכון, האיחוד האירופי יגנה אותך, על רמת-אשכול הוא יגנה אותך. הוא לא מגנה אותך על הר-חומה, אני מדבר על הר-חומה. הנשיא קלינטון, ממש חשבנו שעוד רגע הקשר בין ארצות-הברית לישראל,

נדמה לי, 1997, עוד רגע מתנתק. איזו דרמה. שכונה לתפארת, עם עשרות-אלפי ישראלים, בצדה השני של ירושלים,

אגב תוכניות הפיתוח, חבר הכנסת בר, שתדע, בימיו של יצחק רבין כראש ממשלה, והביצוע, בימיה של הממשלה שהחליפה את ממשלת יצחק רבין, בממשלתו של מר פרס שבאה אחריו, ובממשלת נתניהו.

אז ראש מפלגת העבודה נורא מתרגש מהלחץ הבין-לאומי המופעל על ישראל בעניין בנייה בירושלים, ולכן במקום לעשות את הדבר המוטל עליו כמנהיג, להיאבק, הוא אומר: תראו, אם לא נעשה מה שאומרת הקהילייה הבין-לאומית, אז רע ומר יהיה לנו. באמת, זו מנהיגות? אני שואל אותך, זה רציני? זאת מנהיגות או תבוסתנות?

עכשיו לגבי,

כאשר אין מה להגיד, תמיד משתמשים במילה אחריות. יש מנהיגות גם שהיא מנהיגות, זה מאוד משעשע אותי,

מפלגה שלפני שהיא נקראה קדימה חשבו לקרוא לה "אחריות לאומית". לא היה לה שם, אז אמרו: נקרא לה "אחריות לאומית". לא כל פעם כשאין תשובה, צריך למצוא את המילה אחריות. עכשיו לגבי החלת הריבונות, אני אומר לך: עמדתי האישית היא שצריך, ואת זה אני לא עונה בשם הממשלה,

על שטחי C בוודאי,

האם יש רוב יהודי? בשטחי C הרוב ישראלי או פלסטיני? התשובה היא ברורה: יש רוב ישראלי מובהק בשטחי C, ויש מיעוט פלסטיני, ובעניין הזה צודק חבר הכנסת לוין.

חבר הכנסת לוין, שמדובר על כ-50,000 פלסטינים, לא יותר. אני אהיה לארג' עם חבר הכנסת בר, 60,000 פלסטינים. את הדבר הזה אנחנו יכולים לספוג. לגבי החלת הריבונות על כל השטח, מדיניות הליכוד לא הייתה, וגם איננה כרגע, להחיל ריבונות על כל השטח ולתת זכות הצבעה לפלסטינים ביהודה ובשומרון. בעניין הזה אנחנו עדיין ממשיכים, חבר הכנסת לוין, בעניין החלת הריבונות על כל השטח, את משנתו של מנהיגנו מנחם בגין, שקבע אותה בשנתו הראשונה כראש ממשלה, והיא שעניין החלת הריבונות על יהודה ושומרון, ועל חבל-עזה בזמנו, הוא עניינה של הכנסת. כך הוא אמר. ולכן, כאשר תגענה, אני מקווה כך, כפי שהודיע חבר הכנסת לוין ונדמה לי גם חברת הכנסת סטרוק, שמעתי בהזדמנות אחרת, הודיעו שהדברים יבואו לידי דיון, אני חושב שיתקיים פה דיון, דיון יסודי,

חשוב, היסטורי במידה רבה, האם אנחנו מקבלים את ההצעה הזאת או לא. לרגע זה, יושבת כאן גם שרת המשפטים והיא גם אחראית למשא-ומתן המוקפא עם הפלסטינים, כפי שהחליטה הממשלה, זו החלטת ממשלה, מדיניות הממשלה איננה תומכת לרגע זה, זה כרגע, בהחלת ריבונות על יהודה,

אני כל פעם עוד עם "יהודה, שומרון וחבל-עזה", אבל אנחנו כבר לא שם. ולסיום, אדוני היושב-ראש, כדי להרגיע את חבר הכנסת בר, למה הממשלה לא תומכת? חבר הכנסת בר,

כנראה להם יש אחריות, חבר הכנסת בר, דבר אחד לסיום,

דבר אחד לסיום. כיוון שכפי שעושה האופוזיציה בחודש האחרון כמעט כל יום, בלי הרף, גם על הבמה הזאת וגם באמצעי התקשורת, מטילה את האשמה באי-קיומו של המשא-ומתן המדיני על ישראל, וזה מצער אותי

העובדות הן שהקבינט המדיני-ביטחוני, שרת המשפטים הגברת לבני יושבת כאן באולם, הצביע בעד ההחלטה הזאת פה-אחד, הפה שלה והפיות האחרים, ובסוף זה היה פה-אחד. זאת החלטת הממשלה. כל עוד בממשלה הפלסטינית יש אלמנט של ארגון טרור, ובמקרה זה ארגון ה"חמאס", לא יהיה משא-ומתן בינינו לבין הפלסטינים. זוהי החלטת ממשלה, היא מחייבת את כל שרי ושרות הממשלה. אני קראתי היום ושמעתי שלא רק שהפלסטינים אינם חוזרים בהם מהאיוולת הזאת של הכנסת ה"חמאס", ארגון הטרור המתועב הזה, לממשלתם, הם יודיעו על כך ביום שישי או ביום שבת, ואז כל הישראלים, גם אלה שאינם משוכנעים שהרשות הפלסטינית איננה מעוניינת בשלום, כי אילו הייתה מעוניינת, המשא-ומתן היה נמשך והוא היה מתקיים עד עצם היום הזה. אבל כיוון שפנו, במקום להמשכו של המשא-ומתן לשלום, פנו לברית עם "חמאס", התוצאות הן ברורות וידועות: כל ישראלי, חבר הכנסת בר, שעיניו בראשו רואה שישראל איננה אשמה בכך שאין משא-ומתן, ישראל רוצה בשלום. לדבר הזה צריך גם צד שני. וכשהצד השני יהיה מוכן, נוכל לפרסם את מספר הטלפון בלשכת ראש הממשלה, ירימו טלפון, ידעו איך להגיע.

אנחנו מסכימים להצעתם של המציעים, לכל דבר שהם ירצו בו. תודה רבה. מזכירות הממשלה הודיעה שמדבר בשם הממשלה סגן השר אופיר אקוניס. אם את רוצה הודעה אישית, או בשם הממשלה,

גם סגן השר שהשיב לא דיבר בשם הממשלה.

זה מה שקיבלנו הודעה ממזכירות הכנסת, מזכירות הממשלה, סליחה. הודעת שזאת עמדתך האישית. עמדה אישית ואמרתי עמדה אישית. בסדר, זאת עמדתך האישית. אז גם אותו דבר, זה גם חל עלייך, בסדר גמור.

כולנו נמצאים באותו יום שהוא יום, קודם כול,

וגם אני זוכרת את שנת 1967, את מלחמת ששת הימים, את תחושת החזרה הביתה, את ההתרגשות ברחובות, את האנשים שבכו ורקדו מהתרגשות בתל-אביב גם, את דמעת הצנחן בכותל, וזה לא משנה אם הוא היה דתי או חילוני, או בן כפר או בן עיר או בן קיבוץ, אשכנזי, ספרדי, מבוגר, צעיר. זאת הייתה תחושת החזרה הביתה שמשותפת לכולנו. זאת התחושה של כולנו היום, ואין לאף אחד מונופול על אהבת הארץ הזאת. שמעתי כאן דברים על הזכות, שלאף אחד אין זכות לקחת את הזכות. אז אני רוצה לומר גם מה, בעיני, לכם אין זכות: אין לכם זכות לוותר על הזכות שלנו לחיות פה בשלום, אין לכם הזכות להפוך את מדינת ישראל למדינה דו-לאומית, אין לכם זכות לבודד אותנו, אין לכם זכות לכפות עלינו את שלטון הרבנים הקיצוניים, אין לכם זכות לוותר בשמנו על הציונות שמדברת על מדינה יהודית ודמוקרטית, ואורית סטרוק, אם את משתמשת במגילת העצמאות, תתייחסי גם לאותם חלקים שמחייבים את כולנו בשוויון, "שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה" זה לא מפריע, דמוגרפי, "בלי הבדל דת, גזע ומין". וגם ערביי ישראל נמצאים כאן על יסוד אזרחות מלאה ושווה, ואם מספחים, גם הם יהיו אזרחים מלאים ושווים. ולהגיד שאוסלו מת, ואחר כך להשתמש במונחים מתוך, ששטחי C פתאום קדושים, אבל A ו-B הם לא חלק מארץ-ישראל? עליהם ויתרת? על זה יש לך זכות לוותר?

אז הגיע הזמן להפסיק עם הצביעות הזאת. כל הדיבורים האלה שלכם לא רק שלא תורמים לחיזוק ירושלים אלא, נאמר כאן על הבמה שבבחירה בין שלום לירושלים, הבחירה היא בירושלים. הפעילות שלכם תביא לזה שלא יהיה לא זה ולא זה. אז אם מדובר על עמדת הממשלה, אז נאמר כאן, נאמר כאן, תודה, חברת הכנסת אורית סטרוק.

להשתמש בה. תודה. לא, רק לומר עוד מילה אחת. נאמר כאן שעמדת הממשלה בשלב זה היא לא להחיל ריבונות. זאת תהיה עמדת הממשלה כל עוד אני חברה בה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. על מה ההצבעה? לוועדה. זו הצעת הממשלה. ועדת חוקה. ועדת החוקה. ההצעה להעביר את

בעד, 7, נגד, 1, אין נמנעים. ההצעה לסדר-יום תועבר לוועדת החוקה.

לוועדת החוקה, בסדר?

הודעה לחבר הכנסת יריב לוין בשם יושב-ראש ועדת הכנסת. ההודעה מחייבת הצבעה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, שתי הודעות מטעם ועדת הכנסת ששתיהן מחייבות הצבעה. ההודעה הראשונה, אדוני היושב-ראש: עם התפטרותו של חבר הכנסת יחיאל חיליק בר מתפקידו כסגן יושב-ראש הכנסת, שנכנסה לתוקף לאחר שחלפו 48 שעות בשעה 15:15, זאת ההזדמנות להודות לך, אני חושב שבשם כולנו, על השירות המצוין שעשית בתפקיד הזה, הודיעה סיעת העבודה לוועדת הכנסת, כי המועמד מטעמה לכהן כסגן יושב-ראש הכנסת הוא חבר הכנסת נחמן שי. בהתאם לסעיף 2(א) לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכנסת להמליץ לכנסת לבחור בחבר הכנסת נחמן שי לכהן כסגן יושב-ראש הכנסת, ואני כמובן מבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו. אנחנו עוברים להצבעה, חברי הכנסת. אם אדוני יוכל להוסיף את קולי אז אני אשאר כאן. אני אוסיף את קולך. אני כמובן בעד. הצעת ועדת הכנסת לבחור את חבר הכנסת

אין מתנגדים,

עם הוספת קולו של חבר הכנסת יריב לוין, חבר הכנסת אקוניס, לפרוטוקול. תודה. (נספחות.) אני עובר להודעה השנייה. אני כמובן מברך את חבר הכנסת נחמן שי ומאחל לו הצלחה. ועדת הכנסת החליטה להציע לכנסת לפצל את הצעת החוק להגדלת הסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014, מ/866, להצעות חוק נפרדות, כך שחלק אחד מההצעה יכלול את פרקים א', ג' וד' ואת סעיף 6(ו) להצעת החוק, וחלק אחר יכלול את יתר הוראות הצעת החוק. בנוסף החליטה ועדת הכנסת כי החלק האחד מהצעת החוק, כפי שפירטתי, יועבר לדיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, וחלקה האחר, הכולל את יתר הוראות הצעת החוק, פרקים ב' וה' וסעיף 6(א) (ה) ו-(ז) יועבר לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אני מבקש את אישור הכנסת גם להחלטה הזו.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה, חברי הכנסת. הכול היה צריך להיות בוועדת העבודה,

לא, לא נכון.

במקרה הזה זה דווקא ענייני. הצבעה. הצעת ועדת הכנסת בדבר פיצול הצעת חוק להגדלת הסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014, נתקבלה.

10, אין נמנעים, אין מתנגדים.

אני רוצה לאחל

תשע"ד, ימלאו 20 שנה לפטירתו. בטרם אומר את דברי אני חייב לציין את האנשים החשובים

הפנו את תשומת לבי ואז הוחלט להגיש.

יודע, בחיים יש דה פקטו ודה יורה.

אבל יש לנו שליח חב"ד ובית-חב"ד

בפטירה של כל יהודי, החורבן הוא רק של הגוף הפיזי, של הבשר, אבל הנשמה נשארת. היא נצחית, היא לא חרבה. הנשמה נשארת לחיות, וכל פעולה שעושים לטובתה, מוסיפים לה זכות וטובה ותענוג. 20 שנה חלפו מאז הסתלקותו של הרבי, אבל רוחו נשארה אתנו כאן. הפעולות שלו, מורשתו שלו. כך אמרו גם על יעקב אבינו: "מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים". המורשת שלו,

ממשיכה אתנו באמצעות שליחיו של הרבי. הם ממשיכים את מורשת העשייה שלו, הם מביאים את התורה שלו, את אהבת ישראל שלו, את הדאגה שלו לכל יהודי בכל מקום בעולם. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא יכול לומר "מכובדי השר", אבל מכובדי סגני השרים, אנו עומדים ימים ספורים לפני חג השבועות, החג שבו קיבלנו את התורה על הר-סיני. מדבר סיני, מקום שמם, מדבר יבש, מקום שאינו ראוי למגורים, אך כאשר הקדוש ברוך-הוא החליט לתת לנו את התורה במקום הזה, הר-סיני, ההר כולו הפך ירוק, עצים ופרחים צמחו לפתע עליו. לזכר מאורע זה אנו נוהגים לקשט את בתי-הכנסת בחג השבועות בעצי ירק, ענפים ירוקים ופרחים. מאורע זה לא היה חד-פעמי, ידידי בעל הידע במדעי המדינה, ידידי סגן השר המכובד, מאורע זה לא היה חד-פעמי, מעמד הר-סיני. זה לא סיפור על מאורע שהתרחש לפני יותר מ-3,000 שנה במדבר סיני ותו-לא. גם היום יש מקומות רבים בעולם, מקומות שהיו מדבר שממה, שממה רוחנית, והם הפכו להיות מקומות פורחים, מקום של חיים, מקום של תורה. הם הפכו להיות הר-סיני. מי האחראי לדבר הזה? מי אם לא מי שראה כמה עשרות שנים קדימה מה שאף אחד מהמנהיגים לא ראה, הרבי מלובביץ', זכותו תגן עלינו. בכל מקום בעולם שבו תהיו ובו היינו, מקומות שעד לפני 40 שנה, 30 שנה, 20 שנה, היו מדבר שממה, גם מבחינה רוחנית ותורנית, ואפילו גם מבחינה פיזית, אלו היו מקומות שאנשים מן היישוב נמנעו מלעבור ולהתגורר בהם, אם הייתם רק יודעים, מקומות שהיום הם מובן מאליו, שרואים בהם את שליחי חב"ד, שיש קהילות יהודיות עם מוסדות, אילו הייתם רק יודעים איך נראה המקום כשהגיע שליח חב"ד. אני זוכר את הסיפור שסיפר לי שליח חב"ד באודסה, הרב אברהם וולף, כשראיתי אוניברסיטה יהודית ומעון ובית-יתומים. הוא אמר לי: יעקב, חצי שנה אני ואשתי אכלנו פה לחם ובצל, לא היה פה כלום. הגיע הרבי מלובביץ' באמצעות אנשיו והפך את המקומות האלה ממדבר סיני להר-סיני. הוא הביא לשם את התורה, הוא הפך את המקום למקום פורח, גם במובן היהודי וגם במובן האנושי. אני בטוח שכל אחד מכם, כל מי שיושב כאן במליאה ואלפים מאלו שצופים בנו בשידור או שומעים אותנו, נתקל בעשייה המבורכת של שליחי חב"ד בארץ ובעולם כולו. אין מי שלא ראה מקרוב איך הם מפריחים את השממה הרוחנית, איך הם מגישים יד לכל בחור ישראלי שצריך עזרה, ולא משנה אם כייסו אותו בתאילנד, אם הוא נפל מצוק בטיפוס בהרי נפאל, אם הוא הלך לאיבוד בקמבודיה, או שהוא סתם רצה ארוחה חמה ואוזן קשבת במערב אירופה. שליחיו של הרבי מלובביץ' נמצאים בכל מקום בעולם והם עושים את מצוותו ואת שליחותו. הוא הטיל עליהם, לא לחינם הם נקראים שלוחי חב"ד, לעשות את העולם טוב יותר, נעים יותר, שיהיה עולם של אור והם יהיו אור לגויים. לפני כשנתיים השתתפתי, עכשיו זה בנימה אישית בכינוס השלוחים העולמי של חב"ד בניו-יורק. מה אומר לכם, עמדתי נדהם. זו תמונה שקשה להכיל אותה, אתה עומד מול עוצמה אדירה שאין דומה לה. אתה עומד ורואה את אלפי השלוחים נעמדים לתמונה קבוצתית, ומכסים בגופם את שלוש הקומות של הבניין ההוא, 770, כמו שנקרא בפיהם, Seven Seventy, המרכז העולמי של חב"ד בניו-יורק. שלוש קומות מכוסות בשלוחים. תארו לכם את העוצמה. אתה בקושי מזהה את האנשים בגלל ההיקף, הכמות, וכשאתה עומד לרגע וחושב, אתה רואה את כל אלפי האנשים שעומדים שם ואתה מייחס כל אחד למקום ואתה רואה כאן את ברלין,

את קורדובה,

לוס-אנג'לס, אזרבייג'ן,

ניגריה, אמסטרדם, בואנוס-איירס, מרוקו, אין נקודה בעולם, זו עוצמה שאין לה אח ורע. זה דבר שלדעתי, כל מי שעם ישראל חשוב לו, כל מי שמצב יהדות התפוצות יקר לו, חייב להגיע לשם לפחות פעם אחת כדי לחוש, כשאתה בתאילנד, אתה חש את שליח חב"ד, את בית-חב"ד. אמרתי, יש לנו משרד החוץ, שליחי חב"ד דווקא לא אהבו שאמרתי את זה, כדי שלא לסכן את המעמד הממלכתי שלהם, אמרתי, יש לנו את משרד החוץ ויש לנו את השגרירים, השגרירים האלה פזורים בכל העולם, אלה שליחי חב"ד. זו עוצמה שאין לה אח ורע. זה דבר שלדעתי, כל מי שעם ישראל חשוב לו, כפי שאמרתי, כל מי שמצב יהדות התפוצות יקר לו, חייב להגיע לשם לפחות פעם אחת להבין מה מדובר, לראות את האנשים שעושים את העבודה הקדושה הזו,

שעה-שעה, לאורך כל ימות השנה, שנה אחרי שנה. הם שם, והם שם לתמיד. הם שם לצד הקהילה היהודית, הם שם לצד הישראלים,

בכל שעה ובכל מצב. במסגרת תפקידי ביקרתי בעיר אודסה שבאוקראינה,

וראיתי בעיני מה הפירוש לקחת מדבר שממה ולעשות ממנו הר פורח. ביקרתי בבתי-הספר, בבית-היתומים, ביקרתי באוניברסיטה היהודית וראיתי את תחיית המתים של העיר אודסה, העיר היהודית אודסה. ראיתי ילדים יהודים, שאם לא שליחי חב"ד שלקחו אותם תחת חסותם והעניקו להם חיים, חיים תרתי משמע, לקחו אותם מתחנת הרכבת,

מתחנת הרכבת לקחו אותם, לא רק חיים במובן הנעלה של המילה, לא רק חיים של תוכן ומהות, אלא הם העניקו להם חיים במובן הכי בסיסי של המילה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אם לא שליחי חב"ד שלקחו את אותם ילדים מהרחוב, אני לא רוצה להשתמש במילה אשפה, הם פשוט, או שלא היו אתנו בעולם בכלל, או שהם היו חלק מאותם פורעים שמשתוללים שם ברחובות עם נשק חם. הם לקחו ילדים, הם לקחו עיר, עיר שהייתה מדבר שממה, והפכו את המקום למקום פורח. מאות ילדים מתחנכים בבתי-ספר מוארים ונעימים, חלקם הגדול עלה לארץ במסגרות שונות, אחרי הכנה, ידע של השפה, ידע של המנטליות בארץ, ידע של מורשת ישראל. אין תהליך קליטה יותר טוב מזה. ילדים שעלו ושירתו כאן בצבא, הם הקימו משפחות לתפארת, הם הפכו להיות נכס מפואר של עם ישראל ומדינת ישראל. כמו באודסה, תכפילו ותשכפלו זאת, ככה בעוד מאות נקודות בעולם. שלוחי חב"ד, הם הופכים את העולם ממדבר סיני להר-סיני. הם הופכים את המדבר השמם למקום פורח, והכול לאור תורתו והדרכתו של הרבי מלובביץ', לכל זה היה אחראי, כפי שאמרתי,

מפעל של אדם אחד, הרבי מלובביץ'. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי סגני השרים, בהצעה הזאת לסדר-היום, כפי שפתחתי בראשית דברי, לדעתי ראוי, זאת תהיה זכות גדולה לכנסת ישראל שהמליאה תתכנס ביום הסתלקותו של הרבי, יום ג' בתמוז, כדי להעלות על נס את פועלו של הרבי מלובביץ', למען עם ישראל, מדינת ישראל, למען העולם כולו, ללמוד ממורשתו ותורתו. לכן אבקש דיון במליאה.

ישיב, בשם הממשלה, סגן השר לשירותי דת חבר הכנסת אלי בן-דהן.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 נדמה לי שפועלו של הרבי מלובביץ', על זה נאמר: ולמפורסמות אין צריך ראיה. הדברים ידועים, מפורסמים, מוכרים לכל אחד מישראל, כמעט בכל מקום בעולם, איפה שלא נגיע יש שליחים של הרבי מלובביץ'. ואכן פועלו הגדול להפצת התורה, להפצת ערכי התורה, ידוע ומפורסם. זכיתי והייתי פעמיים בביקור אצל הרבי מלובביץ', בכל פעם למעלה משלוש שעות. פעם אחת עם שני הרבנים הראשיים, שניהם זכר צדיקים לברכה, הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו. בפעם השנייה הייתי אצלו עם הרב מרדכי אליהו לבד.

מי שנכח וראה את הרבי מלובביץ' מפליא בגדלות בתורה למעלה משלוש שעות, במעבר מפשט לדרש, מגמרא להלכה ומקבלה למוסר, והכול בעל-פה, בשליטה מדהימה, יכול היה רק להבין מהי גדלות אמיתית של תורה. כפי שאמרתי, כל מה שנוסיף, נגרע. על כן, אני מסכים עם המציע, אני חושב שזו הצעה חשובה. אני רוצה לברך את חבר הכנסת מרגי שהעלה את הנושא על סדר-היום של הכנסת ואני מסכים להצעתו. קיום דיון במליאה, אתה מסכים. אז נעבור להצבעה. אני ביקשתי.

לפני ההצבעה, עמדה נוספת של חבר הכנסת מאיר פרוש. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה להודות לחבר הכנסת הרב מרגי על כך שהעלה את הנושא הזה, והנה, תשובת הממשלה, שהיא גם מסכימה לכך.

אני רוצה לספר סיפור. בתש"ס, בשנת 2000, סיירתי מטעם הסוכנות יחד עם מישה ארנס ויוסי פריצקי, כששניהם היו חברי כנסת, ביקרנו באוקראינה וביקרנו בלטביה.

בלטביה, אחרי שסיירנו במקומות שבהם הסוכנות מטפלת ביהודים, יחד עם הרב גלזמן, שליח חב"ד בריגה, ואומר לי יוסי פריצקי: פרוש, תראה, איפה אנחנו ואיפה אתם, תראה לאן אתם מגיעים, לאיזה מרחקים, לאיזה הישגים עצומים, ואיפה אנחנו. אני חושב שהמפעל הקדוש הזה, מפעל השלוחים בכל רחבי העולם, שאותו הרבי הנחה והנחה את זה לדורות,

לא רק שידברו עליו בכנסת, וזה דבר חשוב, אלא שממשלת ישראל תקבל על עצמה לעודד את מפעל השלוחים בארץ ובעולם. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה.

בעד, 8, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יעבור למליאה ויתקיים דיון במליאה. אנחנו נעבור לנושא הבא: ממשלת ישראל מונעת מתושבי הנגב הערבים חופש דת והורסת מסגדים, הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת טלב אבו עראר, מס' 3193. בבקשה,

מכובדי היושב-ראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, חופש הפולחן הוא עיקרון חשוב ומשמעותי במדינה דמוקרטית, מהווה נושא מרכזי בחוקיהן של כל המדינות הדמוקרטיות, והוא אמור להינתן לכל אזרח במדינה, בלי הבדל דת, גזע ומין. אבל, לצערי, במדינת ישראל העניין הוא לא כך, וערבי-מוסלמי, ברוב המקרים, הוא נטול החופש הזה. איך לא, כאשר המדינה הורסת מסגדים בנגב, כגון מסגד ואדי-א-נעם, שנהרס בשבוע שעבר, ועוד שני מסגדים שהמדינה הדביקה עליהם צווי הריסה, אחד ביישוב אבו-קוידר שנקרא אל-זרנוג, והיישוב השני, אל-עראקיב, שגם שם יש צו הריסה למסגד שהוא בתוך בית-קברות,

יש עוד מסגדים שנמצאים תחת איום הריסה. זה נוסף על מסגד בבאר-שבע, שערבים בדואים מוסלמים, כולם מוסלמים שם, לא יכולים להתפלל בו והוא נהפך למוזיאון. בתי-הקברות מוזנחים, מופקרים, במקומות שהמדינה גירשה את התושבים מהם, ואפילו יש גם בתי-קברות שמופקעים, שלא ניתן להגיע או להיכנס אליהם כדי לערוך שם ניקיון. מסגד אל-אקצא, היום מציינים את יום ירושלים במדינה ובכנסת. אני חיכיתי וציפיתי שמישהו מהממשלה, ביום הזה שנקרא "יום ירושלים", יהיה אמיץ ויקום ויחליט ויגיד שלפחות, לפחות, צריך לשמור על הסטטוס קוו במסגד אל-אקצא, כי הוא מקום קדוש אך ורק למוסלמים, לא רק בארץ הזאת אלא בכל העולם.

טלב, טלב. המקום הזה הוא המקום הכי מקודש גם ליהודים, המקום הקדוש הזה, אל-אקצא,

ואני מאמין שליהודים אין זכות במסגד אל-אקצא. תשאל את הרבנים,

תשאל את הרבנים שלך הרבנים שלנו יודעים,

מקודש,

תודה. סגן השר,

בכל יום באות הרשויות ומשנות, אולי לא תפריע לי, מכובדי. בכל יום באות הרשויות ומשנות את סדר-היום שם. מגבילים את כניסת המוסלמים למסגד, מתקינים את הגלאים כדי לאפשר כניסתם של יהודים, שאין מושג מה הם עושים שם, למה הם נכנסים לשם. המדינה, מכובדי היושב-ראש, לא נותנת שירותי דת ביישובים נטולי ההכרה ומונעת מהתושבים הערבים-מוסלמים שם לשרת את עצמם. וכאשר בונים אפילו מסגדון קטן, באה המדינה והורסת. האם זו הדמוקרטיה בישראל? ישראל מתהדרת ומשדרת לעולם שהיא מדינה דמוקרטית. מדינה דמוקרטית הורסת מסגדים בניגוד מוחלט לחופש הפולחן. אני בחיי לא שמעתי, בכל חיי, לא שמעתי ולא ידעתי שבית-כנסת אחד,

נהרס בישראל על-ידי מדינת ישראל. אפילו אם נבנה בלי היתר, הם משתדלים לאשרר אותו, להוציא לו היתר אפילו מתחת לאדמה, אבל אוי ואבוי אם בית-כנסת ייהרס. שמעת, סגן השר, על בית-כנסת שנהרס בישראל? פה, בירושלים, איפה? איפה היה? מדינת ישראל הרסה בית-כנסת בישראל, איפה?

הייתה הצעה לסדר-היום פה, בכנסת, איפה נהרס תשמע, אולי תציין עובדות,

שאני אבקר שם, אני אזדהה אתך. אני אוהב את בתי-הכנסת, אני רוצה להזדהות אתך. איפה יש בית-כנסת שנהרס על-ידי הדחפורים הישראליים? תפסיקו לדבר שטויות. גם מסגדים לא נהרסים. תביאו עובדות. גם מסגדים לא נהרסים. לא נהרסים?

באמת, ממש לא. מדינת ישראל בונה מסגדים יותר מאשר, המדינה בונה מסגדים? למה אתה חנפן? אתה יושב באופוזיציה אבל חנפן לממשלה הזו. אתה חנפן, למה. בוא אתי ותסתכל בנגב, תראה מסגדים הרוסים. יש יותר מסגדים מבתים. סליחה, זה מפריע.

אפילו במשטרים דיקטטוריים, מכובדי חבר הכנסת שמפריע, שומרים על בתי-כנסת. במשטרים דיקטטוריים שומרים על בתי-כנסת של יהודים ולא פוגעים בהם. אני אביא דוגמה מבית-כנסת שנקרא "אליהו הנביא".

בסוריה. למה ברחת? שב ושמע את זה. תשמע איך המוסלמים מגינים על בתי-הכנסת. לגבי בית-הכנסת שנקרא "אליהו הנביא" בדמשק, בסוריה, בשכונת ג'ובר, האזור הזה ספג הפצצות כבדות. אולי מכובדי סגן השר אקוניס ישמע? הוא ספג הפצצות כבדות מצד כוחות אסד. בית-הכנסת נהרס בחלקו.

באו תושבי המקום המוסלמים, איך קוראים לחבר הכנסת של ש"ס?

יא מרגי, שים לב למה שאני אומר. כולי אוזן, אף-על-פי שאתה מסלף את העובדות. אני מקריא לך עובדות שנכתבו בעיתונות שלך: שים לב, בית-הכנסת ספג הפצצות ונהרס בחלקו, ואז באו המוסלמים, תושבי המקום המוסלמים, והקימו צוות שמירה על בית-הכנסת והחלו לשפץ אותו, את הנזק. ובנוסף, הצבא החופשי הקים צוות שמירה על בית-הכנסת. שמעת, מכובדי? ככה צריכה לנהוג המדינה, לשמור על המסגדים ולא להרוס אותם. זה מה שהיא עושה. האם זה מספיק לכם כדי ללמוד באמת שיעור טוב בשמירה על המקומות הקדושים ועל חופש הפולחן של האזרחים המוסלמים בארץ הזו? אני חושב שהגיע הזמן להשקיע בתושבים ולא להשקיע בהריסת בתים ומסגדים בנגב. ולכן, סופו של מי שהורס, במיוחד מסגדים, תחזרו לקוראן וגם לתורה ותראו מי שהורס, איך נעשה לו. אלוהים יותר גדול מאתנו, ולכן תפסיקו להרוס מסגדים. ניתן לאשרר, למצוא היתרים למסגדים האלה ולהשאיר אותם מקומות לפולחן של הערבים-בדואים-מוסלמים, וכך העניין. תודה רבה, מכובדי. תודה רבה. ישיב בשם הממשלה סגן השר אופיר אקוניס. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, התשובה הזאת היא תשובת משרד הפנים. אני התבקשתי, בשל ישיבת הממשלה החגיגית, לכן גם נמצא כאן סגן השר אבי וורצמן. שודרגנו לשעתיים להיות גם שרים. אפילו תורנות השרים במליאה יכולה היום להתקיים על-ידי סגני שרים, באישור של יושב-ראש הכנסת. באישור חריג של יושב-ראש הכנסת והנשיאות, לרגל חגיגות יום ירושלים. ודאי אתה חוגג, חבר הכנסת אבו עראר, את איחודה של ירושלים, בירת ישראל והעם היהודי, אני לא חוגג. אז תחגוג. חבל לך, זה חג לאומי. ירושלים המזרחית היא בירת פלסטין. ירושלים המזרחית היא בירת פלסטין, ככה תגיד. אולי תחגוג את זה. על זה תרשה לי להגיד לך: הייתם כחולמים.

הייתם כחולמים. תמשיכו לחלום. הרבה חלומות התממשו.

גם לנו יש חלומות.

והחלום הזה התגשם, ואנחנו לא מתכוונים לחזור בנו ממנו. אז תגיד: אנחנו לא רוצים שלום, וזהו. לא, אין שום ניגוד בין זה, אין שום ניגוד. לא, אתם כל הזמן, הבט,

יש לכם נרטיב שקרי, שאומר שאם ישראל תהיה ביהודה ושומרון לא יהיה שלום. זו המצאה של 40 השנים האחרונות, משני טעמים: א. רק אם ישראל תהיה ביהודה ושומרון יהיה שלום וביטחון,

למה לא היה שלום עד 1967? למה לא היה שלום? למה?

כפי שאמרתי, בשמם של שר הפנים ומשרד הפנים על ההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אבו עראר, ואני מקריא אותה כלשונה: מתוך דאגה לצורכי האוכלוסייה לאספקת שירותים ממלכתיים, וביניהם כמובן שירותי דת, יזמנו, כלומר משרד הפנים, שינוי לתוכנית המתאר המחוזית 2/40/14/4, אשר מאפשר הקמת מוסדות דת באזורים שבהם מרוכזת אוכלוסייה בדואית בדרום הארץ. התיקון כולל כ-21 נקודות ציון ברחבי הנגב שבהן ניתן להקים בהיתר מבנים יבילים לאספקת השירותים הנ"ל, כגון בריאות,

בתי-תפילה, שירותי רווחה וביטחון פנים. והרשימה של המקומות היא, ואני מקווה שאני אומר את השמות בצורה, בהגייה טובה: ביר-הדאג', אבו-קרינאת, אל-הוואשלה, אבו-כף, דריג'את, כוחלה, אלאטרש, אל-סייד, אלגוואלי, מי אמר לך את זה, מרגי? לא. משרד הפנים.

משרד הפנים. משרד הפנים? אל-עזאזמה, אל-אעסם, אבו-קוידר, ביר-אלמשאש, עירא, אלעמור, אל-פורעה ואל-גורען. אני באמת מקווה,

שהשמות הם, אני לא בכיוון,

לא בכיוון. לא השמות של המולדת, אקוניס, אתה יודע, זה לא בכיוון, אבל זה תעתיק עברי. זה היסטוריה של המולדת, אתה יודע.

את מתחילה לספר לי היסטוריה, את רוצה שבאמת ניכנס לזה? זה לא היסטוריה, לא שמות של המולדת,

את באמת רוצה שאני אכנס לזה? הארץ. חברת הכנסת זועבי, היא רוצה,

אדוני היושב-ראש, אני מבקש, היסטוריה, שמות.

אולי אני לא יכול ליזום כי אני סגן שר, אולי אחד מחברי,

בדיוק. אני יוזמת שיעור בהיסטוריה לחברי הכנסת.

או חברי הכנסת סולומון או שטבון ייקחו, ונדע מה באמת קרה באזורנו ב-100 השנים האחרונות. מה קרה פה. הרי תקראי תיאורים על הארץ הזאת, תקראי תיאורים על הארץ הזאת לפני 150 שנה של מסעי, לא ישראלים,

לא יהודים, אני מוכנה, היסטוריה, לא יהודים, סופרים נוצרים, אמריקנים שכותבים, שהארץ הייתה ריקה.

אז בואו, חבר'ה, לא נתחיל בזה. מסגדים, סליחה, בבקשה, אדוני. הם טוענים שהם צאצאי הכשדים והבבלים. מה, אתם תקבעו לנו

היה פלסטיני.

ישו נולד לפני 2014 שנה, ואז האסלאם אפילו היה במרחק של בערך,

אז הוא לא היה יכול להיות פלסטיני, גברתי.

הוא לא היה יכול להיות, ישו לא היה יכול להיות פלסטיני, לא יכול להיות, מה אפשר לעשות? יש הבדל של 700 שנה בין הולדתו של ישו להולדתה של הדת המוסלמית.

מכבד אותה מאוד, שלא תהיה שום אי-הבנה, שום אי-הבנה. אני מכבד, אני מכבד כל אחד באמונתו, אבל אני נאבק למען העם שלי, למען הארץ שלי ולמען האמת שלי,

תיאבק, אבל לא על חשבון עם אחר.

את יודעת, אני אמרתי לעצמי שכל פעם שייאמר שקר במליאה, אני פשוט איאבק נגדו ואגיד את האמת מול השקר הזה.

לא על חשבון אף אחד. יש בורות ושקר, שניהם ביחד. נכון, יש בורות גדולה, יש בורות גדולה.

על ירושלים שחבר הכנסת אבו עראר איננו רוצה היום, הרי ירושלים, לכל אורך ההיסטוריה היא הייתה רק בירתו של העם היהודי, מעולם לא נקבעה בירתו של עם אחר, מעולם לא. ויש איזו המצאה פלסטינית מ-30 השנה האחרונות,

בעידודו של חלק מהשמאל הרדיקלי בישראל, שהיא צריכה להיות בירת המדינה הפלסטינית, למה? אתה עוד היית בכלל צעיר. תחזור להיסטוריה ותקרא על ירושלים, אני מבין את המשמעויות, בירושלים. הכול מובן, תאמין לי. הכול מוכר, הכול מוכר.

תלמד את ההיסטוריה, תדע. אתה רוצה שאני אגיד לך מה אני יודע? אתה רוצה שאני אגיד לך מה אני יודע? תלמד היסטוריה ותדע על ירושלים. אתה רוצה את זה עכשיו?

על חורבות מה הוקם המסגד?

אתה רוצה, על חורבות איזה בית קדוש ליהודים? אתה רוצה את זה?

אל-אקצא, תחזור להיסטוריה, תדע. נו, נו, הנה האמת נחשפת. אה, האמת. איך שאני יודע, איך שלמדתי. אתה הרי יודע את האמת, ואני יודע שאתה יודע את האמת, ואני גם יודע שחברת הכנסת זועבי יודעת את האמת, וכל חברי הכנסת מהסיעות הערביות יודעים את האמת. אבל אתם לקחתם כל מיני אלמנטים מהזמן האחרון, פשוט עיוותם אותם לצורך הנרטיב השקרי שלכם.

תענה במקום משרד הפנים, לא? אבל אני אחזור, אתה באת לדבר על ירושלים היום? אבל אני אחזור לדבר על תשובתו של משרד הפנים, מדבר על המסגדים. אף שהוויכוח הזה מרתק מאוד, ואני חושב,

שחשוב שהוא מתקיים.

אדוני היושב-ראש, שלום לך, ראיתי שהתחלפתם, אני חושב שהוא דיון חשוב, וגם אם צופים בנו כמה מאות אנשים עכשיו בבית ורואים, אלפים אפילו, כדאי שידעו את האמת, והיא תיחשף, ואנחנו פה למאבק על האמת, בבית הזה למאבק, על הדוכן הזה. נגמרו הימים שאתם משקרים פה חופשי. זה נגמר, ידידי. וואלכ, אתה, חלאס, טלב, חלאס. נגמר, נגמר, נגמרו הימים האלה. מי שמשקר זה אתה. ממש לא. אתה הכי שקרן שיש בעולם. אני הכי שקרן שיש, אתה הכי שקרן שיש.

חברי, חברי הכנסת, מאוד משעשע. זה לא דיון אישי. מאוד משעשע, אך לא נכון. אדוני, סגן השר, אני אבקש, ברשותך, מאוד, תתבייש.

קח את כל הפרוטוקולים שלי מאז שעליתי על הדוכן

ותראה מי משקר ומי אומר אמת. חבר הכנסת אבו עראר ואדוני סגן השר,

אני רוצה באמת לסיים. זה דיון, ואנחנו גם,

בהחלט, כפי שאמרתי, הקראתי את רשימת היישובים עד שחברת הכנסת זועבי החליטה להפריע. ואני אחזור לתשובת משרד הפנים ושר הפנים. כפי שאמרתי, הקראתי את שמות היישובים. אין שום מניעה, לשאלתך ולהצעתך, אין שום מניעה להקים מוסדות דת באותם המקומות שאושרו,

בהסכמות.

כל זאת בהגשת, אני אענה. כל זאת בהגשת בקשה להיתר, אמרתי את זה כבר קודם, דבר שיבוצע בתיאום עם הגורמים הבאים,

אבל היישובים האלה שהזכרת כולם יישובים מוכרים. טלב, ולכן, כולם יישובים מוכרים. גם מוכרים וגם לא מוכרים צריכים אישורים. אלה יישובים מוכרים. אם הם לא מוכרים אז הם לא מוכרים. אתה יודע מה דינם של יישובים לא מוכרים. נשארו בלי, איפה יישוב לא מוכר? אתה יודע מה דינו של יישוב לא מוכר במדינת חוק: איננו יכול להיות קיים. אבל אם יש יישוב בלתי מוכר ויש,

איפה,

אתם הרי החרבתם אפילו את הניסיון להסדיר את ההתיישבות הבדואית בדרום,

בצעקות ובאלימות שלכם שקיימתם. אבל על זה לא נאמרה המילה האחרונה, עוד תהיה הסדרה. היא תוכנית כושלת, תוכנית גזענית כושלת.

לסיום, כפי שאמרתי, בהגשת בקשה להיתר, ההיתר צריך להיות בתיאום עם הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, עם רשות מקרקעי ישראל, עם המשרד להגנת הסביבה, ובהתאם לכך, אישור הוועדה המחוזית. אנחנו מדינת חוק, יש בה חוק: כשרוצים לבנות בית-תפילה בתל-אביב או בירושלים או בפתח-תקווה או במקום אחר, צריכים אישור להקמת בית-תפילה גם בנגב, זה לא מערב פרוע.

הנגב איננו מערב פרוע.

לכן, אדוני, אני אבקש לסיים את תשובת משרד הפנים. לאיזו ועדה אתה ממליץ להעביר? מכיוון שחבר הכנסת אבו עראר, כדי שלא יאשים,

את ממשלתנו הטובה בסתימת פיות,

כל מה שהוא ירצה, מה שהוא ירצה אנחנו נסכים. במליאה, בוועדת הפנים, מליאה? ועדת הפנים.

ועדת הפנים. ועדת הפנים, אנחנו מסכימים.

יש לנו עמדה נוספת של חבר הכנסת יעקב מרגי. תודה רבה לאדוני סגן השר. לאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מאחר שחבר הכנסת טלב אבו עראר יצר איזה מצג שווא כאילו אני או מסלף עובדות או בעד מה שקרה לגבי פגיעה במסגדים, אז אני מודיע חד-משמעית: אין שום תמיכה בפגיעה במקום תפילה, לא משנה אם מוסלמי, נוצרי, יהודי או של כל דת אחרת. אני מראשוני המגנים של פעולות "תג מחיר"; אני נגד בנייה בלתי חוקית, אני הייתי בעד הסדרת ההתיישבות בנגב,

וגם להכיר,

להכיר פעם אחת ביישובים הלא-מוכרים. אבל מכאן והלאה, מכאן והלאה, על כל חריגה תהיה יד קשה, ואני לא בטוח שהממשלה תעמוד בזה. אבל אני רוצה, רק לידיעה, כדי לא לצייר את מדינת ישראל, כל כך הרבה אתגרים עומדים מולה, זה לא הוגן מה שאתה אומר. רק היסטורית, זה שהרבנים לא מתירים עלייה להר-הבית זה לא מפני שזה לא מקום קדוש לנו, זה מפני שזה המקום הכי קדוש לעם היהודי. זה מתוך קדושה ויראה,

לשחק כדורגל שם וליידות אבנים מתוך המסגד, מתוך שזה מקום קדוש, הכי קדוש לעם היהודי, אנחנו לא עולים לשם.

וגם העובדה ההיסטורית, העובדה ההיסטורית, כמה מדינת ישראל אוהבת מסגדים, תבדוק היסטורית כמה מסגדים היו בגדה עד 1967 ומ-1967.

למה נכנסו פה לתוך גבולות, תודה רבה, חבר הכנסת יעקב מרגי. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בנושא. מקומות בילוי. מי שבעד, בעד להעביר את הנושא לוועדת הפנים, מי שמתנגד,

בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת

בעד, 6, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יועבר לוועדת הפנים. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא, סליחה, יש לנו הודעה של מזכירות הכנסת ולאחר מכן

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת הסכם בין ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר חילופין ואי-גילוי של מידע סודי.

תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא: החלטת בג"ץ לבטל את מלגת הבטחת הכנסה לאברכים לומדי תורה,

3199 של חבר הכנסת ישראל

זו הצעה רגילה לסדר-היום, יש עשר דקות לנושא. אדוני היושב-ראש, סגן השר, חברי הכנסת, זה היה היום שציינו את יום ירושלים? אה, כן, נכון. יש שני סוגי יום ירושלים, בעצם שלושה סוגים. יש יום ירושלים של שליש מתושבי ירושלים שרואים בזה בכלל יום הנכבה, יום הכיבוש, שבו נכבשה ירושלים הירדנית, זה עוד לא היה "פלסטינית" מידי הערבים. יש רוב של יהודים שרואים ביום ירושלים יום שהקדוש-ברוך-הוא עשה לנו בו נס גדול מאוד, שכמעט אמרו להשמידנו. אנחנו גרנו על הגבול, אני זוכר את זה כילד גדול, לפני בר-מצווה, והקדוש-ברוך-הוא הצילנו מידם בצורה נסית בעליל. רק מי שעיוור יכול לבוא ולומר שצה"ל היה ערוך. חוץ מחק"ש, חיל הקשישים, כולם חשבו וכולם שלחו את רוב החיילים ורוב הכוחות לסיני, אפילו לגולן. היה מדובר שירדן בכלל לא תתערב, ואם לחוסיין היה שכל הוא לא היה מתערב,

"לב מלך ביד ה', על כל אשר יחפץ יטנו". הקדוש-ברוך-הוא רצה שהוא כן יתחיל את ההרעשה ביום שני, באותו יום שני, כ"ז באייר, והיה נס גדול והם פשוט הובסו וברחו. והייתה מסירות נפש מצד חיילים,

שהובאו ברגע האחרון בלי להיות מוכנים אל תוך הקרב, ונפלו רבים, השם ייקום דמם. מכאן התחלק יום ירושלים לעוד שני חלקים: חלק הפכו את זה ליום, נקרא לזה, איך הם קוראים לזה? יום הקינות על ירושלים. כל שנה ושנה מפרסמים בכל התקשורת הצפון-תל-אביבית: סכנה לירושלים, השתלטות חרדית בירושלים, כיבוש ירושלים על-ידי החרדים. אני לפעמים לא יודע מי שונא יותר את יהודי ירושלים: ערביי ירושלים או יהודים שהתנתקו מירושלים ושונאים את יהודי ירושלים. גם בתוך הציבור הדתי יש ויכוח, בגלל המצב הזה, ויכוח איך מציינים את יום ירושלים.

בעיקר מחוגי "מרכז הרב", הציונות הדתית, שהפכו את זה ליום חג והלל והודיה, ואני מכבד את זה, ויש כאלה שאומרים: בסדר, אנחנו מודים לקדוש-ברוך-הוא על הנס, אבל אנחנו לא יכולים להזדהות עם שלטון ומשטר שמאז 1967 עד היום כל כך הידרדר וכל כך עוין את ירושלים ואת תושביה, כך שאי-אפשר להגיד שחג שלהם הוא חג שלנו.

הם אמרו:

וכך נוצר מצב בלתי טבעי, שאדוני היושב-ראש עם חולצה לבנה,

לכבוד יום ירושלים, ורוב הציבור פה, גם החילונים וגם הדתיים, שלא לדבר על הערבים, מציינים את זה רק, אני חייב רק לציין, חברי חבר הכנסת אייכלר,

ברור שהוא דורש שיהיה של הכלל, אנחנו רוצים שהוא יהיה של כלל עם ישראל. אבל להגיד שהוא רק של סקטור מסוים,

תסתובב עכשיו ברחובות ירושלים: תנועות נוער מכל רחבי הארץ נמצאות.

אני יכול רק לשמוח. אני רוצה לספר לך שבתל-אביב דאז היה איזה, או 1 במאי או יום העצמאות, וקבוצות נוער שמחו ורקדו. וכשהרב הקדוש רבי אהרן מבעלז שאל: מה הרעש? אז אמרו שצעירים שמה רוקדים. אז הוא אמר: כשיהודים שמחים, אני שמח אתם. כך שאין לי, פארקערט,

אומרים ביידיש,

אני מאוד שמח בשמחתם. בכלל, אני רוצה להזכיר שכתוב: גילו את ירושלים כל אוהביה, "שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה". אומרים חז"ל: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, וכל שאינו מתאבל על ירושלים אינו זוכה ורואה בנחמתה. כך שאבלי ציון וירושלים זוכים לראות בנחמתה גם כאשר היא עדיין בחורבנה. כשאני רואה את כל הכותרות נגד יהודי ירושלים, אני חושב שירושלים בחורבנה. אומנם ירושלים נבנית, וצריך להכיר טובה לקדוש-ברוך-הוא. רבי יוסף חיים זוננפלד פעם ראה שבונים בניין, נדמה לי בנק ארץ-ישראל-פלסטין או אנגלו-פלשתינה, אז הוא אמר: ברוך מציב גבול אלמנה. אמרו: מה, הרי בונים את זה הגויים? נדמה לי הערבים בנו את זה, אז הוא אמר: כל בניין שבונים בירושלים עתיד להיות שלנו. כך שאנחנו מאוד אמביוולנטיים,

עם כל העניין הזה וכל הסיפור הזה. יש לנו עמדה ברורה ביחס לאלו ששונאים את ירושלים ואת תושביה ואת יהודיה, גם מאומות העולם וגם מהאומה שהתנתקה ומייצגת את אויבי ירושלים.

אדוני היושב-ראש, לחזור לנושא שלי ולצטט מישהו, שאני לא אגיד כמובן את שמו, אבל הוא כותב בצורה כזאת שאתה תבין לרוחי שאני אתו לא יכול להיות בשמחה כשהוא שמח, וחגיו אינם חגי, ודגליו אינם דגלי, ומדינתו אינה מדינתי. במאמר שהוא מפרסם על פסק-הדין של הבג"ץ הוא לא מדבר על דמוקרטיה והוא לא מדבר על חוק ולא מדבר על כלכלה. הוא אומר על החלטת בג"ץ להפסיק את הבטחת ההכנסה לאברכים: "בעבור החלטות כאלה נברא הבג"ץ"; "מדובר בלא פחות מהחלטה היסטורית".

חשבתי אולי הוא רוצה צדק, אולי הוא רוצה שמאות המיליארדים שמדינת ישראל שואבת מן האזרחים כמסים יחולקו ביושר ושגם סטודנטים יקבלו משהו? הרי כל הסטודנטים מתוקצבים בסך הכול ב-7 8 מיליארד שקל בשנה, השכלה גבוהה, בשעה שהישיבות בפחות ממיליארד שקל. אולי הוא מתכוון שיעזרו גם לסטודנט עני שיש לו ארבעה ילדים ואין לו רכב ואשתו לא עובדת, כמו אותו אברך שזכאי לאותם 1,000 שקלים של הבטחת הכנסה, שגם הוא יקבל. מקובל עלי.

הוא כותב בפירוש שעצם העובדה, אתם יודעים מה, אני אצטט אותו, למה אני צריך: "האזנתי אתמול בקשב לשלל הדוברים החרדים לסוגיהם שהציפו את מסכי הטלוויזיה, תדרי הרדיו ואתרי האינטרנט. איש מהם לא השמיע ולו נימוק אחד ראוי לשמו, ברברת מחוצפת שתולה את האשם בבן-גוריון, זה שהחליט שיש מקום במדינה היהודית גם לאברכים שתורתם אומנותם". והוא מדבר פה, והוא מכחיש את זה וטוען: "מה היה אומר בן-גוריון לו התעורר היום ורואה שיש כבר רבבת מקבלי הבטחת הכנסה?" אתם שומעים, רבבת מקבלי הבטחת הכנסה. יש מאות אלפים של אנשים במדינה הזאת שמקבלים סיוע סוציאלי ורווחה ומהביטוח הלאומי, הבטחת הכנסה גם ודמי אבטלה וכל זה, אבל הוא מדבר פה על דבר שמאוד מפריע לו, "שמצטרפים לעשרות-אלפי פטורים, ולכ-100,000 אברכים מסובסדי מדינה? וככל שמתעצמת החבורה הזו וגדלה, כך גוברת גם חוצפתה. שהרי אין שום דרך לפרנס עדה גדולה כל כך של פרזיטים". "מרוב שיש מקום במדינה הזאת לאברכים, כבר לא נותר מקום למדינה עצמה". ופה הוא תוקף את הנציגות החרדית: "החלטת הבג"ץ מאתמול באה להגן עלינו ועל קיומנו כאן"

זה לא הדבר הכי חריף שנכתב, אבל אני רוצה לומר, רואים בתוך השורות, לא רק שלו, שלא אכפת להם מהכסף. הם לא צריכים את 1,000 השקל האלה. הם לא רוצים שיהיו יהודים לומדי תורה בארץ-ישראל ולא יהודים שומרי תורה בארץ-ישראל. כאשר יאיר לפיד אתמול אמר בריאיון שהוא יעקור 80,000 90,000 אנשים מתנחלים, לא בגלל, קודם אני מצטט אותו, והוא אומר שזה יכאב, וממשלה צריכה לעשות דברים כואבים וארוכים, ולא דברים קצרים ונוחים, המדינה לא תהיה אותה מדינה, אני ואתה לא נהיה אותם אנשים. זו תהיה הקריעה הגדולה ביותר של מדינת ישראל מאז מלחמת יום הכיפורים.

הייתי מצפה ששר אחראי בממשלה יגיד: אם זאת קריעה כזאת גדולה, נחכה רגע,

אולי הערבים יסכימו לשלום, אולי יסכימו לאיזה הסדר אחר, למה לעקור כל כך הרבה אנשים באכזריות כזאת? והוא אומר: לא, אנחנו חייבים לעשות את זה.

הוא אמר באותו ריאיון שמה שקרה כאן זה הדבר הכי חשוב, שהריבון חזר להיות ריבון, והודיע לחרדים: אנחנו הריבון, זה הערכים שלנו ואתם חייבים לקבל אותם. מדובר פשוט בסגנון של כובש זר, שהגיע לארץ זרה ואומר לנתינים: אני פה הריבון, ואתם תעשו מה שאני אומר. אני רוצה לומר, חאפז אל-אסד מייצג 10% של העלאווים, והוא חושב שהוא הריבון על סוריה, וכל 90% האחרים צריכים לקבל את הערכים ואת השלטון שלו. הוא מוכן לעשות על זה דברים נוראים, עד כדי שפיכות דמים נוראה והריסת סוריה. באירופה יש גזענים שאומרים, מה, הזמן הולך להיגמר אני רואה. פתחת בנושא אחר, של יום ירושלים. נוסיף עוד שתי דקות. אה, תודה. אז אני ממש חוזר לנושא עצמו. באירופה הצביעו המון המון אנשים לפרלמנט האירופי בתנועות שאמרו: השבט הלבן צריך לשלוט באירופה, ולא האחרים. הוא החליט שהוא ראש השבט הלבן, והוא יכפה עליהם. ואני שואל את הבית היהודי, חברי וידידי, חלקם גם אהובי: למה אתם יכולים להיות שותפים לאדם שמבטיח לכם שהוא רוצה להרוס את הבתים שלכם? אני במקומכם הייתי אומר לו: אדוני, אם אתה תיגע בבית שלנו אתה לא תגור בבית שלך. בפירוש הייתי אומר כך. ואנחנו בעד הסדר מדיני כלשהו, אנחנו בעד שלום, אבל איזה מין אכזריות, וריבון אכזר כזה, שאומר: אנחנו נעשה קריעה גדולה? מי משלם את המחיר של הקריעה הזאת, הילדים הקטנים שיגורשו מבתיהם והילדים שלו ישבו בבית? אני במקומכם הייתי אומר לו: אם הילדים שלי ייעקרו מהבית, הילדים שלך לא יגורו בבית שלך, והם ייעקרו מהבית שלך, איפה שאתה גר. אתם לא אומרים את זה.

רוצה עוד דקה לציין לגבי עצם הנושא של הבג"ץ. אני לא הבנתי, חבר הכנסת אייכלר. אתה בעצמך שאמרת שאתה בעד הסדר שמשמעותו עקירת תושבים.

לא אמרתי שאני בעד עקירת יישובים. אמרתי: בעד הסדר שלום עם השכנים. הרב רביץ, זיכרונו לברכה, הציע פעם, למשל, איזו

שכמו שהיישובים הערביים נשארו פה תחת ריבונות ישראלית, יהיו יישובים,

תחת ריבונות משותפת,

אולי פיקוח בין-לאומי, אני לא יודע מה. להגיד: אני הולך לעקור אנשים מבתיהם, כשאתה יודע שהצד השני עוד לא ערוך בכלל לשלום, זאת אכזריות, זאת בריונות, זה ריבון, בקיצור, זה פריץ, על זה אני מדבר. אני לא מדבר על הבפועל, למעשה. אני לא מאמין שזה יקרה בכלל. עכשיו לגבי זה, חבר הכנסת משה פייגלין, ואני מודה לו על כך, הזמין מחקר, ועלות של סטודנט, "הכוללים השמאלניים" הוא קרא לזה, סטודנטים שיושבים ולומדים מדעי הרוח, לא מדעי הרוח של עבודה סוציאלית ודברים חשובים לאזרח, אלא מדעי מגדר וכל מיני דברים כאלה, שהם ודאי ודאי לא תורמים למשק יותר מאשר לימוד תורה, וזה כבר היה לפני שנתיים, כאשר אברך קיבל 700 שקל. אז הוא חישב שהעלות של סטודנט למדינה לשנה היא 8,400 שקל, ועלות של, עלות של לומד תורה. סליחה, העלות של לומד תורה היא 8,400 שקל לאדם, ועלות של סטודנט ב"כולל השמאלני", כפי שחבר הכנסת פייגלין קורא לו, היא 25,500 שקל. זאת אומרת ששקר ענו באחיהם לומר לציבור הישראלי שבני הישיבות מקבלים יותר מסטודנטים. ולכן אני לא סולח ולא אמחל לעולם לשופט רובינשטיין, שכתב כל כך הרבה דברי ברברת, שהוא לא ציין שלא רק שהסטודנט לא מופלה לרעה ביחס לבן הישיבה, אלא פי-עשרה מקבל סטודנט, או הפרופסורים שלו, או המוסד שלו, מאשר ישיבה ותלמיד ישיבה. זה לא נמצא שם. לוקחים סעיף מסוים, והוא לא ציין את העובדה שאם אותם בני-ישיבות, אותם אברכים, אותם 10,000,

לביטוח הלאומי ומבקשים לא כבני ישיבות, אלא כעניים, הבטחת הכנסה שמגיעה להם כי הם מובטלים, או כעניים ברחוב, או שאפילו אברך היה הולך לבית-מרזח, הוא היה מקבל 2,800 שקל באותו תקציב של הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי, לא ממשרד החינוך. אז איך על 1,000 השקל האלה הולכים ועושים כזאת מין גזירה, ולשרת את אותם רפורמים, שרובינשטיין מכיר אותם בדיוק

אני לא רוצה להשתמש בביטויים חריפים מדי, אבל אני רוצה לומר לאדון רובינשטיין: תדע לך שלא ייסלח לך מה שאתה עשית לאותם עניי ישראל, והקדוש-ברוך-הוא חומל דלים, והוא יודע לנקום במי שפוגע בילדיו, ולא משנה אם קוראים לו רובינשטיין, או קוראים לו ג'ובראן, או כל שופט אחר שהיה שם. הייתי מצפה משופט, גם תלמיד חכם אפילו, שלפחות לא ישתמש בתורה או בארגומנטים דתיים לימודיים ותלמודיים כשהוא הולך לפגוע באברכים שלומדים תורה ב-1,000 שקל המסכנים.

מדובר באברך שיש לו ארבעה ילדים ואשתו לא עובדת ואין לו רכב, כמעט אין כאלה, אבל אותו מיעוט קטן, של 10,000 האנשים האלה, ואני קורא מפה לאברכים האלה: לכו לביטוח הלאומי, תצהירו שאתם רוצים לעבוד, ולא ייתנו לכם עבודה כי,

יש 200,000 מובטלים ו-60,000 מקומות עבודה, ותיקחו 2,800 שקל המגיעים לכם כדין, ואל תיקחו את הפרוטות העלובות האלה.

תודה רבה לחבר הכנסת אייכלר. ישיב על הדברים סגן שר החינוך חבר הכנסת אבי וורצמן, ויש לנו אחר כך עמדה נוספת של חבר הכנסת שמעון סולומון.

חברי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול, חג שמח, חג ירושלים שמח, יום שבו אנחנו צריכים כולנו להודות לריבונו של עולם על כל הטוב שגמל אתנו, לפני 48-47 שנים, כמו שחבר הכנסת אייכלר סיפר, איפה היינו אז ואיפה אנחנו היום, ואנחנו רואים את התגשמות דברי הנביא זכריה: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אנחנו רואים את ירושלים מתפתחת, וגדלה, והיום בבוקר, רק היום בבוקר, זכינו, היושב-ראש ואנוכי, יחד עם ראשי ישיבות ואלפי תלמידים, תלמידי חכמים מישיבות ההסדר, להיות בכותל המערבי ולשמוח בשמחתה של ירושלים ולהגיד הלל ולשמוח ולהודות לקדוש-ברוך-הוא. תודה גדולה לקדוש-ברוך-הוא. היום בירושלים, בהר-הבית, ביום ירושלים, ביום שבו ממשלת ישראל וצבא הגנה לישראל בעצם הכריזו על הריבונות שלנו בירושלים, ביום הזה סגרו את הר-הבית לביקור יהודים. ולמה סגרו את הר-הבית לביקור יהודים? כי ביום הזה איזה קבוצה קטנה של פרחחים התחילו לזרוק אבנים בהר-הבית, ומשטרת ישראל פחדה שיתחילו שם מהומות, וסגרו את מתחם הר-הבית ליהודים. ואין לי מילה אחרת, דווקא ביום חגה של ירושלים,

זאת בושה.

זה משום שכתוב בתורה: אם בחוקותי תלכו ונתתי שלום בארץ, בושה וחרפה. ואם לא, יקיאו אתכם מהארץ. זאת בושה וחרפה. ביום שבו פוגעים באברכים לומדי תורה, מקיאים אתכם מהארץ.

בבקשה. יום ירושלים,

בבקשה, אדוני השר. פשוט אני מחכה שתצא.

יום ירושלים, היום שבו הוכרזה הריבונות על ירושלים, היום שבו חזרנו לירושלים, דבר כזה לא יכול לקרות בירושלים. ואני קורא פה לכנסת ולממשלה: אדרבה, דווקא ביום הזה, דווקא מתוך היום הזה, בואו נגדיל את הריבונות שלנו בהר-הבית, בואו נאפשר לאנשים להתפלל, בואו נאפשר לאנשים להסתובב. מה הבושה הזאת, שקובעים לנו ומחליטים בשבילנו איך אנו נתנהג בהר-הבית, במקום הכי מקודש לעם היהודי? ולא יעזור מה שאמרו פה קודם, כל הסילופים והשקרים הללו, הם הגיעו אלפי שנים אחרינו. הרי המקום הזה הוא שלנו. הוא שלנו כי הקדוש-ברוך-הוא הבטיח אותו לנו. הוא שלנו כי שם היה בית-המקדש. הוא שלנו, כי זה שלנו, פשוט. ולא יבוא מישהו ויגיד לנו שאבותינו היו כנענים וכל מיני סיפורים כאלה. אנחנו אומרים: ירושלים היא רק של העם היהודי. אנחנו מכבדים אחרים, אנחנו יודעים לתת כבוד לאומות אחרות, אנחנו יודעים לתת גם לאזרחים אחרים במדינת ישראל אפילו שוויון זכויות, אבל ירושלים, ובוודאי הר-הבית הוא שלנו, נקודה. לעצם העניין, חבר הכנסת אייכלר, אני מאוד הצטערתי לקרוא את ההחלטה של בג"ץ, אתה יודע כמה תורה חשובה לי, באופן אישי, זה מה שעשיתי גם כל החיים שלי. וכשקראתי את ההחלטה, אני אומר לך שבאמת נקרע לבי, לא פחות. נקרע לבי ש-10,000 אברכים, ודווקא אברכים עם האמצעים הדלים ביותר במדינת ישראל, כמו שפירטת ואין צורך לפרט שוב, לא יזכו במה שהממשלה והכנסת החליטו לתת להם. אני מאוד מאוד הצטערתי,

זאת החלטת בג"ץ, זו לא החלטה של המשרד. אני לא יודע למה אני בכלל עונה, אני חושב ששרת המשפטים הייתה אמורה לענות, לא יודע אם משרד החינוך אמור לענות. אבל התשובה היא: כידוע, ביום ראשון האחרון, 25 במאי, ניתן פסק-דין בבג"ץ 616/11, שבו נקבע פה-אחד כי ייאסר על משרד החינוך לבצע כל תשלום שעניינו מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי הכוללים בתעסוקה, זה לא המלגות הרגילות, זה רק המלגות המיוחדות הללו, והחל מיום 2 בינואר 2015 תבוטל החלטת הממשלה 2614 מיום 19 באוקטובר 2010, שקבעה את תנאי הזכאות.

אני לא רוצה להתחיל לפרט, אבל אתה יודע שגם השאירו בכל זאת קבוצה מהם שכן יקבלו. אני לא רוצה לפרט, אבל שוב, זו החלטת בג"ץ ואין הרבה מה להוסיף על הדבר. שוב הפעם, כמו שאמרתי, אני מאוד מאוד מצר על פגיעה בתלמידי חכמים ואברכים שזה ממש פת הלחם שלהם.

אתה יודע שאותו בג"ץ פגע בבית. אדוני סגן השר, לאיזה ועדה אתה מציע? איזה ועדה אתם רוצים?

ועדת חינוך? ועדת המדע אני רוצה. ועדת מדע? בסדר גמור. לפני שאנחנו עוברים להצבעה, יש לנו עמדה נוספת של חבר הכנסת שמעון סולומון, ולאחר מכן, חבר הכנסת יעקב מרגי. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת, מליאה כמעט ריקה, אבל חשוב לומר כמה משפטים, בשביל הצופים בעיקר. יש הרי רייטינג די גבוה, אז אנחנו מדברים לקהל בעצם. יום ירושלים היום, ואכן זה חגיגה, ירושלים שחוברה לה, וטוב שכך. היום גם חל יום הזיכרון לנספי סודאן יוצאי אתיופיה, כמו שאתם יודעים. ולא במקרה, דרך אגב: יום שמחה מצד אחד, אבל מצד שני,

שחלמנו אלפי שנים לעלות לישראל, אין יום יותר מתאים מאשר לציין ביום הזה את אלה שלא הצליחו לעלות במסע ונשארו בדרך, ויש גם כאלה שנעדרים, עד היום. מישהו כאן ציין, הרב מרגי, על הרבי מלובביץ', על המנהיג הגדול. אומנם יום הפטירה הוא 1 ביולי, אבל היום, מסיבות ידועות, היום הוא ציין. ואני רוצה לדבר גם על מנהיג אחר, מהקהילה האתיופית, מנהיג רוחני, שבאמת הנהיג את הקהילה ביד רמה, ובסוף שנות ה-70, כשהתחלנו את המסע לארץ, אמרו לו: תשמע, בסודאן, אלה שהלכו לפנינו, הנשים נאנסות, הילדים מתים, המבוגרים נהרגים, הגברים לוקחים אותם לעבדות.

ציירו לו תמונה שחורה, ואמרו לו: תשמע,

תגיד משהו, כולם מקשיבים לך. ואז הוא ענה, ואני מצטט: אני לא חשוב יותר מאחי בסודאן, גורלי כגורלם, וחייבים לברוח לסודאן כדי למצוא את הדרך משם לישראל. ככה אמר, למרות כל הקשיים, למרות כל המסרים שקיבלנו, שיש טרגדיה בדרך ובסודאן, ובסוף, באומץ רב, כאיש רוחני, כמנהיג שראה מעבר, הוא החליט שאנחנו לא עוצרים וממשיכים ללכת. בסופו של דבר, אנשים כמוהו צדקו, ובסוף, לאחר כל הסבל, היום אנחנו כאן, שמחים, בירושלים שחוברה לה, ביחד עם עם ישראל. והשנה במיוחד זו חגיגה מיוחדת, מפני שהיום, השנה הזו, בעצם סיימו את כל הרשימה של כל הנעדרים, כי עד היום היו שמועות, כל אחד אומר,

לא ידענו, עוד חצי דקה. והשנה הזאת הוועדה סיימה את עבודתה, ובעצם ראינו את האנדרטה. שמותיהם של הנספים חקוקים בסלע, בזיכרון, והיום אני גם מוביל את המהלך, בתיאום עם משרד ראש הממשלה, גם לעבוד, לגבי אלה שנעדרו, כדי שיוכלו גם כן, משפחותיהם בעיקר ידעו איפה הם.

יישר כוח, חבר הכנסת שמעון סולומון. חבר הכנסת יעקב מרגי, אני מתאר לעצמי שבנושא עצמו, של החלטת בג"ץ.

אבל לא אוכל להשאיר גם את ההזדהות. ארץ-ישראל נקנית גם בייסורים, וכולם מכירים את סיפורי ההעפלה, וזו הייתה גם מנת חלקם של היהודים היקרים שעלו מאתיופיה, בייסורים רבים, וזה המקום לציין, אני חושב שהכנסת צריכה, אומנם ההצעה לסדר-היום בוטלה, אבל צריך להעלות אותה בכל עת. לעניין ההצעה לסדר-היום, אני בהתחלה זעמתי,

על החלטת בג"ץ,

זה לא הדין ייקוב את ההר, עם כל הכבוד. הוא מתיימר, בכל אופן, ככזה, לראות מה טוב למדינה. הוא היה צריך להמליץ לכנסת למצוא משהו שוויוני, איזה מסלול. הוא ביטל, הוא החליט לבטל. אבל זה לא הוויכוח. אני שמח על הסיפה בהודעתו של חבר הכנסת אייכלר, שזה בא דווקא מההנהגה של הציבור החרדי. תמיד זעקתי וטענתי שיש לבטל את זה ולשלוח את כולם בשלשות לשירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי. אבל אתה יודע מה יקרה, חבר הכנסת אייכלר?

ישנו את מהות הבטחת הכנסה ויחליטו שהבטחת הכנסה תהיה רק למשפחות בעלות שני ילדים ומטה, כי ארבעה ילדים זה יהיה לחרדים וערבים, ואז יבטלו גם את הבטחת ההכנסה הרגילה. תודה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת יעקב מרגי. חברי חברי כנסת, אנחנו עוברים להצבעה, והנושא, כמובן על-פי בקשת המציעים, יועבר לוועדת החינוך.

בבקשה. ועדת המדע. תיקון, לוועדת המדע.

בעד, 6, אין מתנגדים ואין נמנעים. הנושא יועבר לוועדת המדע. אנחנו עוברים לנושא הבא: הצעה לסדר-היום בנושא התאמת הרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" לבתי-ספר הערביים,

של חברת כנסת חנין זועבי. עשר דקות, בבקשה. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני סגן השר, אני מעלה פה גם סוגיה קונקרטית וגם סוגיה פחות קונקרטית, יותר עקרונית. הסוגיה הקונקרטית מתייחסת לתוכנית "אופק חדש". הסוגיה העקרונית, שאני לא אפתח אותה ואני לא אשים אותה במוקד העניין, מתייחסת לשאלה איך משרד החינוך מתייחס לחינוך הערבי, איך הוא מתכנן את התוכניות שלו, איך הוא מתאים את התוכניות שלו לבתי-הספר הערביים. וכאשר הוא קובע מדיניות, מחליט על ראייה חינוכית או פדגוגית כלשהי, האם מה שמנחה אותו זה שיש בפנינו תרבות מסוימת, צרכים מסוימים, ששונים מהצרכים של מגזרים אחרים, שזה ההיגיון היחיד שיכול להצדיק את קיומה של מערכת החינוך הערבית, הרי יש במשרד החינוך מושג כזה, מערכת החינוך הערבית, או שמה שמנחה את משרד החינוך הוא תכנון מרכזי,

לכל המערכות, בלי להביא בחשבון יכולת פדגוגית, יכולת מקצועית, מצב התשתיות בבתי-הספר, מאפיינים פיזיים בבתי-הספר, בלי שיביא את זה בחשבון. ואז מנסים להחיל את כל התוכניות, בפרטים שלהן, על כל בתי-הספר. עכשיו, יש נסיבות שבהן משרד החינוך מחליט שלא להחיל בכלל תוכניות מסוימות על בתי-הספר הערביים. זה כאשר מדובר בזהות.

תוכניות על ציונות ועל אהבת הארץ לא מחילים על בתי-הספר כי אין לנו ארץ לאהוב, אנחנו לא יודעים לאהוב את הארץ, נכון, אדוני היושב-ראש? בעיה רצינית, אבל אני מסכים אתך. אין לנו קשר עם המולדת וגם אין לנו זהות, אז לא כדאי. ואפילו פה, בלי להיכנס לאידיאולוגיה ולפוליטיקה, לא מחשיבים כמה תקציבים בתי-הספר הערביים מפסידים מכך שהתוכניות האלה לא נכנסות בתי-הספר ולא האלטרנטיבות שלהן, תוכניות שמותאמות לזהות ולתרבות שלנו. אנחנו מפסידים תוכניות ותקציבים ומאמץ שמוקצים בצורה אקסקלוסיבית לבתי-הספר היהודיים. בהצעה לסדר-היום אני רוצה להתמקד ב"אופק חדש", אדוני סגן השר. יש לי טענה, שבמקרה של "אופק חדש" נעשתה מחשבה מאוד מרכזית, והיא הסתכלה והתמקדה רק בבתי-הספר היהודיים, הלא-ערביים, הלא-חרדיים. היא הסתכלה על היכולת שלהם, על התשתית הפיזית שלהם, אפילו על המבנה, אפילו על המקום, ולמענם היא עיצבה את התוכנית הזאת של "אופק חדש", שגם אם אני מסכימה עם המטרות שלה, אני מסכימה עם ההיגיון שלה, היא אטומה. כאשר עשרות מורים נפגשים אתי ומדברים על הקושי, וגם תלמידים מדברים על הקושי, אז אני רוצה להציג לפניך את הטענה שהיא, יש בה אטימות לא רק כלפי הצרכים של בתי-הספר, כלפי התלמיד עצמו, פר-תלמיד היא אטומה, כי כאשר אתה אטום לקולקטיב תרבותי-לאומי-חברתי מסוים אז אתה אטום גם לתלמיד שנמצא בתוך הקולקטיב הזה. חיפשנו במשרד שלי מחקרים על "אופק חדש", מחקרים שבוחנים את היעילות של התוכנית או ניירות עמדה שבוחנים את ההצלחה וקשורים להערכת הרפורמה. לא מצאנו נתונים מספיקים, אדוני סגן השר, שבוחנים את הצלחת התוכנית לפי מגזר, וזה חשוב. זה חשוב. לא לבחון את ההצלחה הכללית, כי המון כישלונות פרטניים נבלעים בתוך מדד של הצלחה כללית. ודווקא מצאתי מחקר, אחרי שנתיים, שמתייחס לשנתיים מאז החלת הרפורמה, ושם לא מצאתי נתונים משמחים. אני רק אדגים לפניך כמה נתונים שהתפרסמו במחקרים של משרד החינוך. קודם כול, הנה חמישה נתונים: בבתי-הספר לא נמצאו, ואתה תתקן אותי, בשני המגזרים לא נמצאו הבדלים ברמת הישגי התלמידים בשנים שלפני הרפורמה ובשנים שאחרי הרפורמה, נמצא קשר מתון בין הרפורמה להישגים במתמטיקה,

אך לא נמצא בתחום המדעים או בתחום האנגלית כל שיפור כזה, לא נמצאו הבדלים ברמת ההישגים בתחומי הדעת, 3. בבתי-הספר לא נמצאו הבדלים באקלים הבית-ספרי בהשוואה בין בתי-ספר שהצטרפו לתוכנית ובתי-ספר שלא הצטרפו. אפילו האקלים הבית-ספרי, היחס בין המורה לבין התלמיד, נתון רביעי: המקצוע לא נהפך לאטרקטיבי יותר. לא נמדדה עלייה במעמד המורה ולא ביוקרת המקצוע, חלה עלייה בשיעור הנשירה של מורים, גם חדשים וגם ותיקים. נוסף על מדדים אלה, אדוני הסגן, המון בתי-ספר במגזר הערבי העידו שהרפורמה דווקא הקשתה בתהליך השגרתי בתוך בתי-הספר. בבתי-הספר שאין ביכולתם הפיזית, מבחינת המקום, מבחינת מרחב הלימוד, אין ביכולתם לממש את התוכנית, לא רק שהתוכנית לא הועילה לבית-הספר, היא העיקה על מהלך היום-יום השגרתי. אני אתן לך כמה סיבות שכדאי לבדוק, ואני בטוחה שאתה מודע לחלק מהן: המבנים לא מותאמים. רפורמת "אופק חדש" דורשת עבודה יותר אינטנסיבית.

עבודה בקבוצות קטנות יותר, עבודה אינדיבידואלית, זוויות, שיעור פרטני שמצריך זווית מיוחדת לתלמיד. על מנת שהשיעורים הפרטניים האלה יהיו יעילים, המורים צריכים לשהות בחדרים קטנים ומצוידים למטרה זו, ואין חדרים. אז הם, אתה יודע איפה הם, איפה בתי הספר שמים? גם בספרייה, גם בחדרי המורים, גם בפרוזדור, באמצע הכיתות, מכיוון שבתי-הספר סובלים ממחסור רציני בחדרים ומתקשים לממש את התוכנית. הנשירה בבתי-הספר הערביים, נשירה של התלמידים בגלל העומס אחרי יום לימודים ארוך, הנשירה של התלמידים בבתי-הספר הערביים היא יותר גדולה מאשר הנשירה בבתי-הספר היהודיים. וגם מדובר על תופעה של נשירת המורים, אפילו נשירה סמויה של המורים, ומנהלי בתי-הספר מעידים שהם נאלצים להתמודד עם היעדרויות של מורים יותר מאשר לפני הרפורמה. אני רוצה לעבור בצורה מהירה להמלצות. אני לא אומרת שהתוכנית

ואני לא אומרת שצריכים למחוק. אני אומרת דבר פשוט: מימוש סלקטיבי. לפעמים חלק מהכישלון של התוכנית הוא לא בתוכנית עצמה ואפילו לא בדרך המימוש, אלא במימוש הכולל, השרירותי, כל בתי-הספר חייבים להיכנס וכל המורים חייבים להיכנס. יש לי הצעה, ואתה תגיד לי אם היא הגיונית או לא:

לא לשקול להחיל את התוכנית הטובה, הטובה, על בתי-ספר שמסוגלים לממש אותה? למה להכניס אותה לכל בתי-הספר באזור מסוים? יש בתי-ספר, גם במגזר הערבי, שיכולים לממש את התוכנית, ויש שלא. אני רוצה שאתה תשוחח אתי על הדבר הזה, אדוני הסגן. בוא לא נתחיל להגיד כמה היא טובה. הרי אני בנצרת ואני ישבתי עם עשרות מורים, ביותר משמונה בתי-ספר רק בנצרת, ואלה ממצאי אמת. אז אני אומרת לך: סלקטיביות. זו מילת הקסם, זה הפתרון. לא רק סלקטיביות לגבי בית-הספר, סלקטיביות לגבי המורה. מורות אֵם, ואני פה אתן לך, אמקד בעיה, משרות של מורות אֵם. אם משרד החינוך יתעניין במגזר הזה של מורות אימהות ויערוך מחקר, אתה תזהה תחושה של תסכול, תחושה של עומס, תחושה של עייפות, של אי-שביעות רצון, במיוחד אצל האימהות המורות ובמיוחד האימהות המורות הערביות. אז ההצעה הצנועה שלי, הלוגית שלי, היא גם לתת למורים חופש לבחור אם הם ייכללו ברפורמה הזאת או לא, או שאתה, משרד החינוך יבחן בצורה ספציפית את מידת התאמתה של הרפורמה הזאת למורות האימהות. לא יכפו את התוכנית על כל המורים ועל כל המורות. רק משפט אחרון, אני גם כעסתי על התגובה של משרד החינוך באחד המחקרים כאשר אמרו שבתי-הספר הערביים, הרבה בתי-ספר לא מותאמים ל"אופק חדש". מה התגובה,

אני מסיימת, נקודה אחרונה. לעבוד עם מה שיש. זה מה שיש לכם, תנסו אתם להתאים, תנסו אתם לעבוד עם התשתית שיש לכם. אז אנא, הסגן, תשובה עניינית ובלי, אוקיי, תודה.

בלי לשכנע אותי. חברת הכנסת זועבי, תודה. סגן שר החינוך ישיב על הדברים, בבקשה. קודם כול, אדוני היושב-ראש, אדוני המזכיר היקר, תודה רבה על כל העבודה. חג שמח, קודם כול, חברת הכנסת זועבי, יום ירושלים. אתה, לא, רק אמרתי חג שמח. אתה מזלזל בי.

אל תזלזל בי, אל תתחיל בגישה הזאת. לא, לא. אל תתחיל, אני, אני אומר חג שמח. תגיד לי, למה אתה אומר לה? חג שמח גם לך, חבר הכנסת מרגי.

אל תכעסי.

אתה רוצה, ?

אז חג שמח. אוקיי, אני רוצה, קודם כול, אני באמת רוצה לתת תשובה עניינית, כי באמת, קודם כול, הפנייה שלך היא פנייה עניינית והיא לטובת המערכת. אני חושב שאת אומרת דברים של טעם, ואני רוצה להתייחס מתוך התשובה של המשרד. קודם כול, אולי נתמקד ב"אופק חדש", פחות ב"עוז לתמורה",

את התמקדת יותר ב"אופק חדש". "אופק חדש" התחיל ב-2008. אנחנו נמצאים היום שש שנים אחרי חתימת ההסכם. אין ספק שגם "אופק חדש" וגם "עוז לתמורה" חוללו שינויים מאוד מאוד גדולים במבנה ההוראה והלימוד במדינת ישראל. אולי אני אגיד במילה אחת קודם כול את המטרה, מה המטרה של "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". דבר ראשון, לחזק את מעמדם של עובדי ההוראה ולשפר את שכרם ואת תנאי עבודתם. לא דיברת על העניין, אבל קחי מורה ממוצע, מורֶה או מורָה שעבדו במערכת לפני שבע-שמונה שנים, קחי אותם היום, אחרי "אופק חדש", השכר שלהם עלה בשיעור גבוה מאוד. אני מדבר קודם כול באופן עובדתי. דבר שני, לאפשר שוויון הזדמנויות לכל תלמיד, גם בהרבה עבודה פרטנית, לשפר את הישגי התלמידים, לצמצם פערים חברתיים ולשפר את האקלים הבית-ספרי ולהרחיב ולהעצים את סמכויותיו של מנהל בית-הספר. דרך אגב, בימים הללו המשרד נותן עוד יותר סמכות ומקצה עוד סכומים גדולים מאוד. רק בזמן האחרון, לנושא ניהול עצמי, הוקצו עוד למעלה מ-100 מיליון שקלים לטובת ניהול עצמי, כדי להעצים את מנהל בית-הספר, כדי שיוכל לתת שירות יותר טוב לתלמידים. קודם כול, בואי נתחיל בטענה שדווקא אמרת בסוף, שבית-ספר יוכל לבחור אם הוא רוצה או לא רוצה, או מורה יוכל לבחור. אני מזכיר לך שזה נעשה בתהליך הדרגתי של שש שנים. לא מדובר על שנה, לא אמרו שבשנה הראשונה כולם נכנסים. למה עשו תהליך הדרגתי? כי באו ואמרו, גם המורים, וגם בעיות של מבנים ודברים אחרים שמצריכים שינוי כחלק מהרפורמה, אי-אפשר לעשות הכול ביום אחד. אני מזכיר לך, מן הסתם את יודעת, את המבנה של עבודת המורה במדינות אחרות בעולם, ברוב המדינות בעולם, ברוב המקומות שראיתי, גם באופן ישיר, מורה עובד עד השעה 16:00 בדרך כלל,

גם בתוך העבודה שלו, יש לו גם הדברים הפרטניים, פי-שניים, שנייה. אני אומר שיש דוגמאות, יש הרבה אפשרויות,

הוא עד 16:00 בבית-הספר, הפגישות עם ההורים בשעה הזאת, הבדיקה של מבחנים, כתיבה של דברים, עבודה פרטנית מול ילדים, מול תלמידים, והדברים נוהגים בעולם. זו לא המצאה של מדינת ישראל, חלק גדול מהדברים הללו. ואין ספק שרפורמת "אופק חדש" באה ואומרת למורים: מצד אחד, אנחנו רוצים לשפר את תנאי השכר שלכם.

אנחנו רוצים גם לשנות את המבנה שהיה נהוג עד היום, שאתם בעצם קיבלתם שכר רק על מה שעשיתם מול הכיתה, אנחנו רוצים לתת לכם תגמול גם על הדברים האחרים. ובעצם הרפורמה עיגנה את מה שהמורה נותן לתלמידים.

מאות-אלפי שעות פרטניות,

בכל מגזר זה חשוב, גם במגזר הערבי זה חשוב, שמורה יכול לשבת עם תלמיד באופן פרטני. אני יכול לתת פה את כל הפרטים. אני לא יודע אם זה חשוב עכשיו לתת את כל הפרטים, אבל אני יכול לתת גם את הפרטים, ואת יודעת, אומנם מספר שעות העבודה גדל, וזה 36 שעות בבית-ספר יסודי וחטיבת ביניים ו-40 שעות בחטיבה עליונה, אבל מדובר על בין 24 ל-26 שעות פרונטליות,

זה בשעות שהייה, שעות תומכות הוראה, שעות פרטניות. צריך לזכור שזה דבר שנותן הזדמנות דווקא לילדים שלא מסתדרים, אבל זה לא,

אני עונה בנחת, אני אענה על הכול, ואחר כך, דווקא הרפורמה באה לתת הזדמנויות גם לתלמידים שלפני כן נעלמו בכיתה, הם הלכו לאיבוד בכיתה, ודווקא הרפורמה אומרת למורה: אתה חייב לעבוד עם התלמיד הזה והזה והזה. זה יתרון גדול מאוד.

תכף אני אדבר אתך על שביעות רצון וכו', גם יש לי נתונים. זה דבר ראשון. דבר שני, כשהוחלט על הרפורמה פנה משרד החינוך לכל הרשויות ולכל בתי-הספר ואמר להם: תגישו את ההתאמות שנדרשות לכם. ואני רוצה לומר לך שכל,

ההתאמות שנדרשו בעקבות הרפורמה אושרו,

אושרו 44 מיליון שקלים. אני מדבר עכשיו רק על המגזר הערבי, ש-44 מיליון שקלים, איזה מין שיטה? לא,

צריך להתאים פינות, צריך לסדר דברים, כל מיני דברים בתוך מוסדות החינוך.

אני אגיב גם על מה שאת אומרת. עוד שנייה, ברשותך. כל הבקשות אושרו. תראי, יש פערים והיו מקומות רבים במגזר הערבי, ואת יודעת שבינתיים המדינה גם בנתה עוד הרבה, ובונה היום גם הרבה, בהרבה מאוד כיתות, הרבה מאוד כיתות.

בונים היום הרבה הרבה יותר כיתות במגזר הערבי, באחוזים, לעומת המגזר היהודי, ואת יודעת את זה, כי יש פערים וצריך לצמצם אותם.

אבל גם ספציפית, כלפי הרפורמה, ניתנו הדברים שנדרשו מהמשרד כדי לטפל בעניין. עכשיו, אני מסכים אתך, יש הרבה בתי-ספר שלא מותאמים. בואו נגיד את האמת. אני יודע את זה,

גם במגזר היהודי, לא רק במגזר הערבי. אבל השאלה היא אם בגלל זה לא להחיל את הרפורמה או כן להחיל את הרפורמה. כי בסופו של דבר, כשלוקחים את המכלול של הדברים הטובים והשיפורים שהרפורמה הכניסה למערכת, התועלת עולה לאין-ערוך על הבעיות והאתגרים, שגם במציאות הנוכחית יש, אני לא אומר שאין, גם במציאות הנוכחית יש. לכן התשובה היא שהמשרד נתן שש שנים, המשרד בא, שש שנים, ונתן גם למורים וגם למערכת להתרגל,

אבל בסופו של דבר כשמערכת, ואת בעצמך אומרת שאת לא נגד הרפורמה, את בעצמך אומרת את זה, אבל בסופו של יום, כשמערכת מחליטה שהיא משנה את השיטה שלה ורוצה להגיע ליעדים ורוצה להגיע להישגים, היא לא יכולה עכשיו לתת לכולם בחירה אין-סופית. היא לא יכולה לתת בחירה אין-סופית. איפה שהתוכנית משפרת, אתה תיתן. איפה שהיא לא משפרת, אתה תפטור אותם. אני אומר, תשמעי, קודם כול שכר, זו הבעיה.

אפשרות לתת עבודה פרטנית,

הרבה יותר.

אני יכול לומר לך, אפרופו, אני יכול לקחת לדוגמה את המתמטיקה: מאז החלת הרפורמה ההישגים של התלמידים במתמטיקה, גם הודות לרפורמה, הרבה בזכות הרפורמה, עלו בהרבה, בממוצע של 50 נקודות, גם במגזר הערבי. גם במגזר היהודי, אבל גם במגזר הערבי. זה אמרתי, אפילו ציינתי. גם במגזר הערבי, ולכן, עוד הפעם, מה שאת מעלה זה בהחלט נושא לדיון, אבל המשרד באמת הביא את זה בחשבון, נתן שש שנים לדבר הזה. אבל לא יכולים לבנות בתי-ספר. שש שנים. בונים הרי כל יום. מה זה לא יכולים לבנות? אבל הם לא לקחו את התקציבים המספיקים לבנות בתי-ספר. אתה נכנס לבית-ספר, בחדר המורים יש השעות הפרטניות האלה, בספרייה, במסדרונות.

אבל שוב הפעם, לפני כן לא היו שעות, תפטור אותם עד שהם יתרחבו.

חנין, חברת הכנסת זועבי, לפני כן לא היו שעות פרטניות,

עדיף שיהיה קצת קשה, אבל יהיו שעות פרטניות. יש בתי-ספר שזה הפריע למהלך התקין של בתי-הספר, ושם הם אומרים: אנחנו הפסדנו. אז לגבי בתי-הספר האלה, שיהיה שיקול דעת מחדש. את יודעת, אני בא מחינוך, אני בא מבית של חינוך, ואת יודעת, הרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", יש עליהן דיונים. אחד חושב ככה, אחד חושב ככה. גם בתוך בתי-הספר, בין המורים, יש כל מיני דעות. אבל בסופו של דבר, מדובר ברפורמות שהצעידו את מערכת החינוך במדינת ישראל קדימה. זה לא יעזור כלום. ולפעמים צריך לקבל החלטות, אף שפרט כזה או פרט כזה היה מעדיף,

לפעמים גם אנשים אומרים: תן לי את אזור הנוחות שלי, היה לי טוב לעבוד 24 שעות או 30 שעות, וזה בסדר. מה המורות אומרות? שנייה, אני אענה על זה. תכף אני מגיע לזה. אבל כשמערכת מחליטה לבצע שינוי, ובסופו של יום זה שינוי מעמד המורה ושינוי לתלמידים ושינוי של בתי-הספר וזה מחייב שיפוץ בתי-ספר והתאמות בתי-ספר, זה הכיוון שצריך ללכת בו, זו רפורמה חשובה. הנתונים לגבי מעמד המורים לא מחמיאים.

מעמד המורים היה יותר גרוע לפני כן, היום השתפר. השתפר, אין ספק. אין ספק. לגבי האימהות, תראי, גם ב"אופק חדש" אני יכול לתת לך נתונים: מורה שיש לה ילד עד גיל 14, קודם כול, זכאית להפחתה של שעתיים שבועיות. מורה לאחר לידה זכאית, בתקופה של שבעה חודשים, תקופת הנקה, זכאית להפחתה של חמש שעות. אדוני סגן השר, זה מעמיס עליה, כי בשעות השהייה היא לא יכולה להספיק את העבודה, אז היא לוקחת את העבודה הביתה.

מה את אומרת? אז מה את אומרת? אני לא מבין מה את אומרת. אז מה את רוצה שיעשו? סלקטיבי, זה מה שאני אומרת. אבל מפחיתים. סלקטיבי, אומרים למורה שילדה, בשעה טובה, אומרים לה: את יכולה להיות חמש שעות פחות, כי את צריכה להיות עם הילד שלך. אני עוד הפעם אומר לך, אנשים התרגלו,

אני באמת חי את הנקודה שאת אומרת. אני לא נותן לך תשובה ככה. את רואה, אני לא מדבר מהדף. אני מדבר מהלב, כי אני מכיר את זה. אנשים התרגלו למערכת מסוימת, אנשים חיו פה 50-40 שנה, יש מורים ותיקים, 30 שנה או 20 שנה במערכת, התרגלו למשהו. בן-אדם אומר: ואללה, הייתי 24 שעות, משרה, להתראות. תן לי פחות 2,000,

לא רוצה לשנות. שינויים זה דבר קשה בחיים. שינויים זה דבר קשה, אבל היום מורה מתחיל מקבל פי-שניים ממה שקיבלו לפני שמונה שנים.

את שואלת אותי אם יש עוד מה לשפר במעמד המורה?

את שואלת אותי אם יש עוד מה לשפר במערכת? בוודאי. יש רפורמות, והשר עסוק בזה, וכל המשרד. ודאי שכן. אבל את שואלת אותי, האם התחיל פה שינוי? ודאי שהתחיל. ודאי שהתחיל. יש עוד נקודה, דרך אגב. ב"עוז לתמורה" גם אימהות מורות זכאיות לתוספת של 7% לשכרן, שזה בעצם הפחתה של שלוש שעות. זאת אומרת, עוד הפעם, יש, מורה בהיריון זכאית ל-40 שעות לצורך בדיקות רפואיות. זאת אומרת, כשקבעו את הרפורמה, ותסמכי גם על הסתדרות המורים ועל ארגון המורים שגם ידעו לעמוד על הזכויות של המורים מכל המגזרים, בוודאי גם במגזר הערבי וגם במגזר היהודי, וגם בשאר הדברים, וגם הרגישות של המשרד, אנחנו לא

אם אישה ילדה, ודאי שצריך להתחשב בה. אישה עכשיו בהנקה, צריך להתחשב בה, אין שאלה בכלל. תראי, את רוצה להעלות, להעלות את זה לוועדה.

את רוצה להעלות את זה בוועדת החינוך?

התשובה שלי היא לא תשובה מתחמקת. כשעושים רפורמה, תמיד ברפורמה יש מישהו שחושב אחרת, אבל בסופו של דבר הרפורמה הזאת הביאה שינוי רחב, גם במבנה של שבוע העבודה של המורים, גם במשימות החינוכיות, גם במעמד המורים. זאת תחילת דרך ופריצת דרך גדולה וחשובה. זאת, דרך אגב, גם דעתי האישית.

אם את רוצה להעביר את זה לוועדת החינוך, לדון בפרטים כאלה ואחרים, בשמחה. בגדול, זאת התשובה של המשרד וזאת התשובה שלי.

תודה רבה לסגן שר החינוך. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא. נראה לי שרצף ההצעות הארוכות לסדר-היום, אדוני סגן השר, אתה כנראה אמור להחליף את שרת הבריאות. לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, אנחנו עוברים להצבעה בנושא. הנושא יעבור לוועדת החינוך.

בעד, 4, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא אושר ויעבור לוועדת החינוך.

אנחנו עוברים לנושא הבא והאחרון להיום: הטמעת מערכות מרשמים אלקטרוניות בקופות-החולים ובבתי-המרקחת, הצעה לסדר-היום מס' 3177 של חבר הכנסת יעקב מרגי.

לטובת העניין. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ההצעה לסדר-היום המונחת בפנינו עוסקת בהטמעת מערכות מרשמים אלקטרוניות בקופות-החולים ובתי-המרקחת הנמצאים עמן בהסדר, כחלק ממהלך כללי שמוביל משרד הבריאות להגדלת השכיחות של מרשמים אלקטרוניים והפחתת מתן מרשמים פיזיים. אתה אומר "חברי הכנסת", תגיד "חברי חבר הכנסת וורצמן". אבל אתה יודע, מושג שאתה ואני שומעים אותו הרבה בבתי-כנסת: אף-על-פי שאינו כאן, כבודו כאן. יש מהלך של משרד הבריאות להטמעת מרשמים אלקטרוניים בקופות-החולים ובבתי-המרקחת באמצעות תקנות. אני מברך על המהלך. זה מהלך שמפשט, מנגיש את השירות. המהלך יהיה באמצעות תקנות, ואני מברך על כך. התקנות ייכנסו סופית לתוקפן ב-1 ביולי 2014, אך על אף העובדה שבבסיס המעבר לשימוש במרשמים אלקטרוניים ניצבות מטרות חשובות, באופן שבו הוא מיושם, על-פי הנוהל שפרסם משרד הבריאות, יש בזה בבחינת אליה וקוץ בה. כדי שמטופל ייהנה מהזמינות המוגברת של המרשם האלקטרוני, יהיה עליו לרכוש את התרופות רק בבתי-מרקחת הנמצאים בהסדר עם קופת-החולים שבה הוא מטופל. התנהלות זו יוצרת פגיעה כפולה וקשה,

בצרכנים המבוטחים,

בבעלי בתי-המרקחת הפרטיים. הצרכנים נכבלים למספר מצומצם של בתי-מרקחת וגישתם לתרופות נפגעת, כי ההסדר יחול רק על אותם בתי-מרקחת שנמצאים בהסדר עם הקופות. מטבע הדברים נוצרת פגיעה קשה גם בבעלי בתי-המרקחת והיזמים הפוטנציאליים, שללא הסדר עם הקופה מאבדים באופן אוטומטי נתח רחב משוק הצרכנים הפוטנציאלי שלהם. הפגיעה תהיה משמעותית ביותר בבתי-המרקחת הפרטיים, שכולם עסקים קטנים ובינוניים, וכבר היום, כפי שאנחנו יודעים, בתי-העסק הקטנים והבינוניים נמצאים במציאות כלכלית לא פשוטה, ועלולים להידרדר עד סגירה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ידידי סגן המזכיר, בימים שבהם אנו נלחמים בריכוזיות וביוקר המחיה, אל לנו לצמצם את האפשרות, לקבל מרשם אלקטרוני אך ורק בבתי-המרקחת של הרשתות הגדולות. המציאות היום, שחולה אשר מקבל מרשם אלקטרוני מוגבל לבית-מרקחת שבהסדר בלבד, שיספק תרופה לפי קביעת הקופה, במקרה של תרופה מקורית או חלופית לא תהיה אפשרות לחולה לרכוש אותה בבית-מרקחת שהוא חפץ, הפרטי, ולקבל את המקורית, והוא ייאלץ לשלם את התמורה המלאה. הוא עושה זאת ברצון, אין טענה על התמורה המלאה, אבל כאן בתי-המרקחת מופלים לרעה. כי מה יוצא? אם נותנים לי מרשם, ואני רואה שבתי-המרקחת, ניקח לצורך העניין את "סופר פארם",

הרשתות הגדולות, מספקים לי בהוראת הקופה רק את התחליף ולא את המקורי, את התרופה הגנרית,

אני חפץ במקורית, ואני חפץ גם להשלים את התשלום, את הפער, אני לא יכול לקבל, כי זאת תרופה שמספקים רק על-פי מרשם רופא. אם אני הולך לבית-מרקחת פרטי,

לרכוש את התרופה המקורית בבית-מרקחת אך ורק שבהסדר. יש פה אפליה קשה של בתי-המרקחת הפרטיים. אנחנו בסך הכול מבקשים ליישם את התקנות של המרשמים האלקטרוניים, אך להפיץ אותם בכל בתי-המרקחת המורשים. הרי ממילא בית-מרקחת פרטי שהוא לא בהסדר, הוא לא יספק לך אותו במחיר של הקופה, הוא ידרוש תשלום מלא, אין בעיה, לפחות יש לי.

שבדרך כלל, בדרך כלל, בתי-המרקחת של הרשתות הגדולות נמצאים במרכזי קניות גדולים. יש מקומות בארץ שבתי-המרקחת הפרטיים הם אפילו שכונתיים כאלה.

הם מסורתיים,

התפתחו העיר והיישוב, אבל יש בית-מרקחת פרטי. למה לפגוע באותו בית-מרקחת פרטי? אני חושב שבמחשבה שנייה לא ייגרם נזק לרשתות הגדולות. ממילא מאפשרים להן מה שלא מאפשרים לבתי-מרקחת הפרטיים, והן הפכו להיות מרכז קניות זו כבר כמעט רשת שיווק לכל דבר ועניין.

שמשרד הבריאות יכול לאפשר בתקנות, או לחייב בתקנות, שהמרשם האלקטרוני יופץ לכל בתי-המרקחת.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש שבאמת יהיה דיון מעמיק. יכול להיות שלא, לא כל החוכמה נמצאת במקום אחד. יכול להיות שאני לא מודע לאיזה השלכות אחרות. אבל כאשר יהיה דיון בוועדת העבודה והרווחה בנושא הזה, אני חושב שזה יביא ברכה, ונראה את כל, יכול להיות שבאמת משרד הבריאות לא חשב על האפשרות הזאת. אני לא מאמין שבתי-המרקחת הפרטיים מפריעים בעצם קיומם להנהלת משרד הבריאות.

באותו נושא, אתמול נפגשתי עם ארגונים שמתעסקים במכשירי שמיעה. שוב, התקנות, זה מאפשר רק, אלה שבהסדר. לאלה שנמצאים בהסדר. שוב, נפגעים אנשים, אותו דבר בדיוק. טיפלתי בפניות ציבור בבקשה אישית. אומר לי: המכון שבהסדר עם הקופה שלי מחזיק רק סוג מכשיר מסוים שאני, לא מסתדר לי. אני לא מצליח להוכיח לטכנאי,

שזה לא מסתדר לי, זה הורג אותי, ואין לי כסף ללכת לקנות באופן פרטי. אני מסכים אתך. נשמח לעשות את זה יחד בדיון בוועדת העבודה והרווחה.

תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת מרגי על העלאת הנושא החשוב. אדוני סגן השר, יש לו תשובה בשם משרד הבריאות.

זה ממש מאורע היסטורי, אני חייב להגיד לך, חברי, אדוני היושב-ראש ואדוני חבר הכנסת. זה מאורע היסטורי. כבר התחלף כל פעם, שווה הכול. תשובה בשם שרת הבריאות על הצעה רגילה לסדר-יום, מס' 3177, של חבר הכנסת מרגי: הטמעת מערכות מרשמים אלקטרוניות בקופות-החולים ובבתי-המרקחת. נוהל המרשמים האלקטרוניים שיזם משרד הבריאות בהובלת אגף הרוקחות הוא מהלך שמטרתו ליצור ולמסד סטנדרטים לשימוש במרשמים אלקטרוניים בקופות-החולים השונות. המרשם האלקטרוני הוא אמצעי נוסף להנגיש שירות תרופות למטופלי הקופות באופן מיטבי ובניהול סיכונים מקסימלי. אני חייב להגיד פה שכקליינט זה נכון. היום הנגישות, ואתה יכול לקבל את זה בכל קופה, גם אם אתה בא בכלל בלי מרשם הם רואים,

כיום קופות-החולים רשאיות להתקשר עם בתי-מרקחת מסוימים לפי בחירתן. אין הן מחויבות לספק תרופות למבוטחיהן באמצעות כלל בתי-המרקחת בארץ. כל עוד בתי-המרקחת שעמם קשורה הקופה בהסכם הם בפריסה גיאוגרפית סבירה, עומדת הקופה בחובותיה על-פי חוק. נוהל מרשמים אלקטרוניים אינו צפוי לצמצם את היקף ההתקשרויות בקופה עם בתי-המרקחת שבהסדר. מטרתם של המרשמים האלקטרוניים היא לשפר את נגישות המבוטח לבתי-המרקחת שבאמצעותם הוא רשאי לממש את המרשמים שבמימון הקופה. מימון מרשמים בבתי-מרקחת שאינם קשורים עם הקופה יפגע בדרך כלל במבוטח עצמו, שכן רכישה פרטית של תרופה כרוכה, כמעט בלא יוצא מן הכלל, בתשלום גבוה יותר מסכום ההשתתפות העצמית שמשלם המבוטח, גם על תרופה הכלולה בסל ומסופקת לו בבתי-המרקחת שבהסדר עם הקופה. על אף האמור, מבוטח הרוצה לממש מרשם בבית-מרקחת פרטי, יוכל להמשיך לעשות זאת גם להבא, באמצעות מרשם ידני שיינתן לו לפי בקשתו, כך שכל האפשרויות שהיו נתונות לו בעבר לרכוש תרופה באופן פרטי בכל בית-מרקחת לפי בחירתו, תהיינה נתונות לו גם בעתיד. בהתאם לכך, לא ניתן לטעון לפגיעה כלשהי במבוטחים. העובדה שבתי-המרקחת שאינם קשורים עם הקופה בהסכם מעוניינים להציע את מרכולתם לקהל רחב ככל שניתן, מהווה שיקול עסקי לגיטימי, אך הדרישה לרתום לשם כך את מנגנוני ביטוח הבריאות הממלכתי ואת מערכות המידע של קופות-החולים איננה לגיטימית. לטעם משרד הבריאות, לטעמנו, התביעה הזאת איננה סבירה והיא תפגע במבוטחים, בוודאי תיצור בלבול, שכן מבוטח לא ידע להבחין בין בתי-מרקחת הקשורים עם הקופה כבתי-מרקחת שבהסדר, לבתי-מרקחת הקשורים עם הקופה למטרות של העברת מידע ממוחשב, והוא עלול לחשוב בטעות שביכולתו לקבל תרופות בסבסוד הקופה גם בבתי-מרקחת אלו. יצוין כי הנושא עומד ותלוי בבג"ץ, ומשרד הבריאות יפעל, בין השאר, בהתאם להנחיות בג"ץ.

איזו ועדה? דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

תודה רבה לסגן השר. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה.

על-פי בקשת המציע, יועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מי בעד? מי נגד? בבקשה. יש לך רוב מוחלט פה להצעה, חבר הכנסת יעקב מרגי. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

בעד, 2, אין מתנגדים, אין נמנעים. הנושא יועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. חברי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים, בעזרת השם, ביום שני, ד' בסיוון תשע"ד, 2 ביוני 2014, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה. חג ירושלים שמח.